יואב סגלוביץ', אבל אנחנו נמתין לשר, שאני מבין שאמור להיכנס ממש בעוד רגע קט למליאה. אנחנו ממתינים לשר, כן?

לא, לא חמש דקות. מה זה חמש דקות? מה זה חמש דקות?

כמה יש, אדוני?

אדוני יסגור את הישיבה וילך להפסקה, והשר יחכה.

אבל אני לא רוצה לפזר את כל חברי הכנסת שכבר יושבים,

נראה אם זה לוקח עוד דקה או יותר מזה.

אני אקבל את עצתך, חבר הכנסת

אני מחדש את הדיון לאחר הפסקה. אני לא אוכל לפתוח בלי לציין, כבוד השר, שאנחנו פותחים אותה באיחור של 22 דקות. הדבר הזה מאוד לא מקובל, בטח לא בממשלה שחרתה על דגלה את ריבונות העם ואת כיבוד הכנסת. הדבר הזה לא יוכל לעבור לסדר-היום. אני מאוד לא רוצה להגיע למצב שאנחנו מביאים שרים לוועדת האתיקה, אם כי הדבר הזה הוא אפשרי, ומקווה שזו הפעם הראשונה והאחרונה. אנחנו, כאמור, בנאומים בני דקה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. חברי כנסת שלא נרשמו בגלגול הקודם ומעוניינים להירשם, נא הסבו את תשומת ליבו של המזכיר, נרשום אתכם. חבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ענבר הימן הגיעה למסיבת הנובה על תקן הלפרית, מתנדבת לעזור למבלים שנמצאים במצוקה. היא נמלטה יחד עם שני ישראלים נוספים ובמשך שלוש שעות שני מחבלים רדפו אחריהם. רק בסמוך לשעה 13:00 בצוהריים המחבלים הצליחו להדביק את השלושה. היא נראתה בסרטון כשהיא נלקחת מחוסרת הכרה על ידי המחבלים לתוך עזה.

סטודנטית לתקשורת חזותית, אומנית גרפיטי שפעלה בארץ ובעולם עם חתימה מוכרת הנושאת את הכינוי שלה,

ב-15 בדצמבר התבשרה משפחתה שענבר נרצחה בשבי חמאס וגופתה מוחזקת בעזה. המשפחה מחכה להביא את ענבר לקבורה, להניח פרח, להדליק נר, לבכות על הקבר של בת שנקטפה בידי אויב אכזר. ענבר צריכה לחזור הביתה כמה שיותר מהר.

תודה לחבר הכנסת סגלוביץ'. כעת חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. אחריו, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי.

מכובדי היושב-ראש, אתמול נהרגה ספאא עואד מהיישוב שפרעם מפגיעת טיל שנורה, והיום געשה הרשת בתגובות שהן תגובות גזעניות. אני רוצה להקריא חלק מהתגובות האלה: אם היא מוסלמית היא לא מעניינת, לכל טיל יש כתובת, גול עצמי, כן ירבו. אנחנו מדברים על אזרחית מוסלמית, תודה להשם, רק בשורות כאלה, הלוואי. אדוני היושב-ראש, הגיע הזמן שהדרג הפוליטי יגנה את כל התופעות האלה, למרות הפניות של ההנהגה הערבית ליועצת המשפטית לממשלה וגם לחברי הכנסת מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. אין מקום לתגובות כאלה ברשת. אנחנו מבקשים ודורשים התייחסות גם מראש הממשלה. לא יכול להיות שהחברה הערבית מופקרת וחשופה. אנחנו גם ראינו אחרי 7 באוקטובר, אזרחים ערבים הועמדו לדין על כתיבות בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. ולכן הגיע הזמן שגם המשטרה תחליט ותקבל החלטות ותעמיד יהודים שמשתלחים באזרחים הערבים.

תודה לחבר הכנסת אלהואשלה. כמובן שהמחויבות של מדינת ישראל היא לשלומם ולביטחונם של כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד. אני מצטרף לגינוי. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי,

חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אספר את סיפורו של אופיר אנגל, בן 18 מרמת רחל, שנחטף מקיבוץ בארי ושוחרר ב-29 בנובמבר לפני שנה. אנגל מעיד כי עבר התעללות נפשית בשבי החמאס. אני מצטטת: אמרו לנו שלא רוצים אותנו בישראל, שהמשפחות לא רוצות אותנו ושגם עוד ועוד שנה לא נחזור הביתה. הרגשתי שיש לי עוד יום ועוד יום לשרוד. לא אכלנו, היינו חלשים מאוד ואפילו התעלפתי פעם אחת כשקמתי. נשברתי פעם אחת ובכיתי, בשבוע האחרון כבר לא היה לי כוח. הוא הוסיף וסיפר כי ביום שחרורו הוא הופרד מיוסי, אביה של בת זוגו. אין שמחה גדולה כל עוד יוסי עדיין מוחזק שם. אנשים לא יודעים איזו התעללות הוא עובר, התנאים בשבי נוראיים. כל יום מרגיש כמו נצח, שוברים אותך מנטלית ופיזית. יש לשחרר את כל החטופים במהירות האפשרית.

חבר הכנסת מיקי לוי,

חברת הכנסת שלי טל מירון. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. היום 410 ימים בשבי, ואחינו ואחיותינו בידי מפלצות החמאס. שירי ביבס, עובדת בהנהלת החשבונות, לפני זה טיפלה בילדי קיבוץ ניר עוז, נחטפה מביתה בניר עוז עם שני ילדיה הקטנים, אריאל בן הארבע והתינוק כפיר, שנחטף כשהוא בן תשעה חודשים בלבד, עוד לא למד ללכת ולדבר. שירי נראתה בסרטון כשמבטה אימה צרופה, והיא עוטפת ומגוננת על שני ילדיה שראשיהם הג'ינג'יים חשופים. ירדן, בעלה, נראה בסרטון אחר כשהוא מובל בידי מחבלים לרצועה, ולאחר מכן נראה בסרטון מהשבי כשהוא חי ומתחנן על חייו ועל משפחתו. מצלמות המחבלים תיעדו את הפריצה לבית של משפחת ביבס. המחבלים פרצו את הדרך במברגה. ירדן סימס לאחותו: פרצו לנו הביתה, זה מרגיש כמו הסוף, אני מת מפחד. אני עם אקדחים והם עם נשקים אוטומטיים. הוריה של שירי, יוסי ומרגיט סילברמן, נרצחו בידי מפלצות החמאס. את משפחת ביבס מוכרחים להחזיר הביתה.

אמן ואמן. חברת הכנסת שלי טל מירון, ואחריה, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להקריא את עדותה של עלמה אור, בת 13 מבארי, שנחטפה מביתה עם אביה ואחיה ושוחררה ב-25 בנובמבר 2023: במשך 50 ימים לא ישנו בלילות. הרעיבו אותנו בימים, התעללו בנו, גרמו לנו לתחושה שלא רוצים אותנו בישראל. אימה של אור,

נרצחה ב-7 באוקטובר ואביה,

עדיין חטוף. אתה לא יודע באיזו התמודדות להתרכז. אתה חושב על מישהו אחד ומרגיש לא נעים על הבן אדם האחר. יש הרבה יותר מדי. זה לא מרגיש כאילו הזמן עבר, כאילו עבר רק שבוע, ויש אנשים שממשיכים את החיים שלהם כרגיל, אבל לנו אין באמת חיים עכשיו. על אלו המוחזקים עדיין בעזה, אמרה אור, כי הם לא תמיד היו חטופים, הם היו בני אדם, והם עדיין בני אדם. בנימה אישית אני רוצה לספר: אני בחרתי את העדות של עלמה כי אחד הדברים שאני אזכור כל ימי חיי זה את ההלוויה של אימא שלה. אני הייתי בהלוויה של יונת אור בקיבוץ פלמחים, קבורה זמנית. ואני לא אשכח את התמונה של בנה הבכור, יהלי, שהיה שי"ן-שי"ן ובמקרה לא היה בבית באותה שבת. הוא עמד שם בהלוויה לבדו. אימא שלו נרצחה, אבא שלו ושני אחיו נחטפו לעזה. התמונה הזאת שלו עומד שם בהלוויה, זה לעולם לא יעזוב אותי. לימים הגעתי לשבעה של אביו, שנודע לנו שגם הוא נרצח, וראיתי שם את עלמה ונעם, האחים החטופים ששבו. זה סיפור אחד מני רבים, אבל זה ילך איתי תמיד. זה רק כדי להזכיר לכולנו שאנחנו חייבים להחזיר אותם כמה שיותר מהר.

זה ילך איתנו תמיד. תודה רבה לחברת הכנסת שלי טל מירון. כעת, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. תודה, כבוד היושב-ראש. 410 ימים למלחמה, 101 חטופים וחטופות עדיין נמקים בשבי החמאס. אני מבקשת להקריא את סיפורה של מיה שם, בת 21 משוהם, שנחטפה מהמסיבה ברעים ושוחררה ב-30 בנובמבר 2023. מיה שם נורתה בידה מטווח קצר בעת חטיפתה. כשהגיעה לעזה משכו אותה בשערה וקשרו את ידה לחתיכת פלסטיק, ככה הייתי במשך שלושה ימים. לאחר מכן הלבישו אותי ולקחו אותי לחדר ניתוח בלי משככי כאבים, בלי כלום. המנתח אמר לי: את לא תחזרי בחיים הביתה. במשך 54 ימים אחר כך היא הוחזקה בחדר קטן על מזרן מול מחבל ששמר עליה 24 שעות ביממה, העיניים שלו והפנים שלו עדיין בראש שלי. פחדתי שהוא ידפוק לי כדור בראש פתאום. זרקו לי אוכל פעם ביום. היו ימים שלא קיבלתי אוכל. האזור שהייתי בו הופצץ כל הזמן. החלונות של הבית שהייתי בו נשברו עליי. עפתי מההדף. לא שמעתי איזה שלושה ימים. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר,

חברת הכנסת לימור סון הר מלך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקשת להקריא את עדותה של עמית סוסנה, אשר נחטפה מביתה בכפר עזה ושוחררה בעסקה ב-30 בנובמבר. לימים עמית העידה באו"ם שהותקפה מינית במהלך שהותה בשבי: הוכיתי קשות. כל הפנים והגוף שלי היו מלאים חבורות ונפוחים. הייתי לבד במשך כמה שבועות, וכל הזמן שמרו עליי חמושים. היה מעט מזון והחזיקו אותי בחשכה. אפילו לא הרשו לי לסגור את דלת השירותים. אחרי זה העבירו אותי לכמה מקומות אחרים. הוחזקנו בתנאים כל כך לא אנושיים. שום אדם לא צריך להיות חשוף ליחס כל כך אכזרי וחסר רחמים. להיות בשבי חמאס פירושו לפחד כל דקה וכל רגע. כשאתה בשבי חמאס הכול פשוט כל כך שביר, אתה כל הזמן על הקצה. דברים יכולים להשתבש בקיצוניות בכל שנייה. אסור לדבר, אסור לבכות ואפילו לא לנחם זה את זה כשהזמנים ממש קשים. היא סיפרה שכיסו לה את העיניים, אזקו אותה והיכו אותה בכתות ורובים. לאחר מכן,

כיסו את פניה בנייר דבק, קשרו לה את הידיים ואת הרגליים ותלו אותה בין שתי ספות, "כמו תרנגולת", במילותיה. השומרים איימו לעקור לה את העיניים, ודרשו שהיא תספר להם מידע שהם האמינו שהיא מסתירה מהם. לפי סוסנה, אחת החטופות כל כך פחדה לחייה שהיא שאלה אותה אם יש משהו שברצונה למסור למשפחתה אם היא תמות.

תודה, גברתי. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ואחריה, חבר הכנסת משה טור פז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקשת לשתף את עדותה של ספיר כהן, בת 29 מרמת גן. היא נחטפה בניר עוז בעת ביקור אצל משפחת בן זוגה סשה טרופנוב, שנחטף אף הוא. היא שוחררה ב-30 בנובמבר 2023. הלוואי שישוחרר גם הוא. אני רוצה לפנות לסשה. אני כל כך מחכה לו שיחזור כבר. אני כל כך פוחדת ממה שהוא עובר שם, כי כל הגברים החזקים אלה הגברים החלשים שם. אלה האנשים שעוברים הכי הרבה ייסורים. כל יום יכול להיות שאנחנו מאבדים עוד ועוד חטופים כי הם לא יכולים להישאר בתנאים האלה. הם פשוט לא יכולים להמשיך לחיות ככה, וצריך להחזיר אותם הביתה עכשיו. העלו אותי על אופנוע, ובדרך תושבים בעזה עמדו עם מקלות צרחו וזרקו עליי סיגריות. ניסיתי להגן על עצמי במהלך השבי. היו ימים שלא ידעתי אם אצליח לשרוד. המנהרות שיש שם זה דבר מטורף. תודה לאלוהים שניצלתי, ואני מקווה שהמדינה תחזיר את החטופים ואת החטופות שנשארו שם. אמן ואמן. תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, ואחריו, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים פונות אליי משפחות חטופים ואומרות לי: קינלי,

410 ימים, מה עשינו? מה פעל ומה לא עשינו עד עכשיו שאפשר לעשות? ואמרתי להם, בכנות, יש רק דבר אחד: בחודשיים האחרונים קורה אחד השינויים הדרמטיים בפוליטיקה הישראלית של הדור האחרון, קבוצת הציונות הדתית, המגזר, לא המפלגה, פונה ואומרת: אנחנו לא מוכנים להמשך המצב הזה עד עכשיו, אנחנו לא מוכנים שהאחים שלנו ימותו ואחרים ישבו ולא יהיו שותפים בנטל. אמרתי להם: תראו, השינוי הזה קרה מעצמו, אף אחד לא פיתח אותו, אף אחד לא דחף אותו. אין לכם ברירה, תפנו אל הלב היהודי של המפלגות החרדיות, של המפלגות הציוניות הדתיות. אין ערך יותר יהודי מפדיון שבויים. בהיסטוריה היהודית יהודים עשו הכול כדי לשחרר אנשים מהשבי. כשזה עמד, החיים עכשיו מול סיכון אחר כך, עמדת פוסקי ההלכה, כולל הרב עובדיה בדורנו, הייתה חד-משמעית: העבירה שברי שהיא עכשיו גדולה מהסיכון של "שמא". תפנו אל היהדות, שם צריך להיות השינוי.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, אתמול בשעות הלילה המאוחרות נשרף הרכב של ראש עיריית רהט. זאת העיר הערבית השנייה בגודלה בישראל. וזאת לא פעם ראשונה שהרכב של ראש העיר מאוים. גם לפני כמעט חודש ירו על הרכב שלו, וציפינו ממשטרת ישראל לעשות מעשה ולתפוס את האנשים, את משפחות הפשע שמנסות להשתלט על העיריות והמועצות בחברה הערבית. זה רק מעיד שכנראה אין הרתעה של משטרת ישראל על ארגוני הפשע. ומה שאנחנו אומרים: המשטרה ושר המשטרה הם חזקים על חלשים, חלשים על משפחות הפשע.

תודה רבה לחבר הכנסת חוג'יראת. אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: יום לציון 80 שנה להכרזת מרד האצ"ל על הבריטים. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת עמית הלוי לפתוח את היום המיוחד.

אדוני היושב-ראש.

נכבדה, אזרחי ישראל, ובעיקר אתם, מפקדים וחיילים גיבורים חברי ברית חיילי האצ"ל, בוגרי תחנות המשטרה הבריטית, בוגרי ליל הרכבות, בוגרי משרדי הבולשת, שדות התעופה, משטרת רמת גן, מלון המלך דוד, כמובן בוגרי כלא עכו,

בהקשר שאנחנו מציינים היום בכנסת, כפי שציינו, ועכשיו במליאת הכנסת, בוגרי המרד. בוגרי אותו יום קדוש, ז' בשבט תש"ד, 1 בפברואר 1944, היום שבו מנחם בגין הכריע בדרכו של מי שהוא כינה אותו מורו ורבו, אכן מורנו המופלא, זאב ז'בוטינסקי, היום שבו הוא הכריע למען ריבונות מלאה וחופשית, לא אוטונומיה בחסות בריטית, חברותיי וחבריי לכנסת, לא קהילה באישור הפריץ, לא הרעיונות שהשמיע ראש ממשלתנו הראשון דוד בן-גוריון בוועדת פיל, ריבונות מלאה, עצמאות מלאה של עם חופשי בארצנו. זאת הייתה התביעה היסודית, הראשונית, של מייסד התנועה הציונית בנימין זאב הרצל. זאת הייתה התביעה של ז'בוטינסקי שבגללה הוא פרש מההסתדרות הציונית בשנות השלושים, וזאת הייתה התביעה הפנימית של מנחם בגין באותה הכרזת מרד, הכרזה שנעשתה אחרי הרבה מאוד שנים של הבלגה, הרבה מאוד שנים של שיתוף פעולה, או תקופה ארוכה של שיתוף פעולה, בגלל המלחמה, עם השלטון הבריטי.

כל שיתופי הפעולה של השלטון הבריטי עם האויבים שלנו,

כל העלמת העין מכל קיני הטרור של חאג' אמין אל-חוסייני, שאותו הם מינו בכסילותם למופתי של ירושלים, למרות שהאימפריה הבריטית בגדה בצורה הכי גסה במנדט שניתן לה בסן רמו, מעלה בהצהרת בלפור, למרות כל אלו, האצ"ל הבליג עד אותו יום, עד 1 בפברואר 1944, כשמנחם בגין הבין שאם אנחנו לא נתבע את ריבונותנו, את עצמאותנו, לא נוכל לקיים פה את חיינו הלאומיים במולדת שלנו. אני רוצה לציין, אדוני היושב-ראש, שלושה מעקרונות המרד, אני חושב, כמו ההמנון של בית"ר, ששמתי לב שאתה שר אותו בעל פה וגם, כמוזיקאי מחונן, ללא זיוף, ששרנו כאן לפני שעה: בית"ר, הדר ותגר. בית"ר, כיוון שבית"ר הנלכָּדה, כמו בהמנון, כמו יודפת ומסדה, הן מייצגות את הזכות ההיסטורית שלנו כאן, הזכות התנ"כית, את יסוד הצדק של הרעיון הלאומי שלנו. ז'בוטינסקי הגדיר אותו כרעיון הכי צודק מהתנועות הלאומיות, הרעיון הכי צודק. הרעיון הלאומי של התנועה הציונית, זה הצדק שבלעדיו כל כוח יתפוגג, שאי-אפשר להשתמש בכוח. כמו שאמר מנחם בגין: אנחנו כאן קודם כול בכוח הזכות, ולא בזכות הכוח. ולכן, הדבר הראשון זאת הזכות ההיסטורית, התנ"כית. וכמה היא חסרה היום. אני אומר כבר עכשיו את מה שרציתי לסיים בו: כמה היום הזה, ציון 80 שנה להכרזת המרד של בגין, כמה היא חשובה היום, כמה התביעה הזאת לריבונות מלאה, לא לקהילה, לא לאוטונומיה. ואני אומר את זה כמי שמשתתף בישיבות הוועדה והרבה פעמים מרגיש שיש לנו יותר ניסיון בגלות מאשר במדינה וזה עדיין בעוכרינו. אנחנו לא מתנהגים כמו מדינה ריבונית באופן מלא, והדבר הראשון שעליו נשענת מדינה ריבונית זה על הזכות ועל הצדק. וכשאנחנו לא תובעים את הצדק, כשהנציגים שלנו עומדים בהאג ולא אומרים, קודם כול: עזה היא מולדתנו, קודם כול, אפשר לדבר אחר כך, רוצים לעשות משהו אחד, משהו אחר, קודם כול את תביעת הצדק, לומר קודם כול: אנחנו הצודקים. אחרת באים אלינו אנשים ואומרים לנו: תראה,

אבל יש שני צדדים. הצדק נמצא בצד אחד. האמת היא אחת ולא שתיים, ולכן זה היסוד הראשון. היסוד השני הוא ההדר, הכבוד. גם אצ"ל לא אמרו "עזה היא מולדתנו", ואני מומחה לאצ"ל. בוודאי שאמרו.

בוודאי.

From the river to the sea Israel will be free.

לא,

- - - - - הזכות הזאת,

מאיר - - אני מסכים איתך שאנחנו - - - - - לא מהגבולות התנ"כיים - - אני מסכים שאנחנו - - - - - ואם אתה רוצה להזכיר את המורה של האצ"ל, זה ז'בוטינסקי, אז אתה יכול כבר ללכת לא רק לגדה המערבית אלא לשתי הגדות של הירדן - - אמרתי עזה, לא אמרתי - - - - - שכמו שאתה יודע, זו שלנו זו גם כן. הגבול הבין-לאומי תמיד היה, תמיד היה עד רפיח.

למה אתה חושב תמיד

אז אני אומר, מעבר לזכות ולצדק

הוא אמר - - - - - ככה גם להדר, לכבוד הלאומי, וככה גם לתגר. לתגר, כלומר אנחנו פה בכוח הזכות, אדוני היושב-ראש, אבל אם לזכות לא יהיה כוח, אם לצדק לא יהיה כוח, הוא יירמס. ולכן, ברוך השם, כשיש לנו מדינה ריבונית, כשיש לנו כלים של מדינה ריבונית, אנחנו צריכים לממש אותם כדי לבטא, כדי לממש באופן מלא את ריבונותנו. כשעמד פה ראש הממשלה,

כשעמד פה ראש הממשלה אתמול וסיפר מעל הבמה שמתקשר אליו נשיא ארצות הברית ואומר לו: You are alone, אומר לו: אם תיכנס לרפיח, You are alone, ואומר לו ראש הממשלה: So we will do it alone, אנחנו נעשה את זה לבד, ואחרי יומיים הגיע מזכיר המדינה בלינקן, ואני זוכר את זה מזמן אמת, נשלח כאילו לוודא שהנשיא ביידן אמר את הדברים בצורה ברורה, ונותן רשימה של האמברגו האמריקני, וראש הממשלה נתניהו אומר לו: אז אנחנו נילחם בציפורניים. אני חושב, זה אחד הרגעים, לפחות במלחמה הזאת, שיש לי הרבה ביקורת עליה ואפשר להילחם בה ביתר תגר, אבל העמדה הזאת של ראש הממשלה, שמבטאת, מהדהדת גם את הדרישה הזאת לריבונות, את העובדה, כפי שהוא אמר בקבינט כשמישהו אמר לו: אנחנו תלויים בחימושים בארצות הברית, ענה לו ראש הממשלה: החימוש הכי חשוב שלנו זה היכולת שלנו לפעול באופן עצמאי. אם יש משהו ביום הזה שבו אנחנו מציינים את 80 שנה למרד, זה לחזור על הדברים המובנים מאליהם: בית"ר והדר ותגר.

על כל מעצור ומצר. תודה רבה לחבר הכנסת הלוי. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת שלי טל מירון, וגם לציין שמכבד אותנו בנוכחותו שלמה גולדהור, יושב-ראש ברית חיילי האצ"ל בן ה-94. ונאחל לך, שלמה, אריכות ימים, עוד הרבה ימים טובים,

בבריאות טובה ובנחת. בבקשה, חברת הכנסת שלי טל מירון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חבריי חברי הכנסת, מכובדים יקרים ביציע, אנחנו מציינים היום 80 שנה לרגע חשוב ומכונן בהיסטוריה של העם היהודי ומדינת ישראל, 80 שנה להכרזת מרד ארגון האצ"ל על שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל. ודווקא היום, ביום הזה, אנחנו מציינים 410 ימים מאז פרצה המלחמה הזאת, ובראשית דבריי חשוב לי מאוד להזכיר את אחינו ואחיותינו שנמצאים עדיין בשבי מפלצות החמאס בעזה, 101 אחים ואחיות שלנו שעדיין שם. ההכרזה הזו לא הייתה רק צעד של התנגדות אלא קריאה לחירות, לקרב על עצמאותנו. האצ"ל פעל בשנים הקשות של המנדט הבריטי תחת דיכוי כבד ואווירה של רדיפה, ולחם למען זכותו של העם היהודי לשוב למולדתו, תוך שאיפה להקמת מדינה ריבונית ובבניית עתיד בטוח לבניו ובנותיו. האצ"ל לא נרתע מלפעול לעיתים בדרכים נועזות וקשות כדי לשבור את כבלי השעבוד ולפתוח את שערי הארץ לפני פליטי השואה. אחד האירועים הזכורים ביותר בהיסטוריה של האצ"ל הוא הפיצוץ במלון דוד המלך ביולי 1946. פעולה זו, שהייתה חלק מהמאבק בממשל המנדט הבריטי, התמקדה במפקדה של שלטון המנדט בירושלים. מטרתה הייתה לאותת על נחישות היישוב היהודי במאבקו לעצמאות. למרות הביקורת הרבה שהושמעה על הפעולה, היא סימנה רגע חשוב של התנגדות והתקוממות מול המנדט הבריטי, וסייעה להאיץ את תהליך ההכרה בזכותנו להקים מדינה עצמאית עד היום. האצ"ל הוכיח אז שבשעת מבחן עלינו לפעול באומץ ובנחישות למען עתידנו, בדיוק כמו בתקופה הזאת, בתקופת חיים זו, שבה כולנו מתמודדים עם הנורא מכול. עדיין 101 מבני עמנו נמצאים בשבי החמאס בעזה, חפים מפשע, אזרחים כמוני כמוכם, ובהם ילדים, נשים, קשישים, שמוחזקים בניגוד לכל חוק בין-לאומי, רחוקים ממשפחותיהם ומבני עמם. המאבק לשחרורם הוא לא רק חובה מוסרית אלא גם ביטוי לאחדות הלאומית שלנו, לערבות ההדדית שעליה הוקמה מדינת ישראל. כפי שהאצ"ל חתר להחזיר את השליטה על גורלנו לידי העם היהודי, כך גם אנחנו מחויבים להחזיר את כל החטופים היקרים אלינו בחזרה הביתה למשפחותיהם. כפי שבאותם ימים חשוכים ידע האצ"ל לגלות אחריות ולבצע את הנדרש עבור העם היהודי למטרה אחת משותפת כדי ליצור חזון אחד ברור, כך גם עלינו לעשות היום. זוהי לא משימה של קבוצה אחת או מגזר אחד, זוהי משימתו של כל עם ישראל, מקצה לקצה. ואני כמובן קוראת מכאן לממשלת ישראל ולכל הגורמים הרלוונטיים לדבר לעשות הכול,

כדי להשיב את אחינו ואחיותינו מהשבי.

חשוב רק במשפט אחד לציין, 80 שנה אחרי, את המנהיגים והלוחמים שעמדו בראש הארגון והובילו את מאבק החירות של עמנו.

בראשם עמדו מנחם בגין וזאב ז'בוטינסקי, מנהיגים נועזים בעלי חזון, לצד דמויות מופת כמו דוד רזיאל, מפקדו הראשון של האצ"ל, ויעקב מרידור, שהנהיג את הארגון ברגעי משבר. מנהיגים אלה, יחד עם אלפי לוחמים ולוחמות אמיצים, היוו את עמוד השדרה של המאבק להקמת מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל. הם הוכיחו שבאומץ, במסירות ובאמונה עמוקה בצדקת הדרך ניתן לשנות את מהלך ההיסטוריה.

תודה רבה לחברת הכנסת שלי טל מירון. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת עודד פורר לשאת את דבריו. עד חמש דקות, אדוני, לרשותך. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, ציון ימים מיוחדים זה איזשהו רגע שבו אנחנו מסתכלים לאחור כדי להבין מה אנחנו יכולים ללמוד בימים האלה ממה שהיה בעבר. לציין 80 שנה להכרזת מרד האצ"ל על הבריטים, אירוע חשוב שאני חייב לומר שיש לו חלק נכבד ביכולת שלנו לחיות כאן במדינה עצמאית וריבונית, אי-אפשר בלי כל התהליכים שעברו על היישוב באותה העת. כל הוויכוחים, כל המלחמות, וברוך השם, במלחמות היהודים העם הזה מצוין. את זה אנחנו עושים נפלא. ודווקא בתקופה הזאת, ואני אומר את זה לחבריי שיושבים מימין ומשמאל, צריך לחזור לדוקטרינה שקבע מי שהיה מנהיג האצ"ל, מי שהכריז את המרד, מנחם בגין. וכשהולכים לספרו של מנחם בגין "המרד", יש בו הרבה מאוד פסקאות ששווה לקרוא אותן, אבל אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולהקריא קטע אחד ממה שהוא כותב על מלחמת האחים: הבריטים התנבאו כי עם סילוק שלטונם תפרוץ מלחמה בין הערבים ליהודים. הדבר היה תלוי בהם, בבריטים, והמלחמה הזאת פרצה. אך הבריטים התנבאו והתנחמו בסתר ליבם כי עם עוזבם את הארץ תתלקח מלחמת דמים בין היהודים עצמם. הדבר לא היה תלוי בבריטים והמלחמה הזאת לא פרצה. "שני גורמים הצילו את האומה מאסון המלחמה הפנימית:

לא חינכנו את לוחמינו לשנוא את יריביהם, אף על פי שיריבינו חינכו את חבריהם לשנוא אותנו. שנאה חד-צדדית היא איום לשלמות האומה, שנאה הדדית מביאה למלחמת אחים. ואנחנו לא שנאנו. כל פעם שראינו את גילויי השנאה אלינו, נדהמנו. התיתכן שנאת אחים כזו? שאלנו את נפשנו ולא העלנו על הדעת כי "שם" נאמר שאין אנו אחים. גם בימי הרדיפות הנוראות קראנו לנוער שלנו לא לשנוא אלא לזכור כי עוד נעמוד בחזית אחת עם אחינו המוטעים נגד אויב משותף. לא ייפלא אפוא כי בבוא היום לא היסס צד אחד לירות בנו ולירות אפילו בפצועינו, ואילו הצד השני, ידו לא התרוממה אפילו להפנות ולהפעיל נשק נגד...

מנחם בגין, כששאלו אותו איך ירצה שיזכרו אותו,

שהוא לא רוצה שיזכרו אותו על הרבה מאוד דברים גדולים שהוא עשה כראש ממשלה, אלא על ההחלטה שלו כמפקד האצ"ל על "אלטלנה" לא לירות בחזרה ולמנוע מלחמת אחים, ובפירוש זו צוואתו: מלחמת אחים, לעולם לא. אז אם אנחנו מציינים היום 80 שנה להכרזה על מרד האצ"ל, ואני חייב לומר, אדוני היושב-ראש, המקום שלי במליאה, אנחנו יושבים, אני יושב במרכז. אני רואה את הצד הזה ואני רואה את הצד הזה, ואני שומע את ההשתלחויות כשעולים לכאן - - - ישבנו פעם יחד. ישבנו שנינו אחד ליד השני. אני שומע את ההשתלחויות של אלה שעולים לכאן מכל הצדדים, ושאף אחד לא יבוא ויגיד: הצד השני הוא הלא-בסדר - - - זה הכי קל. אני אומר את זה לחברים שלי באופוזיציה ולחברים שלי בקואליציה, ויש לי חברים גם בקואליציה. אתם עומדים על הדוכן הזה ונלחמים מדם ליבכם על אמונתכם. אחד מאמין בדבר אחד, אחד מאמין בדבר אחר. תניחו את השנאה ההדדית בצד. יש דבר אחד ברור: כולנו יחד צריכים להילחם יחד כנגד האויב המשותף, והאויב הזה נמצא מחוץ לגבולות ישראל. וכשאני אומר "כולנו יחד" כולנו ביחד: דתיים, חילוניים, עירניקים, קיבוצניקים, מושבניקים. אדוני היושב-ראש, בדיוק כמו שבטנק בצפון ובטנק בדרום היום יושבים מכל גוני הקשת הישראלית,

גם לא יהודים, גם דרוזים יושבים שם, גם אחרים, אנחנו צריכים לזכור את הצוואה הזאת היום. מלחמת אחים, לעולם לא. יישר כוח על הדברים החשובים, חבר הכנסת פורר, אחי. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת לימור סון הר מלך. בבקשה, גברתי, עד חמש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, אנו מתכנסים כאן היום כדי לציין את יום האצ"ל, יום שבו אנו זוכרים את גבורתם של לוחמים עזי נפש, שבמאבקם חסר הפשרות סללו את הדרך להקמת מדינת ישראל. במאבקם זה הם ידעו היטב שהקמת מדינה קשה, אך קיומה קשה עוד יותר.

כמו היום, היו מי שביקשו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים אך הדבר לא עמד בעדם. אותם גיבורי חיל נלחמו והקימו את מדינת ישראל נגד כל היגיון ונגד כל הסיכויים. וכדבריו של מנחם בגין, מפקד האצ"ל וראש ממשלתנו: "מקץ שנים רבות של מלחמה במחתרת, של רדיפות ועינויים, עינויי גוף ונפש, מתייצבים לפניכם המורדים במלכות הרשע כשברכת הודיה בפיהם ותפילה למרום בלבד. הברכה היא זו שאבותינו בירכו ביום חג ומועד, הברכה היא זו ששפתותיהם דובבו על פיר חדש. והן חג במשכנותינו, ופרי חדש ורך עולה לנגד עינינו. המרד העברי של השנים תש"ד תש"ח הוכתר בהצלחה. המרד העברי הראשון, אחרי התקוממות החשמונאים, שנסתיים בניצחון. שלטון השעבוד של בריטניה בארץ מולדתנו הוכה,

פורק וסולק. קמה, תוך מלחמה דמים, תוך מלחמת כיבוש, מדינת ישראל. נסללה הדרך לשיבת ציון המונית. הונח היסוד, רק היסוד הונח, לעצמאות עברית ממשית. נסתיים שלב אחד - - - של מלחמת השחרור העברית, שמטרתה הנצחית להחזיר - - - את עם ישראל כולו לארץ מכורתו ולהחזיר את ארץ ישראל, את ארץ ישראל כולה, לעמה בעליה. "ואם נזכור כי מאורע כביר זה קם והיה אחרי 70 דורות, 70 דורות, של פיזור, של פירוק נשק, של שיעבוד, של נדודים בלי סוף ורדיפות בלי קץ, אם נזכור כי הדבר קם והיה בעצם תקופת ההשמדה הטוטלית של היהודי באשר הוא יהודי, אם נזכור כי המעטים שוב ניצחו את הרבים שקמו על ישראל לכלותו והוא יכול להם, אזי אף על פי - - - שלא תמה כוס הייסורים של אימהותינו"

אני אמשיך מפה - - - לאט-לאט, הכול בסדר, אם תצטרכי עוד כמה שניות,

תודה רבה. - - "וילדינו, הזכות בידינו והחובה עלינו להודות, מתוך הכנעת הלב, לצור ישראל וגואלו על הניסים והנפלאות שעשה עמנו בזמן הזה, כמו בימים ההם. ועל כן, בכל ליבנו ובכל נפשנו נאמר היום, היום הראשון להשתחררותנו מעול השיעבוד הבריטי, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. "קמה מדינת ישראל והיא קמה 'רק כך': בדם, באש, ביד חזקה ובזרוע נטויה, בייסורים ובקורבנות, אחרת לא הייתה יכולה לקום.

בטרם תספיק המדינה להקים את מוסדותיה התקינים, היא נאלצת להילחם, או להוסיף להילחם, בתוקפנות האויב השטני - - - ואכן, אחים בציון, לנו קשה, הוי, מה קשה, היה להקים את מדינתנו. היו דרושים עשרות דורות של נדודים מארץ שחיטות אחת למדינת פוגרומים שנייה. היו דרושים גירושים ומוקדים ומרתפי עינויים - - - היו דרושות אזהרות, שלא נשמעו, של נביאים וחוזים, היה דרוש עמל של דורות חלוצים ובונים והייתה דרושה התקוממות מורדים, מוחצי אויב, עולי גרדום, נודדי ימים ומדבריות כדי שנגיע עד הלום, עד קיבוץ שישים ריבוא עברים במולדת, עד סילוק שלטון הדיכוי הישיר, עד הכרזת העצמאות בחלקה של המולדת, שהיא כולה שלנו, כולה שלנו. "קשה היה להקים את מדינתנו, אבל בוודאי יהיה עוד יותר קשה לקיים את מדינתנו. סבונו גויים גם סבבנו, והם רוצים להכחידנו מגוי. ואותו משעבד, שהוא גם מורו של היטלר וגם תלמידו, אותו משעבד נוכל שהוכה על ידינו במישרין, מנסה עדיין להכותנו בעקיפין, להכותנו ולהכניענו בעזרת שכיריו, מדרום, מצפון וממזרח. על כן עומדת מדינתנו בת היום בלהבות המלחמה. על כן יסוד ראשון לקיום חרותנו הוא הניצחון, הניצחון המלא במלחמה המשתוללת עתה בכל רחבי הארץ". חבריי, נאומו של מנחם בגין ביום קום המדינה מהדהד ומפעם גם היום, שעה שמדינת ישראל מתמודדת עם אויבים אכזריים המבקשים להכות בנו שוב ושוב, להשמיד את החלום הציוני ולגדוע את תקומת העם היהודי בארצו. אך כפי שבגין אמר, הרוח היא שקובעת.

רוח האמונה שהובילה את לוחמי האצ"ל לעמוד מול בריטניה האדירה, היא אותה הרוח שמובילה אותנו היום, שמובילה את לוחמינו מול אויבינו הסובבים והצרים עלינו במלחמת הקיום. גם היום אנו עומדים באחדות, באמונה ובנחישות מול אותם כוחות רשע. גם היום אנו נעמוד איתן, ננצח ונמשיך לבנות את ארצנו בידיים אמיצות ובלב מלא אמונה בצדקת דרכנו. יהי זכרם של לוחמי האצ"ל ברוך, ויהי חלקנו עימם, לוחמים למען עתיד של ביטחון, צדק וגאולה לעם ישראל בארצו.

אמן ואמן, תודה רבה. ואני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מישל בוסקילה, בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם. היום אנו מציינים 80 שנה להכרזת מרד האצ"ל על הבריטים, ציון דרך היסטורי שלא ניתן להמעיט בחשיבותו במאבק של העם היהודי לעצמאותו. הכרזת המרד באה על רקע תקופה קשה ומורכבת, שבה העם היהודי בארץ ישראל נאבק על עתידו כשברקע, ממשלת המנדט הבריטי הגבילה את עליית היהודים והקשתה על התבססות היישוב היהודי. מרד האצ"ל סימן שינוי מהותי באסטרטגיית המאבק הלאומי, מעבר מפעולות מחאה והתנגדות פסיבית לעמדה נחושה ופעולה אקטיבית מול שלטון זר. ההכרזה על המרד לא הייתה צעד פשוט אלא ביטוי לאומץ לב ולתעוזה בלתי רגילה של לוחמי המחתרת, אשר פעלו מתוך תחושת שליחות עמוקה ואמונה בזכות ההיסטורית של העם היהודי לשוב לארצו ולהקים כאן מדינה עצמאית. לוחמי האצ"ל, ברוחם הנחושה ובאמונתם בצדקת הדרך, הקריבו את חייהם למען חירות העם ומימוש חזון הציונות. פועלם תרם תרומה ייחודית ליצירת הלחץ שהוביל לשינוי היסטורי, להכרזת מדינת ישראל. יום זה מזכיר לנו את גבורת הנוער והלוחמים שפעלו מתוך הקרבה אין-סופית ואת הערכים שהנחו אותם: נחישות, מסירות ואהבת המולדת. אדוני היושב-ראש, ברגע זה אני רוצה להזכיר גם את אחי מקסים, זיכרונו לברכה, לוחם גולני, שנלחם על שחרור מוצב החרמון.

זיכרונו לברכה, נלחם ונפצע בניסיון הראשון לכבוש את מוצב החרמון. הוא נפצע וביקש מבית החולים להשתחרר. הוא אמר: אנחנו חייבים להשלים את העבודה. הוא השתחרר, חזר לגולני, ובניסיון השני הוא היה בין הלוחמים הנועזים ששחררו את מוצב החרמון במבצע קינוח. ופה אנחנו רואים בעצם איזה נוער מדהים היה לאורך כל הדורות, איזו נחישות ואיזו הקרבה הייתה להם. לימים הוא נהרג במובלעת הסורית. אנחנו רואים פה מה האצ"ל, איזו נחישות הייתה להנהגה הראשונה שהעם הזה זכה בה להגיע לציון. בזכותם ובזכות רבים כמותם אנו עומדים כאן היום בכנסת ישראל הריבונית, חופשיים ובטוחים במדינה יהודית משגשגת. תודה, אדוני היושב-ראש. בן כמה היית כשאחיך נפל? שמונה. ואיציק נהרג כשהייתי בן 13. יהי זכרו ברוך,

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח.

אני מתכבד להזמין את השר שלמה קרעי לסכם את הדיון מטעם הממשלה. גם חבר הכנסת לוי הוא אח שכול, שאיבד שניים מאחיו.

אדוני היושב-ראש, ותיקי האצ"ל היקרים, כנסת נכבדה, אנו מתכנסים כאן היום לציין פרק מפואר בתולדות עמנו, 80 שנה למרד האצ"ל בשלטון הבריטי, מרד שנחקק לעד בדפי ההיסטוריה כנקודת ציון מרכזית במאבק על עצמאותנו הלאומית. מרד האצ"ל, בהנהגתו האמיצה של מנחם בגין, היה מופת של עמידה עיקשת, נחישות ואמונה בצדקת הדרך. את ניצוצות ההשראה למאבק הזה הדליק מי שהיה המפקד העליון, אבי התנועה הרוויזיוניסטית, זאב ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי לא היה רק מנהיג,

הוגה חזון ופורץ דרך. הוא הנחיל את ערכי הריבונות, החירות והעוצמה הלאומית שהיו ליסוד שעליו עמד האצ"ל במאבקו, יסוד שעליו אנו ממשיכים לבנות את עתידנו גם היום. אני גאה לעמוד כאן היום כחלק מתנועה הממשיכה את דרכו של זאב ז'בוטינסקי, דרך של מחויבות עמוקה לעם, לארץ ולמורשת היהודית. לוחמי האצ"ל לא היו רק לוחמים במובן הצבאי, הם היו סמל לרוח היהודית. צעירים חדורי שליחות, שלחמו לא מתוך חובה אלא מתוך אמונה עמוקה בצדקת מאבקם ובזכותו הנצחית של העם היהודי על ארצו. הם עמדו מול כוחות עדיפים בהרבה, מונעים מאהבת הארץ, ממסירות לעם ומהבנה שאין חירות ללא מאבק. המרד הזה לא היה רק פעולה צבאית, הוא היה הכרזת עצמאות רוחנית, ביטוי לעמידה גאה מול כוחות זרים ולשאיפה לחירות, ריבונות ועצמאות. ממש בימים אלו אנו קוראים בפרשות השבוע על אבי האומה אברהם אבינו, שנקרא גם אברהם העברי בשל עמידתו הבלתי-מתפשרת על אמונתו. איתן. כן, נכון. הוא מעבר אחד של הנהר, וכל העולם כולו מן העבר השני. ומי כמו לוחמי האצ"ל יודע ששני הצדדים שלנו הם.

לוחמי האצ"ל כללו צעירים אמיצים וחדורי תחושת שליחות, אשר פעלו מתוך אהבת העם והמולדת, מתוך ערבות הדדית ואמונה בצדקת הדרך, בגאון והדר. הם לקחו על עצמם סיכונים אדירים ועמדו מול כוחות גדולים, מתוך הבנה שעתיד העם היהודי בארץ ישראל ומחוצה לה תלוי בנחישותם ובכוח עמידתם. היום אנו עומדים שוב למבחן במלחמת התקומה, במלחמה על עצם קיומנו. אנו רואים את אותה רוח גבורה ואת אותה תעוזה שפיעמה בלוחמי האצ"ל בוערת כיום בלוחמי צה"ל, אלה המגינים על מדינת ישראל בחירוף נפש, בעוצמה ובגבורה עילאית, יחד עם יתר כוחות הביטחון. המורשת שהותירו לוחמי האצ"ל ניכרת עד היום בנחישות חיילינו ובשאיפה הבלתי-מתפשרת להבטיח את ביטחון עמנו ומולדתנו. כפי שמרד האצ"ל סימל את תחילת סופה של תקופת המנדט הבריטי, כך נבטיח אנו היום, להבדיל, את סופו של שלטון הטרור ונמשיך להבטיח את חירותו וביטחונו של העם היהודי בארצו. 80 שנה אחרי אנו חיים את חזונם של לוחמי האצ"ל. מדינת ישראל עצמאית היא התגשמות חלומם של ז'בוטינסקי,

וכל אותם לוחמים אמיצים שלא נרתעו מכוחו של האויב ולא חששו לשלם את המחיר. מכאן, מעל בימת הכנסת במדינה היהודית והריבונית, אני מצדיע לכם, ותיקי האצ"ל, בשם העם כולו. בזכותכם ובזכות הרוח שהנחלתם אנו עומדים היום כעם גאה,

אני רוצה לסיים בתפילה לשובם של לוחמינו הגיבורים עטורים בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, יחד עם יקירינו הנמצאים בשבי, שבימיכם ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, ובא לציון גואל.

תודה רבה. כעת נעבור לנושא הבא על סדר-היום, נושא חשוב מאוד: יום זכויות הילד.

את חברי חבר הכנסת אלי דלל, יושב-ראש הוועדה לזכויות הילד, לפתוח את היום המיוחד הזה. בבקשה. לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני עומד כאן היום ביום הבין-לאומי לזכויות הילד כיו"ר הוועדה לזכויות הילד בתחושת גאווה ואחריות עמוקה. גאווה על ההישגים המשמעותיים שהשגנו בשנתיים האחרונות בקידום זכויות הילד במדינת ישראל ואחריות להמשך המחויבות שלי ושל הוועדה לעתיד ילדינו. לפני כחודשיים הופיעה משלחת ישראל בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, מר איתמר דוננפלד, בפני ועדת האו"ם לזכויות הילד בז'נבה והציגה את הדוח התקופתי המשולב החמישי והשישי של מדינת ישראל. אני שמח לבשר לכם כי הוועדה הבין-לאומית הכירה בשורה ארוכה של הישגים משמעותיים שהובלנו יחד בשנים האחרונות. הרב הראשי של צה"ל לשעבר, הרב יעקב פנקס, אמר: הדרך היחידה להגן על ילדינו היא להקשיב להם. והיום קיימתי כמה ועדות. באחת הוועדות כינסתי עשרות ילדים בגילי שש עד 17, ישבנו בוועדה ורק הקשבנו לילדים. זה היה דבר נפלא, כמעט שעתיים. זה פשוט להקשיב לילדים. יש לנו ילדים מקסימים, נוער מעולה. נתתי למשרדי הממשלה בסוף להגיב, אבל היה חשוב להקשיב לכל הילדים, עשרות ילדים, אחד-אחד. ממש, זה היה מרגש מאוד. אלה היו ילדים שבעצם פונו, אלה ילדי מפונים. לכן בראש ובראשונה חוקקנו שורה של חוקים מתקדמים, המגינים על זכויות ילדינו, החל מחוק חיסיון ראיות בהליכים פליליים הנוגעים לעבירות מין ואלימות במשפחה, דרך חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות, ועד לחוק המועצה לגיל הרך וחוק האומנה לילדים. תיקנו את חוק זכויות התלמיד, את חוק עבודת נשים, את חוק עדות קטין ואת חוק הסיוע המשפטי,

במטרה להבטיח הגנה מיטבית על זכויותיהם של ילדי ישראל. בדחיפה של קודמתי בתפקיד הוקמו היחידה הממשלתית לתיאום זכויות ילדים ונוער וועדת המנכ"לים הייעודית, המתכללת את כל הפעילות הממשלתית בתחום. יצרנו תוכנית חומש שאפתנית, הנקראת "תקאדום" התקדמות, שתפעל עד שנת 2026 ותקדם את זכויות הילד בכל המישורים. אך ההישג הגדול ביותר שלנו הוא ביצירת שינוי תודעתי, תפיסתי ומהותי. הטמענו את העיקרון שטובת הילד חייבת להיות שיקול מרכזי בכל החלטה מינהלית או שיפוטית או חוק הנוגעים לילדים. כפי שאמר ראש ממשלת ישראל לשעבר דוד בן-גוריון: הילדים הם הפנינים היקרות ביותר שלנו. הצוואה הזאת והעיקרון הזה מנחים את כולנו בכל צעד, מרמת החקיקה ועד לרמת היישום בשטח. אני גאה במיוחד בכך שהצלחנו להגדיל את המשאבים המוקצים לילדים במצבי סיכון ומוחלשות ולקדם מדיניות המבטיחה שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה במדינת ישראל. אך אל לנו לנוח על זרי הדפנה, אדוני היושב-ראש. לצד ההישגים המשמעותיים עוד רבה הדרך לפנינו. היום חיים במדינת ישראל כ-3.3 מיליון ילדים ובני נוער מגיל לידה ועד גיל 18, שליש מהאוכלוסייה במדינה. אנו מחויבים להמשיך ולפעול במרץ לקידום זכויותיהם, תוך שיתוף פעולה הדוק עם כל הגורמים הרלוונטיים, משרדי הממשלה, החברה האזרחית, עמותות והקהילה בין-לאומית. אני מאמין כי כל ילד זכאי לסביבה בטוחה, תומכת ומאפשרת, שתאפשר לו לממש את מלוא הפוטנציאל שלו. אני מאמין כי חינוך איכותי וערכי הוא המפתח לעתיד טוב יותר, ועלינו להשקיע את מרב המאמצים על מנת להבטיח לכל ילד וילדה בישראל חינוך טוב, איכותי,

ללא הבדל דת,

מוצא או כל מעמד אחר, וגם לא מיקום גיאוגרפי. אני קורא לכולם להתגייס למאבק שלנו בוועדה כדי להילחם בכל תוקף בתופעות מגונות של אפליה, חרמות, אלימות ופגיעה בזכויות הילד. קידום זכויות הילד הוא משימה לאומית, והיא מחויבת מתוקף חתימתה של ישראל על האמנה הבין-לאומית לזכויות הילד. היום, ציון היום הבין-לאומי לזכויות הילד, אני קורא לכולנו להתחייב מחדש למשימה חשובה זו. גם ביום הזה אני לא יכול ולא רוצה להתעלם מהשנה האחרונה, שנה מהקשות בתולדות מדינת ישראל, שנה שבה ישראל נמצאת במערכה קשה בכמה חזיתות. ביום 7 באוקטובר נפגעו באחת זכויות הילד ביישובי הדרום: הזכות לחיים, הזכות לחירות, הזכות של ילד להתפתח ולגדול עם הוריו, הזכות להיות מוגן מפני כל סוגי האלימות, הגופנית או הנפשית. הזכות לחינוך, הזכות להגנה מפני חטיפה. לצד האירועים הקשים מנשוא שחוו ילדי עוטף עזה ביום הנורא מכול, התעשתה ממשלת ישראל ופינתה את הילדים למקומות מוגנים, הקימה מסגרות חינוך, שילבה תלמידים במערכות קיימות ודאגה לפעילות רווחה. הכנסת מצידה עקבה ופיקחה מקרוב על פעולות הממשלה. כך הקדישה הוועדה בראשותי את רוב ישיבותיה בשנה האחרונה לפיקוח על הטיפול בילדים מפונים, מדרום ומצפון, על שירותי החינוך שהם מקבלים, על הסיוע הנפשי והפעילות הרווחתית שלהם הם זכאים, על השלכות המלחמה על נוער בסיכון, על זכויות הילדים שהוריהם במילואים חודשים ארוכים ועל זכויות הילדים שנותרו יתומים בשל המלחמה. בצער ובכאב גדול אני אומר שהמדינה עדיין לא קיימה את המחויבות הגדולה שלה להשיב את הילדים כפיר ואריאל ביבס מהשבי, כמו גם את יתר החטופים הנוספים.

כשאנו מציינים את היום הבין-לאומי לזכויות הילד, אנחנו חייבים להמשיך ולהסתכל קדימה. הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בראשותי תמשיך להוביל את המאבק למען עתיד טוב יותר לכל ילדי ישראל, תוך הקפדה על יישום מלא של עקרונות האמנה הבין-לאומית לזכויות הילד. כיו"ר הוועדה אני מחויב באופן אישי להמשך עבודה לשיפור,

ולהעמקת המאמצים. נשיא מדינת ישראל לשעבר מר שמעון פרס ז"ל, אמר: אם אינך מאמין בילדים, אתה אינך מאמין בעתיד.

אני מאמין בהם כל מאודי, ולכן אני מתחייב להמשיך ולפעול ללא לאות לקידום זכויותיהם של הילדים בישראל. ילד הוא ילד. בואו נפעל יחד בנחישות, ברגישות ובאחריות כדי להבטיח שכל ילד וילדה בישראל יזכו לעתיד הראוי להם, עתיד של הגשמה, של צמיחה, של כבוד וערכים ובעיקר של תקווה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. וכעת לדוברים: חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה, לרשותך חמש

שחזרו, ואנחנו צריכים לראות ששלומם יחזור להיות טוב. הם סובלים מהרבה מאוד מצוקות בעקבות ישיבתם בשבי החמאס.

ביום היבן-לאומי לזכויות הילד, אנחנו צריכים לדבר על הנוער שלנו, נוער שחי במציאות בלתי אפשרית, נוער של מדינת עולם ראשון אבל שמתמודד עם צרות של מדינות עולם שלישי. בחודשים האחרונים מוצגים נתונים בוועדת הכנסת על תלמידות ותלמידי ישראל בזמן מלחמת חרבות ברזל, והנתונים מזעזעים. 45% מהנוער בישראל מעידים שהם סובלים מסימפטומים נפשיים. מעל מחצית מבני הנוער מדברים על מצוקה נפשית ולא פונים לעזרה. אתמול התקיימה שיחה עם יושבת-ראש מועצת התלמידים רוני קמאי, והיא נשאלה: אם היו לך שלוש דקות לדבר במליאה ביום זכויות הילד, על מה היית מדברת? היא ענתה: על בריאות הנפש של ילדים וילדות ועל היעדר מענה נפשי מצד מערכת החינוך. התשובה שלה מזכירה את סיפורו הקשה של מנחם מנדל בולטון בן ה-12, סיפור כואב בלב, שמראה איך פגיעה רגשית ונידוי חברתי יכולים לגרום למוות. ואדוני היושב-ראש, יצא לי לספר כאן בכנסת, גם מעל בימת מליאה זו, על חרם שאני עברתי כשהייתי תלמיד בבית ספר יסודי. כשמסתכלים על מבוגר שנמצא כבר במלוא שנותיו, קשה לדמיין אותו ילד שעובר חרם בעצמו. אז מנחם סיפר שמכיתה ד' הוא סבל מחרמות מבני כיתתו, מהצקות ומהעלבות קבועות בבית הספר בשעות הצוהריים. לפני כחודשיים הוא הלך לאירוע בר-מצווה של אחד מבני כיתתו וגם שם סבל מנידוי חברתי, מהשפלות ומעלבונות מחברי הכיתה. הוא יצא מהאולם, התיישב בספסל התמוטט ומת. הלב שלו לא יכול היה להכיל את הכאב. על פי הנתונים, כל ילד שישי בישראל עובר חרם. 82% מהילדים הם קורבנות לאלימות מילולית. מחציתם לא יספרו על כך למורים או להורים שלהם. מה שהציל אותי, דרך אגב, היה מורה אחד ששם לב. הנתונים שהתגלו במחקר בישראל מדברים על כך שישנה היום עלייה של 50% בצריכת האלכוהול, השנה מ-18.9% ל-28.3%. אדוני היושב-ראש, ילדים צריכים מסגרת. נער צריך מקום שבו הוא ירגיש שייך ויוכל לפרוק. המחקרים מראים שילד שנחשף לתכנים קשים במדיה נמצא בסיכון של פי 6 ומעלה להשתתף בבריונות ברשת ופי 4.7 לשתות שתייה מופרזת. פעילות חברתית וספורטיבית יכולות להשפיע לטובה, וכאן אתם שומעים את נימת קולו של חברי חבר הכנסת סימון דוידסון, שהדברים כאן הובלו על ידו. פעילות כזו מונעת התדרדרות לסמים ואלכוהול ועוזרת לנערים ונערות למצוא מסגרת מקבלת, תומכת. ודווקא עכשיו, דווקא השנה, כשיש את הצורך הגדול ביותר בפעילויות ספורט וחינוך בלתי פורמלי, דווקא עכשיו, כשצריכים את המסגרות האלה יותר מתמיד, מקצצים בפעילויות שלהן בתקציב. ההשלכות על הקשיים הנפשיים של הנוער שלנו הן אדירות. יש לנו היום דור פוסט-טראומטי. אנחנו נלחמים על המדינה, אבל מדינה היא לא רק שטח וגבולות, מדינה היא קודם כול האנשים שחיים בה, הילדים שגדלים בה. אם לא נדאג לעתיד ילדינו, לא יהיה לנו בשביל מה להגן על המדינה. אדוני היושב-ראש, בציון היום הבין-לאומי לזכויות הילד אני קורא לממשלה: אל תקצצו בעתיד הילדים. תחזירו את המסגרות, תחזקו את מערכות התמיכה הספורטיביות והחברתיות. הילדים שלנו זקוקים לנו יותר מתמיד. אסיים את הנאום עם דבריו של סבו של מנחם בולטון, הנער המקסים שלקה ומת בעקבות חרם: "אני פונה להורים" אומר הסב, "זה הילד שלכם. אל תקומו בוקר אחד ותגידו: לא ידענו שהוא כזה. שבו איתו, דברו איתו, תשאלו אם יש ילד שהוא פחות אוהב,

מה הוא עושה בנדון? יש ילד שאחרים מציקים לו? תבדקו - - -" בבית: "האם אתם מדברים רעה באנשים אחרים, מזלזלים בהם, מחשיבים אותם פחות? הילד שלכם רואה ועושה - - - אל תשאירו את האחריות אצל האחרים". תודה רבה. תודה רבה. בהחלט דברים חשובים, שמצילים נפשות רבות. וכעת הדובר הבא, חבר הכנסת סימון מושיאשוילי,

לרשותך חמש דקות. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר, מכובדיי כולם, נושא הילדים בכלל ונושא זכויות הילד בפרט הוא נושא חשוב ביותר עבור כל אחד ואחת שיושבים כאן, וכמובן גם לי, כאב לחמישה ילדים וכשליח ציבור, כחבר כנסת. אדוני היושב-ראש, הילדים הם לא רק ההמשכיות שלנו אלא גם ההשתקפות של ההשקעה שלנו, ההשקעה הפרטית שלנו, כל אחד בביתו וכשליחי ציבור בחברה כולה. ככל שנחשיב אותם, את הילדים והילדות, לא רק כאנשים של מחר אלא גם כאנשים היום, כך נפנים את החשיבות של הילדים ובני הנוער. חברים, מצער שהאימפקט, התגובה של הטבח מיום 7 באוקטובר לא פסחה גם על הילדים ועל בני הנוער.

מספר נתונים שמסרה המועצה לשלום הילד, שחברי משה הזכיר וציין את חלקם קודם: כשני-שלישים מהילדים מפחיתים או נמנעים מיציאה מהבית בגלל המצב הביטחוני. כ-40% מהילדים סובלים מעצבנות, הפרעות בשינה וחוסר שקט. מחריד. חברות וחברים, כאשר ילד נמצא במצוקה המשפחה כולה סובלת וחווה צער ועוגמת נפש. אגב, חברים, אני אציין שילד לא יודע להביע את המצוקה שלו לפעמים. אנחנו נתקלים בתופעות שהילד או הילדה בשקט יום,

אנחנו מאשימים את המצב, אבל בעצם עובר עליו מן משבר, משברון. חברות וחברים, אנחנו כשליחי ציבור חייבים להיות קשובים לרחשי הציבור ובדגש על התקופה הלא-פשוטה שבה אנו נמצאים. אני מבקש לנצל את הבמה הזאת ולציין את אותם ילדים וילדות יתומים, שלעיתים אין להם משענת, לפרוק את רגשותיהם. המדינה, באמצעות המוסדות שהיא מפעילה ותומכת בהם, חייבת לספק להם משענת, לפרוק את רגשותיהם. המדינה חייבת לפעול בנושא הזה וליתן להם את המעט שהורה בחייו מעניק לילדיו. עלינו לזכור שילדים וילדות בכל מקום, בנהריה, בקריית שמונה, בפזורה הבדואית, בתל אביב, ילדים הם ילדים, בכל מקום.

בבקשה. תודה רבה. כעת הדוברת הבאה, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, הייתה פה, אינה נוכחת. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

אני חייבת לציין את פועלך ואת הרגישות שלך לכל הסוגיות,

אני גם מצדדת ומחזקת את האמירה שבאמת ילד הוא ילד, ערכים אי-אפשר לחלק, ולכל ילד מגיעות הזכויות הבסיסיות, אם זה בחינוך, אם זה בקורת גג, אם זה באוכל, אם זה בבית ספר, בכל דבר. לא צריך לשאול את עצמנו מאיפה הילד הזה, לאן הוא שייך. אבל, ויש פה אבל אחד גדול, לצערי הרב, אנחנו יודעים בוודאות שבפריפריה החברתית הגיאוגרפית של מדינת ישראל, קודם כול נדבר על מה שקורה כאן. יש לנו קרוב ל-900,000 ילדים שחיים מתחת לקו העוני. מרביתם הגדול של אותם ילדים, האחוז הגדול הוא מתוך החברה הערבית ומתוך המגזר החרדי. זה אומר דרשני.

יש לנו אחוז די גדול יחסית, ישראל היא מהראשונות ממדינות ה-OECD לגבי השמנת יתר. השמנת יתר זה עתיד לא טוב, לא בריא לילדים שלנו. זה אומר מחלות לב, זה אומר מחלות לחץ דם, זה אומר חיים לא בריאים, וזה אומר עוד משאבים שצריך להשקיע כאילו כדי לרפא. לכן יפה שעה אחת קודם. לכן חשוב מאוד מכאן, מהמקום שאתה נמצא בו, כבוד היו"ר של הוועדה, להתריע כל הזמן ולנסות, כי אנחנו עכשיו לקראת תקציב חדש לשנת 2025. למרות המלחמה וכל הצרכים של המלחמה, הילדים שלנו הם היקרים מכול. הילדים שלנו הם העתיד של כולנו, ולכן חשוב להשקיע בהם את המשאבים הנדרשים, כדי לחסוך בכאב ובהתמודדויות הקשות, גם שלהם וגם של רשויות המדינה בעתיד. אי-אפשר לפסוח על התקופה הקשה החשוכה הזאת, של המלחמה הארורה, ולא להזכיר גם את הילדים החטופים של משפחת ביבס, אריאל וכפיר, שיחזרו בשלום הם וכל החטופים, בעזרת השם, ושתיגמר, שתסתיים המלחמה הזאת, שתסתיים. בכל מקום יש כאב, יש רעב, יש רצח, יש דאגות. יש משפחות שלא יודעות רגע של שמחה, רגע של נחת. אז אני חושבת שגם זה דבר מאוד חשוב לעשות לקראת השנה החדשה בשביל כל הילדים שלנו, בשביל ילדי האזור, ערבים ויהודים, ולא משנה מאיפה הם באים. אני חייבת לציין שאסור לנו גם לשכוח שיש לנו קבוצה מוזנחת ביותר, במיוחד אם אנחנו נדבר על הילדים שהם כמעט חסרי ישע במובן הזה, הילדים בחברה הבדואית בדרום, במיוחד גם בכפרים הבלתי-מוכרים. יש לנו אלפים של ילדים בגיל גן חובה שלא מגיעים ללימודים, שהם לא נמצאים במערכות חינוך, לא כי הם לא רוצים, לא כי ההורים שלהם לא רוצים, פשוט מאוד כי אין מסגרות בקרבת מקום שאותם ילדים יכולים להגיע אליהן בבטחה, כי אין תחבורה ציבורית. לכן חשוב גם לשים את הזרקור ביום הזה. הרי מה כל המטרה לציין יום כזה או יום אחר? כדי להזכיר למי שהם בעלי ההחלטה, לקובעי המדיניות, מה צריך לעשות כדי להתעלות על עצמנו וכדי להגיד באמת שאנחנו ראויים למקום ולתפקיד שאנחנו נמצאים בו ולעשות את הדרוש. אני כבר לא מדברת על הטוב. כשאנחנו מדברים על זכויות בסיסיות זה לא עניין של טוב ורע, זה לא עניין יחסי. אני מסתכלת על זה כעל עניין של חיים או מוות. ידוע לכולנו, אם אנחנו נדבר, סליחה, כל כך לא מעניין, נכון? חברים, חברים, זה מפריע. אם אנחנו קצת נחשוב על הדברים, אנחנו יודעים בוודאות שכל המחקרים בכל העולם מדברים על זה שההשקעה בגיל הראשון היא השקעה ראויה, והיא מחזירה אפילו למדינה, למדינה, פי כמה וכמה מההשקעה שצריך לשים בתחילת החיים של הילדים. אז כולי תקווה שבאמת מהיום הזה יצאו דברים טובים ואכן הם ישתקפו בתקציב הבא.

תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, בבקשה.

בבקשה, לרשותך חמש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, שר השיכון, יו"ר הועדה לקידום מעמד הילד, זכויות הילד, מנהלת הוועדה, אדוני היושב-ראש, אנחנו מציינים היום את היום הבין-לאומי לזכויות הילד כאן בכנסת. אני רוצה לומר לך שמאז פרוץ המלחמה זו פעם שנייה שאנחנו מציינים אותו, כאשר היום הזה נקבע לפני 65 שנה, והוא מבוסס על העקרונות שהוכרו באמנה הבין-לאומית לזכויות הילד, שטובת הילד היא עיקרון של אי-אפליה, הזכות להתפתחות, הזכות להשמיע קול, הזכות לחינוך, למזון, למדור, לביטחון נפשי, ויותר מכול, לביטחון פיזי. לצערי, אנחנו נמצאים במציאות שבה הזכויות של ילדי ישראל מופרות בצורה קשה, יום-יומית, ומאז 7 באוקטובר נחצו כל הקודים האנושיים שלא יכולנו אפילו לדמיין: ילדים נרצחו, נשחטו, נשרפו, נשרפו בחיים, נחטפו ונגררו לעזה. בהקשר הזה הזכירו חבריי לפניי את שני הילדים כפיר ואריאל ביבס, שהם צריכים להיות לנגד עינינו, התמונה של שני הילדים המתוקים האלה, תינוקות, אפילו לא ילדים, שנחטפו בעל כורחם מקיבוץ ניר עוז על ידי מחבלים ארורים, אשר גוררים אותם עם אימם, ואביהם המבועת שמוברח, נחטף על אופנוע. כפיר ואריאל היו צריכים עכשיו להיות ילדים שמשחקים בגן השעשועים או מציירים ציור או סתם משחקים בגשם. במקום זה, כמו שאמרתי, הם מוחזקים על ידי מפלצות האדם, ואנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם. עופרי ביבס, דודתם, הגיעה השבוע לכנסת, ובאמת במעט הכוחות שנשארו למשפחות היא זועקת זעקה חרישית, שצריכה להדהד בבית הזה, בממשלה, אך לא רק. דיברנו הרבה, אדוני היושב-ראש, על כך שאתה עושה עבודה מסורה, פוגש את ילדי ישראל. הוועדה פתוחה לכולם, ואם יש לי צער גדול בכנסת הזאת זה שאין לי יותר אפשרות וזמן להגיע לוועדה שלך, כי אני עצמי מנהלת במקביל את הוועדה לקידום מעמד האישה. דיברנו על ארגוני הנשים ששמרו על שתיקה אחרי שהיו עבירות המין, פשעי אנושות, פשעים אכזריים כלפי נשים, אונס, הטלת מומים, הפשטה, חטיפה ומה לא. אני שואלת: איפה ארגוני הילדים בעולם?

שיודעים לזעוק בהרבה מאוד מקרים אחרים זעקה בין-לאומית? היכן הם נרדמו? אני רוצה לומר להם שבמקום שהם שותקים כשחוטפים לנו ילדים, בסוף זה יכול להיות הילדים שלהם שנחטפים. מי שנכנע לטרור, מי שנכנע למפלצות אדם, שלא יחשוב ושלא יגיד שלו זה לא יקרה או שזה לא יקרה במקומות אחרים. אז שיחסכו מאיתנו את הצביעות, ואם הם רוצים לעשות דבר מה, דבר מה שאולי יסייע, זה להמשיך ולהפעיל לחץ לשחרור הילדים האלה וכל החטופים והחטופות מהשבי.

הזכויות של ילדי ישראל, גם אלא שנמצאים כאן,

כביכול מוגנים, הזכויות שלהם מופרות. יש ילדים שלא גרים בביתם זה למעלה משנה, לא בצפון ולא בדרום. טרור. אויבינו קמו לעשות טרור והם מפירים כל קוד של זכויות ילדים, כשהם רוצחים ילדים, אין דרך אחרת להגדיר את זה. ראינו מה קרה במג'דל א-שמס, ואנחנו כל הזמן נוכחים לראות איך ילדים נרצחים על ידי מחבלים ארורים.

בזמן שבמקומות אחרים בעולם ידונו על הרבה מאוד זכויות, חלקן פריבילגיות, אצלנו אין את הפריבילגיה אלא להמשיך ולהילחם על הזכויות של הילדים שלנו, של הנשים שלנו, ולא לשתוק מול עולם צבוע. אין דרך אחרת לומר את זה. אדוני היושב-ראש, כמובן יש גם את ילדי המילואימניקים המתוקים וילדי אנשי הקבע ונשות הקבע, שאנחנו לא שוכחים, שבאמת מתמודדים עם אתגר קשה. בימים אלה אני עוסקת גם בנושא נשות הנופלים, האלמנות ויתומי צה"ל, שגם להם אנחנו צריכים לדאוג,

מבית. חשוב לי גם להזכיר, למרות שהזמן נגמר, את היימנוט קסאו, הילדה הקטנה, שעכשיו היא כבר בת עשר, שנחטפה מצפת. זה צריך להיות כל הזמן בחדשות, כי ילדה בת תשע לא נעלמת ככה סתם. האדמה לא בולעת אותה ככה סתם. אתה וגם אני היינו בדיונים, גם חסויים. לצערנו לא מיצו את כל הכלים שיש לרשותם. אני יכולה לומר לך: מעבר למעקב שצריך לעשות, ועושה גם חבר הכנסת עודד פורר בוועדת העלייה והקליטה יחד איתנו, אני גם רוצה לשאת תפילה שהיא תשוב בהקדם הביתה יחד עם כל שבויי ישראל. תודה רבה.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה, לרשותך חמש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת אלי דלל, יושב-ראש הוועדה לזכויות הילד, אני חושב שהיום אנחנו מציינים את היום הבין-לאומי לזכויות הילד, וזה יום מאוד חשוב. אני מאמין שבכל חברה טובת הילד היא מעל לכול. אני רוצה גם לומר שילד הוא ילד ולא משנה מה הזהות הלאומית שלו או איפה הוא חי. ביום חשוב זה אני רוצה לדבר דווקא על הילדים השקופים בנגב, שלצערי, ממשלות ישראל, גם הנוכחית, לא רואות אותם.

השיכון, אני פונה אליך באופן ישיר: ביום חשוב זה כשאנחנו מציינים את יום זכויות הילד, אני רוצה לפנות אליך כשר הממונה על הבינוי והשיכון, ולצערי הרב, גם על ההריסות בנגב. בתקופה האחרונה אתה מוביל מדיניות שאתם מתגאים בה, שאנשים, הורסים את הבתים שלהם. תאר לעצמך ילד מהמגזר שלך, מהחברה שלך, שאתה מאלץ את ההורים שלו להרוס את הבית, שהוא חוזר מבית הספר, ואין בית. הזכות לקורת גג היא זכות בסיסית לכל ילד ולכל אזרח. לצערי, בשנה האחרונה, תחת המשמרת שלך כשר הבינוי והשיכון, בחברה הערבית הבדואית בנגב אתה רק הורס להם, ואתה משאיר ילדים, אני לא ממציא דברים. כולם יודעים, גם יושב-ראש הוועדה אלי דלל היה בביקור וראו את הדברים, שהורסים את הבתים ומשאירים את הילדים ללא קורת גג. זו פגיעה ישירה בזכות הבסיסית. הדבר הזה לא נעשה רק לגבי הבתים. כמעט כל הזכויות הבסיסיות, הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הזכות למים, הזכות לחשמל, בכפרים הלא-מוכרים בנגב הזכויות האלה, כבוד היושב-ראש, נמנעות מהילדים. הממשלה, רשות ההסדרה לבדואים, משתמשת בילדים הערבים הבדואים בכפרים הלא-מוכרים בנגב כבני ערובה. היא מונעת מהם חינוך, היא מונעת מהם שירותי בריאות,

היא מונעת מהם מים, כדי ללחוץ על האנשים ולנסות לרכז אותם. בשנה האחרונה ניסיתי בכל דרך לספק להם את שירותי הבריאות,

עד שתהיה הכרה בכפרים הלא-מוכרים אנחנו מנסים לקדם מרכזי שירות, לתת את השירות הבסיסי לילדים האלה, אך לצערי הרב, מי שמטרפד את מרכזי השירות, את שירותי החינוך, ומונע מהילדים האלה, היא הרשות להסדרת הבדואים, ובעיקר השר הממונה שיקלי. ביום חשוב זה, הזכות לחינוך, כבוד היושב-ראש, היא זכות בסיסית ואנחנו צריכים לפעול יחד. אי-אפשר לסבול מצב שכמעט שנתיים, לפי נתוני משרד החינוך, כ-5,000 ילדים בגיל שלוש עד חמש ללא מסגרת חינוך. מי שמבקר בכפרים הלא-מוכרים ומבקר בבתי הספר יראה את התנאים, התת-תנאים שיש שם. אי-אפשר לקיים תהליך חינוך ומערכת חינוך ולדאוג לילדים האלה בתנאים האלה. דבר נוסף: לפי דעתי, הממשלה מפקירה את הילדים האלה גם בזמן מלחמה. בכל הכפרים הלא-מוכרים, בכל בתי הספר של מערכת החינוך, של משרד החינוך, אין אפילו מטר אחד של מיגון. בכל מערכת החינוך הערבית הבדואית בנגב אין חדר מיגון או מקלט אחד לילדים האלה. בשנה האחרונה הילדים האלה שילמו מחיר, גם באל-באט, גם באל-פורעה וגם במקומות אחרים. לכן ביום חשוב זה אני חושב שהגיע הזמן, כי ילד הוא ילד, אם הוא ערבי או אם הוא יהודי, ומגיעה לו הזכות לחינוך, לבריאות, מגיעה לו הזכות להתקיים בכבוד, מגיעה לו הזכות להתפתח כמו שאר הילדים.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח.

אני מזמין את שר השיכון יצחק גולדקנופ לסכם, לתת את תגובת הממשלה בשם שר הרווחה. בבקשה, אדוני השר. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אשיב בשם שר הרווחה מר יעקב מרגי. חבריי חברי הכנסת, בטרם אסכם, לא ניתן שלא להזכיר ביום מיוחד זה את היעדרם של 101 החטופים, בהם ילדים וילדות, המטיל כבר 410 ימים צל כבד עלינו ועל כלל החברה הישראלית. אנו מחזקים את המשפחות הללו בתקופה קשה זו. ובכן, אודה בראש ובראשונה לחבר הכנסת אלי דלל על תכלול יום מיוחד וחשוב זה. שנית, יום זכויות הילד הוא הזדמנות להביט קדימה ולשאול את עצמנו: מה נוכל לעשות כדי להבטיח שכל ילד וילד בישראל יגדל בסביבה תומכת ומעצימה? כיצד נוכל לספק לילדים את החינוך הטוב ביותר, את הטיפול הרפואי הנדרש ואת ההגנה מפני כל סוג של פגיעה?

ואתה רוצה לתת - - - התשובות לשאלות הללו הן המטרה שלנו.

רווחתם של ילדי ישראל עומדת לנגד עינינו תמיד.

זאת אומרת משרד הרווחה, מספקים שירותי טיפול לילדים בסיכון ותמיכה למשפחות במצבי משבר - - תתייחס לילדים שאתה הורס להם את הבתים,

טיפול נפשי וסיוע בהתמודדות עם מצבי חירום.

הוא מתייחס, תן לו להחליט למה להתייחס.

אני קורא אותך בקריאה ראשונה.

בשנים האחרונות הרחיב משרד הרווחה משמעותית את סל השירותים שלו, והושקעו משאבים רבים בפיתוח תוכניות ייחודיות, כגון תוכניות למניעת אלימות במשפחה, תוכניות לקידום שוויון הזדמנויות לנשים, פיתוח תוכניות למעבר של אנשים עם מוגבלות לקהילה, שותפות פעילה של המשרד בחקיקת חוק האקלים לרווחתם העתידית של ילדינו, ותוכניות להתמודדות עם ההשלכות של המלחמה האחרונה שנכפתה עלינו. המלחמה הזו יצרה מציאות מורכבת ומאתגרת עבור ילדים רבים. משרד הרווחה פועל ללא לאות כדי לספק מענה לצרכים המיוחדים של ילדים שנפגעו מהמלחמה. בין היתר, פיתח משרד הרווחה תוכניות ייעודיות לסיוע נפשי לילדים, תוכניות לתמיכה במשפחות שנקלעו למצבי משבר, וגם תוכניות לשיקום קהילות שנפגעו ומענים ומעטפת לילדים שחזרו מהשבי. משרד הרווחה הקים בתחילת המלחמה מועדוניות במלונות המפונים, זאת מתוך צורך שעלה מהשטח לספק לילדים מסגרת על מנת לאפשר להוריהם הפוגה לטפל בכל הקשור לפינוים למלונות. המענה פותח עבור הילדים במלונות, לעבודה איתם כדי לפנות את ההורים וכדי לסייע להם בהכלת אירועים טראומטיים, ולתת להם מענים משלימים לחינוך, כאשר הפעילויות לילדים הותאמו לגיל הילד או הנער. כעת אבקש, ברשותכם, לפרט על המענים שניתנים על ידי משרד הרווחה. בתחילת המלחמה הוקם במשרד הרווחה והביטחון החברתי אגף ייעודי לתכלול המענים ותוכניות הסיוע לנפגעי המלחמה ולמשפחות החטופים והשבים: אגף חרבות ברזל.

הוקם צוות משימה בין-משרדי לתיאום הטיפול בילדים ונוער שנותרו ללא שני הורים, לא עלינו, סך הכול 23 ילדים ונוער עד גיל 18, בהובלת משרד הרווחה ובהשתתפות נציגי משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הבריאות,

מטרת הצוות ליצור ממשק נתונים מלא ומשותף אודות ילדים ונוער שנותרו ללא שני הוריהם. אנחנו רצינו ורוצים להבטיח בזה רצף טיפולי ותיאום בין כל הגורמים הממשלתיים. הצוות יצר מפת זכויות של כלל הזכויות שלהן זכאים ילדים ונוער שנותרו ללא שני הורים בעקבות המלחמה, ובוצעה עבודת מטה על מנת לזהות את הזכויות המגיעות להם מכל משרד ורשות ממשלתית. כלל הילדים והנוער שנותרו ללא שני הורים הושמו במשפחות אומנה. הוסדרו באופן מהיר הליכי אומנה זמנית אצל בני המשפחה לאחר קבלת החלטת בית המשפט בעניין, ונעשו פעולות להסדרה קבועה של מקום שהותם עד הגיעם לגיל 18. ההכרה כאומנה נותנת למשפחות מעטפת כלכלית וסוציאלית עבור הילדים. לכל משפחה המגדלת ילד או נער שנותר ללא שני הורים הוצמד עובד סוציאלי מתכלל מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, המלווה את המשפחה והילד או הנער, ומסייע במתן מענים לצרכים וגם בתיאום הקשר עם משרדי הממשלה הרלוונטיים על מנת למנוע כפילויות ועומס על אותן משפחות. כמובן שבמקביל לכך טיפלו המחלקות גם בילדים שנותרו עם הורה אחד עם מורכבות בקשר. באשר לתקנים ולתקציבים, משרד הרווחה הוסיף כ-500 תקנים לעובדים סוציאליים ברשויות המקומיות שנפגעו במלחמה או שקלטו מפונים, בעלות כוללת של מעל 137 מיליון ש"ח. המשרד העביר מאות מיליוני ש"ח לתקציב גמיש לרשויות המקומיות לסיוע לאוכלוסיות נפגעי מלחמת חרבות ברזל ולפרויקטים שונים.

טיפול בילדים שחזרו מהשבי. לכל ילד שחזר מהשבי ולמשפחתו הוצמדה עובדת סוציאלית מהרשות המקומית שמלווה אותם באופן צמוד ומסייעת להם בכל צורכיהם. אנו שם עבור הילדים והמשפחות ככל שיידרש. אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים שהמשרד עושה. משפחות אומנה, 130 משפחות אומנה פונו מבתיהן, מעני נוח"מ לנוער חרדי מנותק, מענים לטיפול בהתמכרויות נוער, מענים אינטנסיביים המספקים מענה למשך מרבית שעות היום במהלך חמישה ימים בשבוע, ומהווים חלופה למסגרת הלימודים. לצד המענה הלימודי ניתנים גם טיפולים וכן מענים תעסוקתיים ותזונתיים למי שנדרש. למשרד הרווחה יש גם את התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. מדובר בתוכנית בין-משרדית המשותפת לחמישה משרדי ממשלה בהובלת משרד הרווחה והביטחון החברתי ובשיתוף עם משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה והמשרד לביטחון לאומי.

שותפים בתוכניות הרשויות המקומיות ומכון ג'וינט ברוקדייל,

התוכנית החלה לפעול בשנת 2008 ונכון למועד זה פועלת ב-183 רשויות מקומיות ברחבי הארץ. התוכנית מכוונת לצמצם את היקף מצבי הסיכון בקרב ילדים ובני נוער בקהילה ואת חומרתם.

תקציב התוכנית הזו עומד על 250 מיליון ש"ח בשנה כולל השתתפות הרשויות, כאשר במימון התוכנית הלאומית מופעלות בכל שנה כ-1,700 תוכניות שבהן מטופלים למעלה מ-70,000 ילדים בגיל לידה עד 18. ההמשך הוא גדול,

אבל כעת אבקש לפרט על מענים הניתנים לילדים ונוער בעלי מוגבלויות. במינהל מוגבלויות במשרד הרווחה מקבלים שירות כ-20,070 פעוטות, ילדים ובני נוער מגיל לידה ועד 21, מהם כ-18,033 מקבלים שירות במסגרות הקהילתיות וכ-2,037 ילדים ובני נוער עד גיל 21 מקבלים שירות במסגרת הדיור של המינהל רשימה שלמה של כל השירותים הניתנים לילדים, כמו שירותי תמיכה נפשית ורגשית, מידע נגיש ומותאם, ליווי של עובדים סוציאליים, פתרונות נגישות במקלטים ובמרחבים מוגנים, אספקת חבילות מזון וציוד אישי, מתן אפשרות לילדים ממשפחות עם מוגבלויות להיעזר בשירותי תחבורה מיוחדים ומותאמים בעת הצורך לפינוי מהיר ובטוח לאזורים מוגנים יותר, הקמת קווי חירום טלפוניים ו/או מקוונים מיוחדים שבהם אפשר היה לפנות לקבלת ייעוץ תמיכה נפשית והכוונה לטיפולים, תוך מענה על שאלות של משפחת של ילדים עם מוגבלויות. מעבר לכל הנאמר, עובדי המקצוע במשרד הרווחה והביטחון החברתי, מבצעים באופן שוטף חשיבה ותכנון לעתיד הכוללים: א. דיוק העבודה והתאמתה לצרכים ולהבנות המתפתחות,

הרחבה והעמקה של גופי ידע מקצועיים, מותאמים וחדשניים,

המשך קידום תוכניות הכשרה, ליווי ותמיכה לעובדים בשטח,

עבודה בין-משרדית עם הרשויות המקומיות, מינהלת החטופים, שבים ונעדרים, החברה האזרחית, האקדמיה והמגזר השלישי, לתיאום וסנכרון העבודה ומתן מענים לצרכים פרטניים ורוחביים באופן מהיר, תוך הסרת חסמים,

פיתוח מענים ייחודיים וחדשניים בהתאם לצרכים שעולים מהשטח ולסוגיות מקצועיות שיזוהו, ו. ימי הפוגה למשפחות החטופים והשבים וליתומי איבה מאירועי 7 באוקטובר,

ליווי משפחות החטופים והשבים על ידי העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות, ובניית תוכנית ליווי לכל אחד, מותאמת באופן אישי. אלה הדברים שנמסרו על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי כתשובה לכל הדברים שעלו כאן בסדר-היום. תודה רבה.

תודה רבה, אדוני השר. בכל הכבוד, אדוני השר, מה עם פדיון שבויים? אתה בממשלה. תחזירו אותם הביתה. מה עם פדיון שבויים? כל מה שתגיד שנצטרך לעשות נעשה. תתפטרו. תודה רבה.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 251), התשפ"ה 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת ישראל אייכלר, במקומו חוה אתי עטייה, במקום יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, להציג את הצעת החוק בבקשה. בבקשה תודה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני שר הבינוי והשיכון מר יצחק גולדקנופ, מכובדיי כולם, בראשית דבריי אני מברכת את חבר הכנסת אלי דלל על יוזמתו לציון היום הבין-לאומי לזכויות הילד בכנסת. אנו מציינים בימים אלו למעלה מ-400 יום שבהם ילדי משפחת ביבס עדיין בעזה, בשבי האכזרי, וכלל הילדים בישראל מתמודדים עם המלחמה ותוצאותיה, ובהם רבים מפונים. מי ייתן שנוכל להפיק את המרב ולעשות כל שביכולתנו למען ילדים אלו, דור העתיד של מדינת ישראל. בשם יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אני מתכבדת להביא לפני הכנסת לקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 251), התשפ"ה 2024, שהגיש חבר הכנסת אריאל קלנר. כחלק מהמאבק של מדינת ישראל בטרור הגובר על רקע מלחמת חרבות ברזל, מתוך רצון להוקיע מעשי טרור, וכדי להצהיר על אחריות ההורים להשגיח על ילדיהם לבל יבצעו פעילות טרור, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולקבוע בסעיף 325(ב) שבו כי בתקופה שבה ילד שהורשע בעבירת ביטחון שהיא עבירת טרור חמורה נמצא במאסר בשל הרשעתו, לא ישולמו להוריו קצבת ילדים ומענק לימודים וכן תוספות תלויים בעבור הילד, לעניין קצבת נפגעי עבודה, קצבת נכות, קצבת אזרח ותיק וקצבת שאירים ותוספות בעבור הילד לגמלת הבטחת הכנסה או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום). כמו כן, בתקופת המאסר הילד לֹא ייכלל במניין ילדיו של ההורה לעניין חישוב גמלֹאוֹת כאמור הוראה דומה לגבי ילד שהורשע בעבירות מסוימות שנדרשה לגביהן הוכחת מניע לאומני או זיקה לפעילות טרור נקבעה כבר בסעיף 325(ב) לחוק הביטוח הלאומי, במסגרת תיקון מס' 120 לחוק העונשין. בפסק דין בבג"ץ 3390/16, המכונה בג"ץ עדאלה, בית המשפט העליון קבע בשנת 2021 לגבי הוראה זו כי היא בטלה מחמת פגיעה לא חוקתית בזכות לשוויון, משום שנשללת גמלה המשולמת להורים של הילד, בשונה מהוריו של ילד שעבר עבירה אחרת. הבטלות הושעתה לתקופה של שנה ממועד פסק הדין, אך במהלך התקופה האמורה לא נקבע הסדר חקיקתי מתוקן. כעת אנחנו מבקשים לתקן עניין זה. פגם נוסף שעליו עמדו כמה מהשופטים באותו פסק דין היה חוסר בהירות לגבי זהות הגורם שיקבע אם מתקיים המניע לעבירה. כדי לתת מענה לפגם הזה, הצעת החוק שבפניכם קובעת, באמצעות תיקון ההגדרה "עבירת ביטחון" שבסעיף 326(ג) לחוק הביטוח הלאומי, כי ההרשעה שבגללה תישלל הגמלה בעד ילד שנשלח למאסר, וכן שבגללה יישלל חלק מהגמלה לפי סעיף 326(ג)

היא עבירת טרור חמורה כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, דהיינו עבירות מסוימות בחוק המאבק בטרור או עבירה שבית משפט קבע כי היא מעשה טרור כאמור בהגדרה זו. כלומר בית המשפט הוא שיקבע בפסק דינו אם מתקיימת העבירה המצדיקה את שלילת הגמלה . כמו כן, מוצע לקבוע כי ההוראות האמורות יחולו על מי שנמצא במאסר ביום התחילה של החוק או לאחריו . אומנם הייעוץ המשפטי של הכנסת העיר לפני הוועדה והמציע כי נכון היה לדעתם לגבש הסדר חלופי, ואף הציע מספר הסדרים חלופיים, עם זאת, המציע סירב לכך וביקש להותיר את ההסדר שבהצעתו על כנו, משום שציין כי יום 7 באוקטובר מהווה שינוי נסיבות. הוועדה קיבלה את עמדתו, ונותרה איתנה בעמדתה בדבר חשיבות ההסדר המוצע בהצעת החוק. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד, והוגשו לה הסתייגויות. אני מבקשת מהכנסת לדחות את ההסתייגויות, ולאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. תודה רבה. תודה רבה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצות יש עתיד, המחנה הממלכתי והעבודה. קבוצת יש עתיד, חבר הכנסת יאיר,

חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח, מאיר כהן, אינו נוכח, קארין אלהרר, מירב,

נקרא את כולם, אני רואה מי לא נמצא. קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן. מיקי לוי, בבקשה. כמה יש לי? אתה לא חייב לנצל את הכול, יש לך עד חמש. את הכול. אם יש לך תוכניות הערב, אני מציע שתבטל אותן. יש לי בכל מקרה זמן לניהול המליאה. אדוני היושב בראש, "לא ידענו שאפשר ככה לכאוב. לא ידענו שאפשר ככה להיחטף, להיאנס, לא ידענו שאפשר ככה להפקיר, לא ידענו שאפשר ככה למות. "מה שקרה לנו בשבת ההיא חרג כל כך מגבולות הדמיון, שכבר שנה וחודש אנחנו מחפשים את המילים - - - לא - - - שיש לי את המילים המדויקות, אבל את השאלות אולי אצליח לנסח. השאלות שדחוף שנשאל. "את כולן. עכשיו. "זה בעצם מה שבאתי לומר. מתוך אהבת המקצוע שבחרתי והיה לי לשליחות, מתוך אהבת המולדת הפשוטה, מתוך החיבור העמוק שלי לארץ הזו ולאנשיה, את השאלות אנחנו חייבים לשאול, גם כדי לנסות לקבל תשובות, אבל בעיקר כדי לוודא שאנחנו לא מפסיקים לשאול. כי אין תקומה למקום שבו גם השאלות מתות. כי את מה שנשבר כאן חייבים לתקן. וכדי לתקן צריך לדעת. וכדי לדעת צריך לשאול. "לכן מעשה השאלה הוא המעשה הפטריוטי בימים האלה, ולא מיותר לומר את זה. עשה את זה אבא של הדר כהן, תצפיתנית שנפלה בנחל עוז, לפני כחודש בטקס הזיכרון הלאומי, כשעמד על הבמה ואמר בקול סדוק: 'דם הבנות שלנו זועק אלינו מן האדמה - - - לא נשכח ולא נתעייף. בשארית הכוחות נדאג שהאחראים יקבלו עליהם אחריות. ראיתי אותו עם דמעות בעיניים, והבנתי :מכל חטאי האחראים לאסון, מכל כשלי המנהיגים ששרדו את האסון, אין הסבר לחטא הסירוב להקים ועדת חקירה ממלכתית, שפשוט תשאל ותבדוק את הנורא באסונות שנחתו עלינו. כי איך אפשר להחליף שר ביטחון בזמן המלחמה, אבל להקים ועדת חקירה ממלכתית, הכלי האחד שהחוק מסדיר והציבור מפציר שיקום כדי לשאול שאלות ולקבל תשובות, אי-אפשר, גם במלאת שנה וחודש למחדל הכי גדול שהיה כאן? "בדקתי: ועדת אגרנט קמה ב-21 בנובמבר 1973, חודש וחצי לאחר שפרצה מלחמת יום הכיפורים שאותה מונתה לחקור. ועדת כַּהַן קמה ב-1 בנובמבר 1982, חודש וחצי אחרי הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה - - - ועדת אור קמה ב-8 בנובמבר 2000, חודש ושבוע אחרי שפרצו המהומות בגליל - - - ועדת שמגר קמה ב-8 בנובמבר 1995, ארבעה ימים אחרי רצח רבין, שאותו מונתה לחקור. "הסירוב להקים ועדת חקירה שתבדוק איך קרה אסון 7 באוקטובר מקטין בכל יום שעובר את הסיכוי לברר את העובדות, לחשוף את האמת ולהחזיר את אמון הציבור באנשים שמקבלים כאן החלטות של חיים ומוות. "תשאלו: למה - - - להיטפל דווקא לזה, מכל השערוריות ומופעי האטימות שמסביב? בגלל הסירוב העיקש והציני, ובגלל שהסירוב הזה לא מקרי. ובעיקר בגלל שהוא חותר תחת שני עמודי התווך שבלעדיהם לא תהיה חברה בריאה וחופשית - - - האמת היא תוצאה של בירור עובדות והסכמה שאלה אכן העובדות. והאמון, באלה שמתווכים לנו את העובדות: לפעמים זה המדען, לפעמים השוטר והחוקר, לפעמים העיתונאי". אנחנו אמורים לסמוך עליהם. את הדברים האלה כתבה אילנה דיין בטקס קבלת דוקטורט כבוד במכון ויצמן. והתוספת שלי לדבריה של ד"ר אילנה דיין, הרי נתניהו אמר בעצמו לפני כשנתיים: "כל יום שעובר בלי ועדת חקירה ממלכתית מגדיל את הסיכוי לשיבוש חקירה, תיאום עדויות והעלמת ראיות". לכן אנחנו דורשים בקול ברור וצלול: ועדת חקירה ממלכתית כאן ועכשיו. אדוני ראש הממשלה, אתה פוחד מהאמת. לא נשתף פעולה עם שום הצעת חוק מופרעת ושקרית להקים ועדת חקירה אחרת מלבד ועדת חקירה ממלכתית - - תודה רבה. - - על פי החוק. לא נרפה.

הצדק ינצח. ההיסטוריה תשפוט את כל מי שיצביע נגד.

תודה רבה. מירב בן ארי, אינה נוכחת, רם בן ברק, אינו נוכח. יואב סגלוביץ', בבקשה. בבקשה, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול עמד פה על הדוכן הזה בנימין נתניהו ונתן לנו הרצאה מאלפת, או ניסה לתת הרצאה מאלפת, על הדלפות: איך זה שחוקרים הדלפות רק כשזה קשור אליו, וכל היתר נקיים? כמו קוזק נגזל הוא כל פעם עומד וחושב שאנחנו שכחנו איך הוא עמד על הדוכן הזה שנים רבות קודם עם מסמך שטאובר, מי שזוכר, או שדיבר על הפצצת הכור בסוריה. אתמול הוא חשף - - - סודיים. אתמול הוא דיבר על דברים נורא סודיים בוועדת החוץ והביטחון. מי ששכח את מצגת צוק איתן ב-2014. והוא כתב מכתב שהוא רוצה חקירה. מפאת כבודו של ראש הממשלה, או התפקיד,

אני לא אגיד מה אני חושב על אנשים שמשקרים, אבל ראש הממשלה אמר דברים שהם אינם אמת. אבל זה לא חדש. אתה צריך לברור היטב היטב במה שראש הממשלה הזה אומר, למצוא דבר אמת, לא למצוא דבר שקר. איזה מזל יש לכולנו שפלדשטיין עשה את הכול על דעת עצמו.

איזה מזל שיונתן אוריך לא מעורב. איזה מזל שאדם שהכינוי שלו "חוסיד", שהוא על פי מיכאל שמש ישראל איינהורן, לא מעורב. איזה מזל שראש הממשלה לא ידע דבר, ואיזה מזל שפלדשטיין לא קשור אליו. איזה מזל שהוא לא הדובר שלו. איזה מזל שהוא לא פגש אותו.

איזה מזל שהוא לא טס איתו במסוק. איזה מזל יש לכולנו. איזה מזל שנתניהו במקרה עשה מסיבת עיתונאים על סמך פרסום בבילד, במקרה הוא ראה אותו. אם זה לא היה באמת כזה מזל גדול, שוו בנפשכם, מה היינו חושבים? היינו חושבים אולי שזה משהו מאורגן? אולי נתניהו עומד מאחורי העניין הזה? אולי כל זה קרה בגלל שנרצחו שישה חטופים, ואז פתאום מסמך, לא הודלף, לא הודלף, אולי היינו חושבים שמישהו שלח מישהו לאסוף מסמכים ספציפיים על מנת לייצר מבצע תודעה. איזה מזל שכל הדברים האלה לא קרו. איזה מזל שפלדשטיין לא מעורב. אה, לא, בעצם פלדשטיין, הבנתי שהוא עצור. אז איך זה קשור לנתניהו?

הרי מייד אחרי המעצר ואחרי שאפשר היה להגיד את שמו, נתניהו אמר: אני לא קשור, הוא לא קשור אליי. איזה מזל.

איזה מזל שיש את פלדשטיין והוא לבד. אני אומר לך, ראש הממשלה, ואני אומר לכם, כל הכוורת שנמצאת לידו: אתם אולי חושבים שהדברים עוברים ליד העין וליד האוזן, אבל אנחנו רואים בדיוק מה קורה, ואנחנו יודעים שיש 101 חטופים בעזה במשמרת שלכם, וזה היום ה-410 שהם יושבים שם, וזה על הראש שלכם. ולא יעזור שום דבר, זה במשמרת שלכם. והנורא מכול, שאתם מנהלים מבצעי תודעה כל הזמן. ומבצע התודעה החדש-ישן הוא היועצת המשפטית לממשלה. ואז אתה שומע את השר עמיחי אליהו, שזה אקסמפלר מיוחד בממשלה שלכם, השר גולדקנופ, הוא אומר היום בריאיון, ראיתי את זה: היועצת שמה את פלדשטיין במרתפי השב"כ. ואני כל חיי הבוגרים חשבתי ששירות הביטחון הכללי הוא זרוע של המדינה, וחשבתי שגם שרים הם זרוע של המדינה. אבל בממשלה הזאת שרים הם משהו מוזר. שר המורשת, המורשת היחידה שהוא מציב בפנינו כל יום, כל הזמן, היא מורשת של גזענות ושקרים. זאת המורשת. ולדעתי, צריך לתקצב אותו יותר, כי הוא עושה את זה בצורה רשלנית.

תודה רבה. בועז טופורובסקי, אינו נוכח, מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, עידן רול,

יוראי להב הרצנו, אתה בטח מוותר. אלה הסתייגויות, אז לא מעלים את כל המסתייגים. - - - לא, לא. הוא שאל למה במסכים לא מופיעים כל השמות. בבקשה. לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר גולדקנופ, אני רוצה לשאול אותך: מה הסיפור של חוק המעונות? מה הסיפור של המעונות? למה אתם לא מפרסמים את התבחינים שיאפשרו להורים - - - - - - הממשלה,

אתה שר בממשלה. אתה כרגע מייצג את הממשלה, ואתה גם זה שדרשת להעלות את חוק המעונות. שר העבודה אמר אתמול שהוא מפרסם. אז אני שואל למה אתם לא מפרסמים את התבחינים. הוא שאל עכשיו שאלה. שר העבודה אמר אתמול שהוא מפרסם. אני שואל את השר גולדקנופ: למה אתם לא מפרסמים? אתה לא מכיר את האירוע. יש 70,000 משפחות צעירות, בתוכן משפחות של מילואימניקים, בתוכן משפחות של אימהות חד-הוריות, שכבר חודשיים מחכות לאלפי שקלים סיוע במימון מסגרות החינוך לגיל הרך. אלפי שקלים כל חודש. משפחות שבחלק מהן אחד מההורים במילואים כבר 250 יום, בקריסה. למה אתם לא מפרסמים את התבחינים, השר גולדקנופ? זה בבג"ץ, לא? מה זה "בבג"ץ"? אתם הממשלה, אתם יכולים לפרסם את התבחינים אתמול, לפני חודשיים. נמצא בבג"ץ, נכון? זו התשובה שלך, זה נמצא בבג"ץ? - - - התשובה. אני מבין שאתם מחזיקים את כל המשפחות שזכאיות לסיוע של אלפי שקלים במימון מסגרות לגיל הרך עד שהקומבינה של המשתמטים תסתדר.

אתה שר בממשלה. מה אתה זורק את האחריות לבג"ץ? - - - חבר הכנסת הרצנו, אבל קיבלת תשובה עכשיו. אבל קיבלת תשובה. אני לא קיבלתי תשובה כי השר אומר לי - - - אתמול נשאלה השאלה הזו. שר העבודה אמר שהוא מפרסם. הוא אמר את זה אתמול. אז זה לא פורסם.

השר הולך לפרסם? הוא - - - אדוני, השר גולדקנופ, אתה יכול להגיד: אני לא יודע. אבל תקשיב, יש עשרות אלפי משפחות שקורסות תחת הנטל הכלכלי, שיש הורה אחד בבית כי ההורה השני במילואים, קונספט שכנראה זר לך, ולכן אין שני הורים בבית. הם זכאים, הם עומדים בתבחינים, רק אתם לא מפרסמים את זה. למה אתם לא מפרסמים? אני מניח שאתה יודע את התשובה, אתה לא רוצה - - - אינני יודע את התשובה. יש סברה שמסתובבת שאתם מחזיקים את כל המשפחות האלה כבנות ערובה, כקלף מיקוח, עד שהקומבינה, שגם המשתמטים יקבלו. זה לא תשובה, זו דמגוגיה. מה התשובה, אדוני?

אתה יודע את

אולי תציע לי את התשובה? - - - ואני אסביר לך. אני חושב שמגיע לציבור לדעת, אדוני השר. 70,000 משפחות, בוא. אני הדובר? אבל אני הדובר של הממשלה? אתה שר בממשלה, ויש 70,000, אני לא ארפה מהנושא הזה, אדוני השר, כי מדובר במשפחות שקורסות בגלל אלפי שקלים שמגיעים להן. הן עומדות בתבחינים. הסיוע הזה יכול למנוע את קריסתן הכלכלית. אחד מההורים במילואים כבר מאות ימים. למה אתם לא מפרסמים את זה? מה זה העניין הזה? זו שאלה טובה. זה שאלה טובה, ומה התשובה? אתה יודע את התשובה. אני יודע את התשובה. תגיד, אתה עושה צחוק? - - - צחוק? אני שואל. זה לא מצחיק.

אותי זה לא מצחיק, אדוני השר.

אני שואל אותך מה התשובה. אתה אומר לי שאני יודע. אני אומר לך שאני לא יודע, ואתה לא נותן תשובה. חבר הכנסת, שאלת את השאלה. קיבלת תשובה. תתקדם הלאה. אין צורך לעשות את הוויכוח הזה. זה פשוט - - - שאלת שאלה. השאלה ברורה. נתן לך תשובה. ואם זה לא מוצא חן - - - אין, אין מילים. אני חושב שהתשובה ללמה משפחות לא מקבלות אלפי שקלים של סיוע מהמדינה והן קורסות כשאחד מבני הזוג נמצא במילואים מאות ימים, והשר עונה לי: אתה עושה צחוק, אני חושב שהוא עושה צחוק על כל המדינה, בעיקר על האזרחים שהוא נשבע לשרת. אתה שר בממשלה, אתה לא שר לעניין המגזר שבאת לייצג כאן. אתה לא חבר כנסת, אתה שר. ואני לא מצליח להבין איך יש לך את הבושה ואת האומץ לעמוד לפני חבר כנסת ששואל אותך למה ממשלתך לא מפרסמת את התבחינים ומונעת אלפי שקלים מכל משפחה, 70,000 משפחות צעירות עם ילדים קטנים שמנסות לשרוד את התקופה הקשה הזו עם הראש מעל המים, אתה אומר לי שאני עושה צחוק? תגידי לי, אתה לא מתבייש?

לא מתבייש. אז אני לא יודע מה התשובה. אני לא יודע. אינני יודע מה - - - למה אתה לא שואל את שר העבודה? כי שר העבודה לא יושב כאן כרגע. אתה יושב כאן, ואתה מייצג את הממשלה. אני - - - ואם אתה יודע מה התשובה,

ומבקש שתשיב לי ותשיב ל-70,000 משפחות צעירות מה התשובה, מה הסיבה שבגללה הן לא מקבלות אלפי שקלים. אז אני משיב לך. אתה לא רוצה לקבל את התשובה? אוקיי, עכשיו אתה רוצה להשיב לי. התשובה נמצאת אצל שר העבודה. בושה וחרפה, בושה וחרפה. תודה רבה.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק.

כן, הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה וקריאה שלישית: הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ה 2024, שהחזירה הוועדה לביטחון לאומי. דוח מבקר המדינה בנושא הפריה חוץ גופית בישראל, היבטי הסדרה ופיקוח. הודעת שר הבריאות על מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אושר שקלים, יאסר חוג'יראת, טטיאנה מזרסקי,

אחמד טיבי ואברהם בצלאל בנושא: התפרצות זיהומים עמידים

אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי,

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול, איפה שאני עומדת, עמד ראש הממשלה ונאם במשך 45 דקות. הוא דיבר על ביטחון, על ניצחון, מלחמת התקומה. "מלחמת התקומה" הוא קורא לזה, שם מאולץ, מנותק, כפוי, שלא משקף ולו במעט את גודל המחדל שהיה כאן ב-7 באוקטובר ואת רצף המחדלים מאז 7 באוקטובר. אז אני לא קניתי את זה. מלחמת 7 באוקטובר, כך היא תישאר בהיסטוריה.

שלא יבלבל לנו עם הנרטיב החדש שלו. נתניהו נואם, ואחרי שעה אזעקות במפרץ חיפה, גוש דן, אילת. חצי מהמדינה נכנסת למרחבים המוגנים. אזרחים נפצעים, אש ברחובות, פחד, אימה. ובזמן הזה מצעד נאומים של שרים וחברי כנסת שמהללים את ראש הממשלה באין מפריע. ממשלה של מנותקים. אתמול אישה נהרגה בשפרעם,

קט עואד? ספאא קוט עואד. ספאא קט עואד, זכרה לברכה, מורה, אימא לילדים. היו מעט גינויים אל מול אלפי הודעות גזעניות ברשת, ששמחו במותה של אזרחית במדינת ישראל, מוסלמית, אזרחית שוות זכויות. 30 פצועים בשפרעם, עשרה פצועים במרכז, היום חמישה פצועים בצפון, הכול ביממה אחת,

תקומה, תקומה.

זה הביטחון שדיבר עליו נתניהו? זה הניצחון שכץ הכריז על חיזבאללה? בכל יום אזרחי ישראל חווים תופת של אזעקות, טילים, כטב"מים. אין ביטחון. ממשלה שפשוט לא עובדת. ראש הממשלה אמר אתמול: אתם הורסים חיים של אנשים צעירים. ומה עם שאר ההדלפות, ההדלפות שפוגעות פגיעה עצומה בביטחון ישראל?

מי מדליף מתוך הקבינט? מי מדליף מהלשכה שלו? מקור ביטחוני בכיר מודיע. אז יש שם רשת של הדלפות מכוונות לנרטיב הציבורי. אז הוא מאשים אותנו? והוא עוד אומר: מה עם החיים של החטופים והחטופות? מה עם ההדלפות בלשכת ראש הממשלה? אז ראש הממשלה הוא האחראי. הוא האחראי על המדינה, ובטח אחראי על עובדי לשכתו. הוא אחראי להדלפות של הפוליטיקה הישראלית, המושחת הזה.

אדריכל ההדלפות. אז, שוב, רק דיבורים. הרי בשם שרידות הקואליציה המקודשת שלהם הם נותנים יד לעשרות אלפים של משתמטים. כן, משתמטים משירות צבאי. אין ערבות הדדית, אין ערכים. רק תקציבים. תקציבים, תקציבים. אתם זוכרים שראש הממשלה אמר: הם שכחו מה זה להיות יהודים? זוכרים? אז מצוות שבויים זה לא מצווה? כל ישראל ערבים זה לזה, גם לא? ומה עם ואהבת לרעך כמוך? כנראה שיש כן מצוות תקציבים, משהו חדש בתורה. אתמול ראש הממשלה עומד כאן ומדבר על שלוש מטרות: חיסול היכולת הצבאית והשלטונית של חמאס, תנאים לשחרור החטופים ועזה, שלא תהיה איום על מדינת ישראל. ואת מי הוא שולח לעשות תוכנית ליום שאחרי? את צבא ההגנה לישראל. צבא ההגנה לישראל צריך להכין תוכנית לשליטה האזרחית ברצועת עזה ביום שאחרי? אדוני, זה ממש לא התפקיד של צה"ל. זאת מדיניות.

זאת מנהיגות. מי שצריך לעשות את זה היא הממשלה. הממשלה צריכה לדבר על המענים השלטוניים ביום שאחרי. אז אני לא הבנתי, כנראה אנחנו רוצים לחזור לעזה והצבא נערך לשלטון הצבאי בעזה, כי אם עושים הסכם עם לבנון וחיזבאללה כשחיזבאללה עוד חי ובועט ויורה טילים ובטח לא חוסל, ואי-אפשר להפסיק את המלחמה ולעצור את הלחימה בעזה כשחמאס כבר מרוסק,

יש זמן, אם יהיה משהו אפשר תמיד להיכנס שוב, אבל צריך לשחרר את החטופים, לסיים את המלחמה בעזה. תודה רבה. משפט אחרון, אדוני. בדבר אחד חמאס נחוש, בזה שהחטופים ישוחררו רק בעסקה ורק עם סיום המלחמה. משפט אחרון, אדוני. אז ראש הממשלה יושב מחויך וזחוח במליאה, ואפילו לא מפנה מבט אל משפחות החטופים, שזעקו כאן ביציע בכאב, והמשפחות מפונות כאחרוני העבריינים. אני התביישתי אתמול. נראה שזה היה קשור באופוזיציה, שעלו למעלה ויצרו את המצב הזה, אבל תודה רבה. משפט אחרון. תם הזמן. נתניהו אמר שהציבור לא מטומטם, בזה הוא צדק. הציבור לא מטומטם, והוא לא יסלח לעולם על ההפקרה. תודה רבה. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. בבקשה, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, השר גולדקנופ, אני עומדת כאן גם כנבחרת הציבור, גם כאזרחית חילונית וגם כאימא לבן שהתגייס לפני כחודש וישרת את המדינה בכל כוחותיו, בכל כישרונותיו שנים רבות קדימה. השבוע נשלחו 7,000 צווי גיוס לצעירים חרדים, והתגובה הייתה בעיניי בלתי נסבלת. אנשים יצאו לרחובות בהפגנות, קריאות מתריסות: נמות ולא נתגייס. פשוט השתלחות במדינה ששולחת את מיטב בניה ובנותיה להגן על גבולותיה. החל מ-7 באוקטובר אנחנו עדים לגבורה האמיתית של לוחמי צה"ל ואנשי מילואים שמגלים אומץ לב ונלחמים באויב.

לפני שבוע ביקרתי את הפצועים בבית חולים רמב"ם בחיפה. הלב נצבט ומתמלא בגאווה בו זמנית. אנשים רבים שמו את חייהם, הכול שמו בצד, עזבו את העבודה, את העסקים, את המשפחות, ביטלו את הלימודים, חזרו מחו"ל במיוחד כדי להגן על המדינה, כדי לשרת בצבא ולהגן עלינו. מדינת ישראל עומדת בפני האיום הגדול ביותר בתולדותיה, וברור לכולנו, בלעדיהם לא יהיה מי שיגן על הבית שלנו. לעומת זאת, ישראלים צעירים, חבר'ה צעירים חרדים, שנהנים מההגנה הזאת, ממשיכים להתחמק מהחובה הבסיסית של כל אזרח במדינה דמוקרטית, להתגייס לצבא. הרי צה"ל הוא צבא העם. איך אפשר להצדיק את המציאות הזאת? איפה הערבות ההדדית? זו אינה רק סוגיה פוליטית או ביטחונית, זו פצצה חברתית מתקתקת. השוויון בנטל הוא עיקרון היסוד. הגיע הזמן להפסיק את הפחדנות הפוליטית, להתעמת עם ההשתמטות ולחוקק חוקים שיבטיחו שכל אזרח תורם, אם בצבא, אם בשירות לאומי משמעותי. אתם יודעים, לא ייתכן ואנחנו לא נסכים שמדינה אחת תגן על עצמה רק בחצי כוח. הגיע הזמן לשנות את המציאות הזאת וליצור חברה שוויונית יותר. בלי שוויון אין סולידריות, ובלי סולידריות אין לנו עתיד כעם אחד. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת.

סליחה. הסתכלתי לשם. אם לא היית יושבת ליד נאור שירי, הייתי מזהה. בבקשה, לרשותך חמש דקות. תודה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אם אתה כבר פה, אני מנצלת את ההזדמנות, מכיוון שנושא הדיור הציבורי הוא בנפשי ובליבי, ואתמול ישבתי בוועדת הכספים כמה שעות כי חיכיתי שיגיע הסעיף שלבסוף לא הצלחנו להגיע אליו, כנראה זה יקרה בשבוע הבא. בסעיף הזה מבקשים להעביר עודפים של הדיור הציבורי לשנה הבאה לדיור הציבורי, הוא נשאר בדיור הציבורי, שזה טוב וזה חשוב, אבל התקציב הזה, בשנת 2021 2022, בזמן ממשלת השינוי, היא תקצבה את רכישת הדיור בדיור הציבורי ב-1.7 מיליארד, וההעברה שעכשיו רוצים לבצע היא על סך מיליארד שקלים של עודפים, משמע נרכשו דירות בארבע שנים רק ב-700 מיליון.

אני יודעת ואתה יודע שיש מעל 30,000 ממתינים בדיור הציבורי, ולכן אני אומרת, איך יכול להיות שאנחנו לא משתמשים, כשכבר יש תקציב למשהו חשוב? אני מניחה שאתה יודע שבדיור הציבורי נותרו רק 47,000 דירות, והמשמעות של רכישת דירות חדשות ונוספות, והן לא צריכות להיות חדשות אלא חדשות למאגר, הן אלף-בית של מי שהכי זקוק לו. זה דבר אחד. אני מביאה את זה לתשומת ליבך. דבר שני, יש עודפים של 640 מיליון על תחזוקת דירות בדיור הציבורי.

אני כמי שידועה שעוסקת בזה, מקבלת מדי שבוע פניות על דירות שמוחזקות, שרמת התחזוקה שלהן כל כך נמוכה שהם גרים שם בתנאים נוראיים.

בוא תעשה איתי סיבוב בבאר שבע, תראה מה קורה שם. אני כל היום שולחת פניות.

לכן איך יכול להיות שיש עודפים של 640 מיליון, בזמן שאנחנו נזעקים ומתחננים שיבואו לשפץ דירות של אנשים שגרים, אנשים שבאמת אין להם יכולת לתקן, לא כספית ולעיתים לא נפשית, לתקן בעצמם את הדירות? והינה אני שוב פונה אליך ולתשומת ליבך,

תתבקש לעניין הזה ושים לב. למזלי נותר לי עוד קצת זמן, ואני רוצה לדבר על הדוח שיצא, איך מבחינה בריאותית החטופים הולכים לעבור את החורף, ואני רוצה לדבר דווקא על מתן צנגאוקר, שהוא במקור בכלל מאופקים. הוא נחטף יחד עם חברתו אילנה מביתם בניר עוז. הוא התכתב עם בני משפחתו מהממ"ד. בהתחלה הוא עוד ניסה להרגיע את אימא שלו, אך בהמשך הוא כתב: הם כאן, הם בבית. אני אוהב אתכם, אל תבכו. שלוש ההודעות האחרונות שלו היו "כאן". המשפחה מספרת שבשל גירושי הוריו מתן תמיד היה בוגר, בעל מוסר עבודה גבוה, תורם לפרנסת המשפחה ומסייע לאחיותיו הצעירות, מופנם, צנוע ורואה אחרים לפני רווחתו שלו. אילנה הוחזרה מהשבי בחודש נובמבר. דוח שפורסם בתחילת החודש על המצב הרפואי של החטופים מציג תמונת מצב מסוכנת. החטופים עומדים בפני חורף שני בשבי לאחר יותר מ-400 ימים של החזקה בתת-תנאים. הם סובלים מתת-תזונה כרונית, בידוד מוחלט, חשיפה לקור ומחלות זיהומיות. מערכת החיסון שלהם נחלשה באופן משמעותי, והם איבדו מסת שומן ושריר שאמורים להגן עליהם. התוצאות של מצבם הפיזי הרסניות לבריאותם. אני אפילו לא מדברת על האנשים המבוגרים. ולכן, זאת חובתנו המוסרית, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעסוק בו, להחזיר אותם בימים הקרובים. השבוע הזה הולך להיות קר וגשום, ואני לא יכולה לחשוב ולשאת מה עוברים החברים שלנו, האחים שלנו והאחיות שלנו בשבי. אין דבר אחר שאנחנו צריכים לעסוק בו לפני הדבר הזה. אני כועסת עליכם, אני מתחננת אליכם, אני כבר לא יודעת מה לומר. זה לא רק בשבילם, זה בשביל כל מדינת ישראל. תנו לנו להשתקם, תנו לנו להמשיך הלאה, לנו ולכל האזרחים, להמשיך הלאה בחיים שלנו, להמשיך הלאה בשיקום. להתחיל איזשהו תהליך של שיקום, שלא יקרה לפני שהם חוזרים הביתה.

תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז. בבקשה, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היושב-ראש, אני חושב שאתה מכיר את מי שכתב את הדברים הבאים. קיבלתי אותם היום. שמו חמי אבנרי, משפחה מאלון שבות, משפחה עם הרבה זכויות, ילדים בצבא. והינה מה שהוא כתב בחרוזים: "מלחמת פטור מצווה מצבא", חמי אבנרי התשפ"א, 2024. אתה שומע, חבר הכנסת שירי? פני הכלב כפני הדור, חרדים עומדים בתור. יצא לך חרוז. זה לא שלי. ציונות דתית, בגין לימוד לקבל שחרור ופטור צועקים הב הב, תן לי פטור מצו. אני הרי מן המלחמה, אני הביתה שב. ואין חתן מחדרו ואין כלה מחופתה למלחמת מצווה. יוצאים מביתם ומתייצבים בצבא להיות מגן ולהיות תוקף מול אויבי ערב, כי כך דרש פוליטיקאי, כי כך ציווה הרב. אוי אויה, שם תורה נושאים לשווא, ושלל תירוצים להשתחרר מציגים להצדיק, אני תלמיד חכם או אני צדיק? ואין לוחם, ואין פצוע, ואין גידם, ואין קטוע.

נופל ומת אלא שיירה ארוכה של משתמט אחר משתמט. ואין בהם אחד שנשמתו עולה השמיימה כשגופו אל קבר יורד, כי כל אחד צועק: אני חרד, אני חרד. אין פיוס, אין גיוס, אין צו, זה המצב. דבר איום, דבר נורא, זאת תורה וזו מסחרה. אין מצפון ואין בושה, אין כבוד ואין קדושה. אין פיקוח נפש ואין נופל על קידוש השם, אך בשפע יש ויש, בשמיים ממעל ועל הארץ, חילול שם השם. אדוני היושב-ראש, הדברים קשים, אני מודה. קשים אפילו לי, שהדברים בנפשי, כמוך. אבל אני רוצה לקרוא לך משהו שפורסם היום בעיתונות החרדית, מאמר מערכת. אני לא אסיים לקרוא את כולו אז אני אמשיך אותו בקריאה הבאה, אני מאמין. שים לב, קיימת גם אפשרות שלישית. באיזה עיתון? כדאי שנדע. חבר הכנסת שירי, אתה יכול לעזור לי? איפה זה פורסם היום? ביתד נאמן או במודיע?

חבר הכנסת גולדקנופ - - - שנדע איפה הממשלה לא צריכה לפרסם. המודיע,

המודיע, היום: "קיימת גם אפשרות שלישית" כותב מאמר המערכת בעיתונות החרדית, "בעקבות המשך ההתנכלות ללומדי תורה שתורתם אומנותם". השר גולדקנופ, אני מניח שלא הזדהית עם מה שהקראתי קודם, אולי עם זה יותר: "המספרים נזרקים בחלל האוויר, 7,000 צווי גיוס, כולל גם לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, משוגרים בימים האלה על ידי שלטונות הצבא, ירושה שהשאיר שר הביטחון המוצע לשר הביטחון הנכנס, והיא יוצאת אל הפועל לקול מצהלות האופוזיציה ותומכיה. יש הסברים על האין-ברירה, יש דיבורים על החוק שעוד יחוקק, מדברים על 'חטיבה חדשה', ועוד כיוצא בהנה. העובדות לפי שעה מדברות ומכאיבות בעד עצמן. לא שיהיה בהן כדי לעקור בחור אחד מעולמה של תורה, אבל הן קיימות. "רודפיו של הציבור החרדי מימין (לא כולם, בלי הכללות, אבל יש לצערנו לא מעט) יוצאים מנקודת הנחה שאין לציבור החרדי ברירה או אופציה ללכת עם השמאל. לטעמם בשמאל כל כך הרחיקו לכת, הן בהזיות המדיניות שלהם והן בהתנכרות שלהם לקודשי ישראל, כך שלחרדים אין בכלל אפשרות ללכת איתם. ומכיוון שכך, מותר להם, לאותם אלה מימין, להתנגח בציבור החרדי, לפגוע בבבת עינו, לומדי התורה, לבוז להשקפת עולמם, ולחרדים בלאו הכי לא תהיה ברירה אחרת. ייתכן בהחלט שיש ממש בהערכתם" אומר מאמר המערכת של המודיע היום, "השמאל הישראלי אכן הרחיק לכת. אומנם נכון שכאשר השמאל שלט" שימו לב, "הוא עמד בדיבורו יותר מאשר עמיתיו בימין, ואומנם נכון שאם השמאל יחתום על הסכם קואליציוני דוגמת זה שהימין חתם בעניין חוק הגיוס, הוא יעמוד מאחורי הדברים בלי לתעתע כמו שאלה הרודפים אותנו לפתע פתאום נוהגים, אבל עדיין, עמדותיו הכלליות ובפרט בענייני דת מאוד קיצוניות, והקיצוניות שלו מרחיקת לכת עד מאוד ותקשה לחבור" איתו. תמשיך בפעם הבאה. רק אני אסיים פיסקה ואז: "קיימת אפשרות שלישית" אומר המודיע, "שאותה הרודפים אותנו פחות מביאים בחשבון, והיא: הציבור החרדי בהידחקו לפינה בצורה כה מבישה על ידי מי שאמורים היו להיות שותפיו בליכוד ובציונות הדתית, יגיע למסקנה שעליו להעמיק את ההיבדלות שלו ולא לחבור לא לימין ולא לשמאל. עם השמאל בגלל ההתנכרות הכה-מבישה לקודשי ישראל לצד הזיות באשר לעתיד ארץ ישראל, ועם הימין בגלל שבשעת מבחן רבים מדי מתוכו אינם עומדים בדיבורם, מפנים עורף ומצטרפים לרודפים". המשך יבוא. תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. הוא חשב לוותר, מה אתה אומר לו "יאללה"?

מוותרים. לוותר זה לא בלקסיקון של נאור שירי. בבקשה, לרשותך חמש דקות תמימות. תמימות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה שנייה להצטרף לספורט הלאומי החדש, בואו נאשים את גלי. גלנט אשם. השעשועון בוא נאשים את גלי.

אני לא אצטט אותו במדויק, אבל היום ראיתי סרטון בטוויטר, או שמא נאמר X. אגב, שמעתם שיש אפליקציה חדשה,

שמעתם? שזה כאילו מנכ"ל של טוויטר, לא משנה, לא נכניס אתכם לעוד מדיה חברתית, גם ככה אנחנו ב-overflow. היום ראיתי סרטון של האופוזיציונר המדהים בצלאל סמוטריץ' בשנות הקורונה, אולי זה יעניין אותך, חבר הכנסת טל. עלה לפה סמוטריץ', הוא היה קצת יותר לוחמני, אני חייב לומר, עם הרבה פחות שיערות שיבה, והוא צעק ואמר על ממשלת ביבי, מי שהעלה אותו היה פעם בערוץ הכנסת, פריאל, הוא צעק ואמר: אתם, בגלל שאתם לא יודעים לקבל החלטות קשות, בגלל שאתם לא יודעים לעשות החלטות לא פופוליסטיות והחלטות משמעותיות, אתם זורקים הכול על היועמ"שים ועל הפקידים. כי זה קל לכם, כי זה תירוץ טוב, תמיד טוב שיש אותם, כמו איזה דחליל שאתה זורק עליו חיצי מטרה כי אתה כושל בתפקידך. עכשיו, מילא נאור אומר את זה, מה אנחנו, שארית הפליטה בקושי, אבל כשבצלאל אומר את זה? אז אם כבר אנחנו זורמים על כל נושא גלי בהרב מיארה, אני רוצה אם כבר לשתף אותה באשמה להמון המון חוליים נוספים שיש בעולם ובחברה שלנו. אני רוצה לומר, שמעת חבר הכנסת טל, שבצלאל האשים? טוב, לא משנה, אני לא אחזור על זה.

בצלאל, ידידי, שר האוצר והשר במשרד הביטחון, לא משנה, לא נחזור על זה. אז אם כבר באמת סיכמנו שגלי אשמה בכול, כי זה הפך להיות הספורט הלאומי, אז אני רוצה לומר שהיא גם אשמה בתהליך המדבור שקורה בעולם ובהתחממות הגלובלית.

מה זאת אומרת?

חוק האקלים. ואני מתפלא, אגב חוק האקלים, שהיא לא טסה לדוכן שלנו בבאקו, כי היא מאוד משמעותית. אגב חוק האקלים,

בפעם הראשונה, חבר הכנסת הרצנו, הייתה תופעת הלבנה של אלמוגים במפרץ אילת. האלמוגים במפרץ אילת הם הייחודיים בעולם, ולא הלבינו בגלל העמידות שלהם, הטמפרטורה של המים - - - - - - הטמפרטורה של המים - - - אז גלי, את אשמה בטמפרטורה של המים, גברתי היועמ"שית. אני רוצה לומר שהיום גם היו הצפות במישור החוף. היא אשמה. סליחה, לא היוזר "שלמה מזג האוויר" אשם. אתם מכירים את היוזר הזה? מומלץ לקראת ההצפות. גלי בהרב מיארה, את אשמה בזה, יוקר המחיה, לא שר האוצר אשם ויו"ר קבינט הדיור הכלכלי חברתי, לא לא לא, הוא לא אשם, גלי בהרב מיארה. בכל הקמת מערך התשלומים הסדיר בפייבוקס לחמאס אשמה גלי בהרב מיארה. בגנבת המסמך, ולא הדלפת המסמך או הדלפת המצגות של צוק איתן מהמדליף הראשי, בגנבת המסמך אשמה היועצת המשפטית לממשלה. יש האומרים, חבר הכנסת גלעד קריב, שיש לה אשמה ויד ברצח של ארלוזורוב וקנדי, כן כן כן. - - - כל זה מחוויר.

גם מינתה את זה שלא יהיה שר בממשלתו, היא אשמה בכך שמי שהובטחה לו המלוכה, ניר ברקת, הוא יהיה שר האוצר בממשלתי, היא אשמה בסיכול שלו, היא מינתה את בני גנץ, והיא מינתה את איזנקוט, והיא מינתה את כוכבי - - אלקין, אלקין. - - ויש לי גם המון תלונות אליה בהיותה יו"ר ועדת תכנון ובנייה בהוד השרון, יש המון המון דברים ב-15 השנים האחרונות שהייתי עושה שונה. חברת הכנסת יסמין דיברה איתך על הדיור הציבורי, אני לא יודע אם אתה מכיר את המונח, אבל מי שאשמה בחיסול הדיור הציבורי במדינת ישראל היא היועצת המשפטית לממשלה. ובחמש שניות של רצינות, אתם חבורה של בכיינים. אמרתי לכם את זה מהיום הראשון שלי בכנסת.

אתם בכיינים. תמיד אתם מחפשים להאשים מישהו אחר - - תמו להן חמש דקות תמימות. - - והאמת היא שקצת נמאס לנו. ואם היית רק נותן לי לסיים, הייתי אומר לך - - תודה רבה. תודה רבה.

חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. נתתי לך חמש דקות תמימות לסיים. - - - אבל סיכמנו שזה חמש דקות תמימות. עשר שניות? לא רציתי שתגלוש מהתמימות. בבקשה, לרשותך חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אין דבר כזה אצלנו פיליבסטר בלי נאור. זה must, חד-משמעית. אם היא עכשיו מבקשת, בסוף תן לה עשר שניות תמימות. זה תלוי בגלי. אם גלי תסכים אז כן. אם גלי לא מסכימה - - - כן, בדיוק. גלי כרגע לא מסכימה, ולכן היא תסיים עד - - - שניות. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, יש הרבה על מה לדבר, אבל אני בחרתי בנאום הזה לדבר על כבודו שר המואזין שלנו, שר התקשורת, שרוצה מאוד מאוד לקדם את מה שהוא אוהב לקרוא לזה "הרפורמה התקשורתית", לא עלינו, ההפיכה התקשורתית שהוא מתכנן לנו. יש כאלה במדינת ישראל שקצת מבולבלים וחושבים שפה חוק,

איזה שינוי קטן פה, שינוי קטן שם, והכול יהיה בסדר. אבל למי שפספס או לא הבין לאן מועדות פנינו, חשוב לי קצת לפרט ולהסביר. ההפיכה התקשורתית שמתכנן לנו אדוני השר, לא פחות, הולכת יד ביד עם ההפיכה המשפטית, שלא לומר ההפיכה המשטרית, שמחכה לנו גם בכנס הזה וצועדת אלינו בצעדי ענק. אנחנו רואים הרבה יותר תוכניות שקורמות עור וגידים בהקשר של המהפכה התקשורתית: אנחנו רואים תכנון לביטול הרגולטורים שקיימים היום לטובת הקמת רשות חדשה שתהיה תלויה בשר עצמו באופן בלעדי, תהיה הפחתה של תקציב תאגיד השידור הציבורי, שלא לומר חיסולו, השתלטות פוליטית על כל נושא הרייטינג שתשנה את כל מבנה השידורים בארץ, רצון לביטול דרישות הסף להבטחת אתיקה עיתונאית, ביטול ההפרדה המבנית בין שידורי החדשות לערוץ ועוד ועוד.

לפני שנה, כשפרצה המלחמה, נזנח הקידום של מעטפת ההפיכה התקשורתית הזאת, כי אמרו: יש מלחמה, וחייבים להפנות את הזרקור לדברים החשובים באמת, מה שאנחנו,

מברכים עליו. אבל בהסתכלות פנימה אנחנו מגלים שעולם כמנהגו נוהג, והממשלה ממשיכה בשלה.

לא נקדם סתם חוק, כי זה פשוט לא הזמן, אז נקדם את האג'נדה בהוראת שעה, כי זה זמן מלחמה ומתעסקים רק במה שחשוב באמת, רק לא במלחמה עצמה, או חלילה חלילה, לא נעסוק בהחזרת החטופים. בהמשך ראינו שהתגלה בממשלה פטנט חדש: אנחנו יכולים להביא רפורמות שלא דרך הצעות חוק ממשלתיות, אלא נהפוך אותן להצעות חוק פרטיות. כי מה רע לקחת בובות על חוט ולהשתמש בהן? ככה נחזק את מעמדה של כנסת ישראל ואת הפרדת הרשויות. ואתם יודעים,

הצעת חוק פרטית יכולה לקדם בקצב יותר מהיר חוקים חשובים, נגיד למילואימניקים, לא יודעת, לבריאות הציבור, נגיד לשורדי הנובה, נגיד לאיזה משהו חשוב כזה.

אנחנו נשתמש בחברי הכנסת כבובות על חוט לקדם הצעות חוק פרטיות שהממשלה לא יכולה לקדם.

כי משרד המשפטים לא מאשר את קידום החוק ומבין שזה לא יעמוד במבחן החוק, אז אנחנו ניקח את זה כהצעת חוק פרטית ואנחנו נריץ את זה.

כמו פטריות אחרי הגשם אנחנו רואים כל מיני הצעות חוק כאלה שהמציעים שלהן אפילו לא מגיעים לדיונים בוועדה, עד כדי כך מהמקפצה.

באמת עם היד על הלב, אני באופן אישי, כיף לי לדעת שיש בכנסת כל כך הרבה חברי כנסת עם יוזמה ותעוזה וחשוב להם לקדם כל מיני דברים. באמת, אשרינו שאלו מנהיגנו. אבל עכשיו ברצינות, האם זאת הדמוקרטיה החדשה, שלא לדבר על הדיקטטורה החדשה? כי בסוף, ההפיכה התקשורתית שמקדם עלינו שר התקשורת, חד-משמעית מפוררת את הדמוקרטיה, מקדמת אותנו להיראות כמו רוסיה של פוטין או הונגריה או מדינות אחרות שעברו את המהפכות האלה לפנינו. אז רק כדי לסבר את אוזנכם, של אלה שמקשיבים - - אני מקשיב. - - אסור לנו בשום פנים ואופן לראות את חוק השידורים ואת הרפורמה בתקשורת כעניין נישתי, כעניין שכרגע לא צריך להיות בכותרות כי הוא לא באמת עוסק בחיים עצמם, זה עוד איזה משהו. הממשלה רוצה לבצר את מעמדה בשורה של רפורמות ותיקונים, והתקשורת היא רק כלי אחד בדרך להשתלטות העוינת הזאת על המדינה. לדוגמה, אם מלאימים את הרייטינג, הממשלה תוכל לקבוע את מבנה התמריצים הכלכליים וההטבות עבור כל הערוצים, ומשם הדרך להטיית התכנים קצרה וכואבת. חירות תהפוך להיות רק סיסמה. אז אני קוראת לחברים שלי פה בבית הזה ובמעמד הזה: אנחנו צריכים להיות הרבה יותר ווקאליים בכל מה שקשור להפיכה התקשורתית הזאת, לזעוק את הזעקה הזאת ולהסביר שזאת השתלטות עוינת על המדינה שמסכנת את מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח. כעת נעבור לקבוצת סיעת המחנה הממלכתי: חבר הכנסת בנימין גנץ, אינו נוכח, חבר הכנסת גדי איזנקוט, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אינה נוכחת, חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח. וכעת קבוצת סיעת העבודה: חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. חבר הכנסת גלעד קריב נוכח גם נוכח ויישא דברים. חמש דקות תמימות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדי השר, בטרם אפנה לדברים שהכנתי, אני מבקש להשתתף בצערה של משפחת גאלדור. עמר גאלדור, חייל מילואים, נפל היום. אני מאחל איחולי החלמה לפצועים הנוספים. בן דוד שני של חתני.

משתתף בצער המשפחה. עמר השאיר אחריו אלמנה, עדי, שני ילדים קטנים, בני שלוש ושמונה חודשים. רעייתו, אלמנתו, היא בת של נרצח בפיגוע טרור. אדוני השר, השר גולדקנופ, עמר היה בוגר ישיבת עתניאל, בוגר ישיבת עתניאל, הוכחה חיה שאדם יכול להקדיש את מיטב שנותיו ללימוד תורה ועדיין לשרת בצבא ההגנה לישראל ולצאת למילואים. אני שואל אותך: תלמידי ישיבת שפת אמת או ישיבת חידושי הרי"ם של חסידות גור לא יכולים אחרי כמה שנות לימודים להתגייס לצבא ואז לצאת למילואים? לא יכולים? האמונה הדתית שלהם כל כך חלשה? החינוך התורני שאתם נותנים להם מגיל אפס הוא כל כך חלש, שהם לא יכולים לקיים את המצווה הזו של יציאה למלחמת מצווה? תאמר לי איך אתה ורבותיך מסבירים את העניין הזה. אתם כנראה ממש נכשלים בחינוך החסידי של הילדים והנכדים שלכם, שאתם יודעים שאם הם ילכו להגן על גבולות הארץ הם יפסיקו להיות לומדי תורה לשמה. אני במקומך הייתי מאוד מאוד מאוד חושש מבית דין של מעלה, כשתצטרך להסביר מדוע אתה וחבריך השתמטתם מהגנת המדינה, מהגנת אזרחיה, בשעה הגורלית הזאת. ואני אומר לך, אדוני השר, שאין שום דרך להסביר מדוע אתם גם לא מוכנים שאלה שלא לומדים תורה, ואתה יודע שמדובר באלפים בכל מחזור, לא נתווכח אם זה 60%, אם זה 30%, אם זה 20% אתה יודע, בחסידות שאתה מייצג כאן, הגדולה ביותר במדינת ישראל, אתה יודע שיש צעירים שאחרי שנה, שנתיים, בגיל 20,

כבר לא הולכים לישיבה כל יום. איך אתה מצדיק את ההתנגדות שלכם שהם יגויסו? נניח שנגיע לפשרה, אבל אתם לא רוצים שום פשרה. אתם הרי לא מוכנים לשבת לשולחן המשא ומתן ביושר ובאמונה ולהגיע לאיזשהו סידור מניח את הדעת. חסרים 10,000 חיילים. מי יגן על ביתר עילית? מי יגן על מודיעין עילית?

מי יגן על הערים החרדיות שאתה עסוק בהקמתן?

הילדים שלנו? נחתור לשלום. הנכדים שלנו?

גם אחרי שיהיה כאן שלום, חבר הכנסת איימן עודה, מדינת ישראל עדיין תצטרך צבא כדי להגן על עצמה, כי מה לעשות, לא כל הפרטנרים בעם הפלסטיני ובקרב מדינות ערב חפצים בשלום עם מדינת ישראל. אני לא מוכן, למרות היותי איש שמאל, לקנות את התזה הנאיבית שאחרי הסכמי שלום לא צריך כאן צבא. יש אויבים גדולים מאוד בעולם הערבי ובציבור הפלסטיני לפתרון שתי המדינות. אני שייך לאלה שחושבים שיש גם הרבה מאוד פלסטינים ויש הרבה מאוד מדינות ערב שאפשר להתקדם איתם לעבר פתרון שתי המדינות, אבל אני לא תמים. הרי החמאס פתח במתקפה מכיוון שהייתה התקדמות בהתדיינות עם מדינות ערב מתונות. אז לא, תמיד נצטרך כאן צבא. ואין שום סיבה שהבת שלי תתגייס בשנה הבאה ואין שום סיבה שבוגרי ישיבת עתניאל ישרתו במילואים, ואף צעיר חרדי. אדוני, מבחינה כמותית ומספרית, מספרי החרדים שמשרתים בצבא הם זעומים, ועכשיו אנחנו מדברים על האחריות שלך. ואתה ורבותיך, אתה ורבותיך אומרים שאתם לא מוכנים שגם מי שלא לומד בישיבה - - לסיום בבקשה. - - יתגייס לצבא, שהכול יהיה עניין של בחירה. איך אתה מסביר את זה? מה תאמר בבית דין של מעלה כשתפגוש, אחרי 120, את עמר גאלדור ואת יתר הגיבורים שנפלו בהגנה על גבולות מדינת ישראל? אני במקומך, מר גולדקנופ, הייתי מאוד מאוד מפחד מיום הדין. תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב, אחרון הדוברים בהסתייגויות.

אם כך, יש לנו הצבעות על הסתייגויות. - - - יש בקשות דיבור? אין לנו הצבעות על ההסתייגויות, נכון? המחנה הממלכתי לא נמצאים באולם, אז אנחנו לא נצביע. לגבי בקשות דיבור, חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. אנחנו גם לא נצביע אם הנציגים של המחנה הממלכתי לא נמצאים.

אז לא תהיה הצבעה. מעבר לזה אין לנו פה הצבעות, אז מייד אחרי בקשות דיבור אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. חמש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק הזה שמונח כאן לפניכם בא לתקן. הוא בא לתקן אבסורד כפול. האבסורד הראשון הוא המציאות המופרעת ממש, שקטינים שהורשעו בטרור יושבים בכלא על חשבוני, שותים על חשבונך, אדוני היושב-ראש, אוכלים על חשבונכם חבריי חברי הכנסת, וישנים על חשבון כולנו, ובאותו הזמן ההורים של הנוח'בות האלה מקבלים קצבת ילדים.

מאלה שהם ביקשו לרצוח. אבל יש אבסורד נוסף,

החוק, חוק דומה שכבר נחקק בכנסת הזאת, נפסל בבג"ץ. חוק כמעט זהה לחוק שאני מציע עבר כאן ברוב גדול בשנת 2015, אבל אז הגיעו כמה ארגונים כמו עדאלה, המוקד להגנת הפרט, שעוסק בעיקר בהגנה על פרטים שהם מחבלים, ארגונים במימון מדינתי זר, כלומר מייצגים אינטרסים של מדינות זרות, ועוד כמה,

והאבסורד הוא שהחוק הזה נפסל בבג"ץ לפני שלוש שנים,

טענה מרכזית, שוויון. שוויון בין מי למי? ריבונו של עולם. את שני האבסורדים האלה אנחנו נתקן הערב, ואנחנו נאמר לרוצחים שלנו שזה שעם ישראל נתן שוויון זכויות מלא לכל אזרחי המדינה אין פירושו שאנחנו חייבים לתת קצבאות לאלה שבאים להשמיד אותנו. אנחנו נשמיע כאן את דבר העם, שאנחנו הנציגים שלו. נשמיע את דבר העם לאוזני האליטות בבג"ץ וגם לייעוץ המשפטי, ונאמר להם: עם ישראל מוקיע טרור, עם ישראל לא מוכן לשלם עוד לרוצחיו. אין שוויון בין פלילי ללאומני, אין שוויון בין מי שבא להשמיד את עם ישראל, שנהנה מתמיכה חברתית ונהנה גם מתמיכה כספית מרשות הרצח הפלסטינית, ובין עבריין פלילי שפגע בחברה, אבל כזה שאפשר וצריך לשקם. כנסת ישראל תאמר היום שהיא מטילה את האחריות לחינוך הילדים, שלא יעסקו בטרור ובהשמדת עם ישראל בארצו, על ההורים שלהם. כנסת ישראל תאמר היום שהיא רואה את הפושע הלאומני כחלק ממכונת המלחמה בנו, ושיש להילחם בו ובסביבתו התומכת. רוצים קצבאות ילדים? תחנכו את הילדים לסובלנות ושלום, לא להשמדת עם. מישהו באמת חושב שיש הבדל בין מניעי הנוח'בות למניעים של נפוז חמאד, אשר בגיל 14 דקרה את מוריה כהן, כשזו ליוותה את ילדיה לבית הספר בשכונת שמעון הצדיק, או למניעים של מחמוד מוחמד עליוואת, אשר בגיל 13 ירה באב ובנו, כשאלה היו בדרך לכותל המערבי? ברור שלא, אדוני היושב-ראש. כולי תקווה, שכשמחר יגיעו לבג"ץ ארגוני so called זכויות אדם במימון מדינתי זר, בג"ץ לא יתנתק מהעם. ארגוני זכויות האדם האלה לא דואגים לעצורים ולזכויות אדם, הם לא דואגים לאלי פלדשטיין וחבריו שמוחזקים כאחרוני המחבלים, ולאורך שבועות מנועים אפילו ממפגש עם עורך דין. אלה פחות מעניינים אותם. לצערי, הם גם לא מעניינים את בג"ץ, וגם לא את אלה שרוממות הליברליזם והדמוקרטיה בפיהם ושכל כך דאגו כאן לפני שנה מה יקרה אם תהיה רפורמה, מי ישמור על האזרח הקטן מכוח השלטון. אבל נעזוב את זה בצד.

אם יעז בג"ץ לגעת בחוק הזה, תראה אומה שלמה מי דואג לזכויות מחבלים, מי דואג שאזרחי ישראל ימשיכו לשלם לרוצחים, מי דואג לכבול את מדינת ישראל במלחמתה בטרור. אם פסיקת בג"ץ לפני שלוש שנים הייתה שגיאה קשה, הרי שבמציאות של היום מדובר בטירוף של ממש, אם חלילה יקרה שוב. אנחנו בכנסת ישראל,

נציג את דבר העם ששלח אותנו לכאן. זו המחויבות שלי, זו המחויבות שלנו. המחויבות המינימלית שלנו זה לומר: די לטירוף, די לאבסורד,

די לעוול המוסרי הזה. וגם אם בג"ץ יפסול שוב, אני מתחייב שאני אחזור ואחוקק וכך שוב ושוב ושוב, עד שנתקן את האבסורד, עד שנתקן את העוול. אני קורא לכולכם להצביע בעד הצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת קלנר. חבר הכנסת שמחה רוטמן גם בין מבקשי רשות הדיבור. חבר הכנסת איימן עודה,

גם לך יש חמש דקות.

כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, היום בבוקר ניחמתי אצל משפחת קוט בשפרעם בעקבות הרג ספאא קוט מטיל ששוגר מלבנון. אני לא הכרתי את המשפחה קודם אבל מאוד התחברתי אליהם. משפחה חמה, משפחה אוהבת, משפחה שכואבת את מות האימא ובת הזוג, שהרגשתי כמה אוהבים וכמה מעריכים. כשיצאתי משם, מהלשכה שלי נשלחו אליי הטוקבקים שהיו באתרי תקשורת ישראליים, אני אקרא לכם חלק מהם: "עם היא מוסלמית" הטעות במקור,"היא לא מעניינת"; "יש, איזה כיף"; "כן ירבו"; "תודה להשם, רק בשורות כאלה"; "לעוד פוסטים כאלה, בעזרת השם"; "תודה אל אלוהים, תודה"; "מגיע לה"; "ישתבח השם"; "תודה, אלוהים"; "מושלם"; "פחות אחת יותר נחמד"; "פחות אחת הרבה יותר נחמד"; "ברוך השם", ועוד קללות עליה. זוהי ספאא. כן, אני מבקש לא להשתמש בדוכן הזה, בסדר?

היא מחנכת, מורה מוערכת מאוד. ויש עוד אחת, שהיא מתנדבת במד"א, שכתבה כך: "אין מה לרחם, היא מחבלת לכל דבר". אז תגידו לי, אם ערבי יגיע - - - עליזה, אפשר שקט?

אם ערבי יגיע למד"א, איך הבחורה הזו יכולה לטפל בו, אם היא רואה בכל ערבי שהוא מחבל? איך היא תטפל? הרי דווקא במוסדות כאלה יש הרבה ערבים ויהודים ביחד. בבתי חולים, במד"א, כולם מטפלים בכולם. מאיפה באה הרוח הזו? האם הם נולדו כך?

אני מאמין בבן אדם, "גם ברוחו, רוח עז". זה בא מפה, מפה, כשראש הממשלה, ולא פחות, רואה בנו חזית פנים בתחילת המלחמה, ואומר לציבור הישראלי שאנחנו מול ארבע חזיתות: עזה, הגדה, יהודה ושומרון כלשונו, דרום לבנון ופנים ישראל. הוא מתכוון אלינו, אנחנו, אז זה מחלחל למטה. הדג מסריח מהראש. צריך טיפול שורש לגזענות הישראלית. למשפחת קוט (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:)

לחבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, את רוצה לדבר?

גם לך יש חמש דקות.

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אתמול עמדתי על הדוכן פחות משעה אחרי שנהרגה ספאא מהטיל שנפל בשפרעם, והקראתי את ההודעות, כמו שעשה עכשיו גם חברי חבר הכנסת איימן עודה, והזדעזעתי מההודעות, כשעוד לא הספיקו כל האנשים שהכירו את ספאא לדעת שהיא נהרגה. כשהקראתי אותן התגובה הייתה שגם שרים וגם חברי כנסת עלו לדוכן ובאמת השתתפו בצערה של המשפחה. לאחר שביקשתי לדעת מה התגובה, אני לא סוחטת פה ולא ביקשתי לסחוט תנחומים, וזה טוב שכולם ניחמו את המשפחה, וצריך באמת לגשת אליהם לאחר האובדן הזה, אבל אני עליתי על הדוכן והקראתי את ההודעות כדי לדעת מה העמדה כלפי אלה שכותבים הודעות כאלה. ועל זה לא שמעתי תגובה, לא מהשרים שעלו על הדוכן וגם לא בשיחות האישיות שהיו לי עם חלק מהשרים. אני זוכרת טוב מאוד איך הרבה מהציבור הערבי נעצרו ישר אחרי שכתבו איזשהו משפט. מייד הגיעו אליהם כוחות משטרה. לא היה צריך מישהו להתלונן במשטרה, לא היה צריך מישהו שיפעיל את המשטרה כדי להגן על הציבור מהודעות כאלה. הגיעו, לקחו אותם עם פלנלות על העיניים, קשורים כאילו פשעו, והיה חשוב, וכנראה זו הייתה ההוראה לשוטרים, לצלם את העצורים, למרות שזה מנוגד לחוק, ולשלוח את התמונה לשר כדי שיפרסם אצלו בטיקטוק את התמונות האלה.

לא ראיתי היום בבוקר תמונות של אנשים עם פלנלות לאחר שאמרו את הדברים המזוויעים של אתמול. פלנלית. לא היית בטירונות?

זהו, אתה רואה? צריכה ללמוד הרבה. הינה דבר משותף לך ולבן גביר,

אין לנו דברים משותפים, גלעד. אין לנו דברים במשותף. אבל אני רוצה להגיד, ציפיתי לראות לפחות שלא רק השרים ינחמו, שזה האלף-בית, והיה צריך לעמוד על הדוכן כדי להגיד את זה, אלא שהשרים יפעלו נגד אלה שכתבו את ההודעות האלה. ואתם יודעים מה יותר מרגיז? שקיבלתי תגובות כמו: אוה, זו טיפשה שכתבה כך, או: אל תיקחי את זה, עאידה, לשם, זה השוליים שבשוליים.

זה לא השוליים שבשוליים. תיכנסו ותראו כמה השוליים התרחבו. תיכנסו ותראו, כי מי שכותב את זה, כותב את זה מתוך הקונסנזוס הרווח בתקופה האחרונה. ותבינו, אלה שכותבים הם כבר עם ערכים של שנאה ושל גזענות נגד האוכלוסייה הערבית בארץ, לא רק נגד האויבים, והם לומדים מהמורים הכי טובים שיושבים על הכיסאות פה, בבית הזה, כאשר אתם תוקפים אותנו על עמדה שהיא פוליטית, משקרים לגבי מה שאנחנו אומרים ומסלפים את ההודעות שלנו. אנחנו נציגי הציבור הערבי, אז הציבור ילמד שאפשר להתנכל לאנשים אפילו כשהם קורבן של המלחמה הארורה. זאת מלחמה שגובה חיים,

מלחמה שגובה חיים משני הצדדים, ולכן אנחנו גם מתנגדים לה. אז תפסיקו את מסע ההסתה. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת עטאונה, אתה מוותר. חברי יש עתיד, המחנה הממלכתי וקבוצת העבודה, אתם רוצים הצבעה על ההסתייגות או שאתם מסירים?

אתם רוצים הצבעה. אם כך, רבותיי, שקט, בבקשה. נא לשבת. ההצבעות יהיו הצבעות אלקטרוניות. אנחנו נצביע כרגע על הסתייגות 1, לסעיף 1. הצבעה. הסתייגות 1 לא נתקבלה. בעד, שמונה, נגד, 27, אחד נמנע. אני קובע כי ההסתייגות הזאת לא התקבלה. כעת נעבור להצבעה על הסתייגות 1 לחלופין, לסעיף 1. הצבעה. הסתייגות 1 לחלופין לא נתקבלה.

שמונה,

26. אני קובע כי גם הסתייגות זו לא התקבלה.

כאשר כל ההסתייגות הוסרו, נעבור להצבעה על סעיפים 1 3, כנוסח הוועדה. סעיפים 1 3, כהצעת הוועדה,

בעד, 29, נגד,

אני קובע כי הצעת החוק הזאת,

התקבלה בקריאה השנייה. וכעת אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית. לא נקלטה ההצבעה שלי. תוסיפו בבקשה את ההצבעה של חבר הכנסת הרצנו. תבדקו אם אין הצבעה. הצביע נגד. כרגע נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 251), התשפ"ה 2024. הצבעה. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 251), התשפ"ה 2024,

29, נגד, שמונה. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 251), התשפ"ה 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. חבר הכנסת קלנר, ביקשת לברך. בבקשה, יש לך שלוש דקות.

כמה מילות תודה למי שגם לו מגיע הקרדיט על זה. חברים מהקואליציה, תכבדו את החבר שלכם, הוא רוצה לברך על הצעת החוק.

אני רוצה להגיד תודה למי שעזר לי להעביר את הצעת החוק, הצודקת מאין כמוה, לשלול קצבאות ילדים מקטינים שהורשעו בטרור: ליושב-ראש ועדת הרווחה ישראל אייכלר, ליושב-ראש הקואליציה, חברי אופיר כץ. אני רוצה להודות לפעילים שליוו אותנו מבחוץ: עו"ד מוריס הירש,

התנועה למשילות ודמוקרטיה, פורום בוחרים בחיים, חזון לאומי, בצלמו, ואנשים פרטיים, מתן פלג, יסכה בינה, ישראל שולדינר, הרצל ומירב חג'אג', שי גליק. אני רוצה להודות לצוות המסור שלי, שסייע לי רבות ומסייע לי רבות, לאלירן ברוך, לשמואל אפשטיין, לדותן אפרגן. אני רוצה להגיד גם תודה לייעוץ המשפטי, למרות שלא קיבלתי את דעתו,

השקיע, ובכל מקרה, גם לו מגיעה תודה.

תודה רבה לחבר הכנסת אריאל קלנר. כעת נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250), התשפ"ה 2024, לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין את חברת הכנסת חוה אתי עטייה, שתציג את הצעת החוק בשמו של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת ישראל אייכלר. בבקשה, חברת הכנסת עטייה.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, שרים נכבדים, מכובדיי כולם, בשם יו"ר ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת ישראל אייכלר, אני מתכבדת להביא בפני הכנסת, לקריאה השנייה והשלישית, את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250), התשפ"ה 2024, שהגישה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי עם שאר חברי סיעתה. לפי הצעת החוק, מי שאינו תושב ישראל וזכאי מכוח עצמו או מכוח בן משפחתו לתשלום גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי בהיותו מחוץ לישראל, לא תשולם לו הגמלה אם הורשע בעבירה לפי חוק המאבק בטרור, שהיא עבירת טרור חמורה, או בעבירה שבית משפט קבע כי היא מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור. רק שנייה, יש בעיה עם המיקרופון. או שתורידו טיפה את המיקרופון, כדי שישמעו אותך יותר, או שתעלו קצת את הווליום של המיקרופון, כי לא שומעים.

מי שאינו תושב ישראל וזכאי מכוח עצמו או מכוח בן משפחתו לתשלום גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי בהיותו מחוץ לישראל, לא תשולם לו הגמלה אם הורשע בעבירה לפי חוק המאבק בטרור, שהיא עבירת טרור חמורה, או בעבירה שבית משפט קבע כי היא מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור. ממועד גזר הדין בעקבות ההרשעה ועד שפסק הדין לא יהיה ניתן לערעור, הגמלה תעוכב בידי המוסד לביטוח לאומי. כאמור, לגבי אדם שנשפט בבית משפט צבאי לפי תחיקת הביטחון באזור, שאינה כוללת את חוק המאבק בטרור, נקבעה רשימת עבירות מתחיקת הביטחון שייכללו בהגדרה "עבירת טרור ביטחונית", כך שהרשעה בהן תביא לאי-תשלום הגמלה. ועדת העבודה והרווחה וידאה שמדובר ברשימה מצומצמת של עבירות האופייניות למעשה טרור או שההעמדה לדין בגינן בבית משפט צבאי מעידה כי נעברו בנסיבות ביטחוניות של טרור, ונוסף על כך, הוסיפה להצעת החוק מנגנון המאפשר לאדם שממנו נשללה הגמלה לטעון לפני המוסד לביטוח לאומי כי העבירה שעבר לא נעברה בנסיבות של פגיעה בביטחון המדינה ובזיקה לטרור אלא בנסיבות פליליות אחרות, ואם המוסד לביטוח לאומי ישתכנע בכך על בסיס פסק הדין וכתב האישום, לא תחול ההוראה לעניין אי-תשלום הגמלה. המוסד לביטוח לאומי יוכל לקבל מידע מהתובע המוסמך לדון בעבירה לצורך החלטתו בטענות לעניין תשלום הגמלה במקרה כזה. עוד מוצע בהצעת החוק כי כבר בתקופת המעצר עד תום ההליכים של מי שאינו תושב ישראל וזכאי לגמלה כאמור, יעוכב תשלום הגמלה, אם העבירה המיוחסת לו בכתב האישום היא מאותן עבירות שהזכרתי קודם לכן. מנגנון הטיעון לפני המוסד לביטוח לאומי יחול גם לגבי מעצר עד תום ההליכים באישום של עבירת טרור ביטחונית. כמו כן, מוצע כי לא תשולם גמלה למי שאינו תושב ישראל וזכאי לגמלה לפי חוק הביטוח הלאומי בהיותו מחוץ לישראל, וזאת אם הוא הוכרז פעיל טרור לפי חוק המאבק בטרור, וכל עוד ההכרזה עומדת בתוקף. בהצעת החוק נקבע הסדר לקבלת מידע, באופן חודשי, משירות בתי הסוהר על מעצרים עד תום ההליכים בעבירות כאמור, וממשרד הביטחון, על הכרזות פעיל טרור שעומדות בתוקפן.

מוצע לאפשר למוסד לביטוח לאומי לקבל מהמרשם הפלילי מידע, כולל מידע שהתיישן, לצורך ביצוע ההוראות האמורות. לפי המוצע, המוסד לביטוח לאומי יוכל לקבל מידע מהמרשם גם לשם ביצוע הוראות סעיף 326 לחוק הביטוח הלאומי, שקבועות בו הוראות לעניין שלילת גמלאות בשל פשעים שונים. תחילתו של החוק המוצע תהיה ב-1 בינואר 2025, והוא יחול גם לעניין עבירות שנעברו לפני תחילתו, ככל שההרשעות לגביהן מופיעות במרשם הפלילי, או שנמשך מעצר עד תום ההליכים לגביהן, וכן על הכרזות על פעילי טרור לפני יום התחילה שעודן בתוקף.

העיכוב או האי-תשלום יחולו רק לגבי גמלאות המגיעות בעד יום התחילה ואילך. המוסד לביטוח לאומי יידרש לדווח לוועדת העבודה והרווחה אחת לשנה במשך חמש שנים על הגמלאות שלא שולמו או עוכבו, אך ידווח דיווח נוסף בתום שישה חודשים מתחילתו של החוק. כמו כן, נוסף על הצעת החוק שלפניכם, תיקון המאריך עד לסוף שנת 2025 את הוראת סעיף 406(ה) לחוק הביטוח הלאומי, שלפיה מענקים שניתנים לפי הסכמים מכוח סעיף 9, בשל המצב הביטחוני המיוחד בעקבות מלחמת חרבות ברזל, לא ייחשבו כהכנסה בידי מקבליהם באופן המיטיב עם מקבלי המענקים. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד ואין לה הסתייגויות, ואני מבקשת מהכנסת לאשרה בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה לחברת הכנסת עטיה. אכן להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשו בקשות רשות דיבור של סיעות רבות. אני אתחיל להקריא לפי השם, ומי שנמצא באולם וירצה לדבר מוזמן. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חבר הכנסת בנימין גנץ, אינו נוכח, חבר הכנסת איזנקוט, חברת הכנסת תמנו, חבר הכנסת חילי טרופר, אני רואה שחברי הכנסת של המחנה הממלכתי לא נמצאים, אז אני אדלג על הקראת השמות. חברי הכנסת מיש עתיד, מי רוצה לדבר? אתם כולכם רשומים. אוקיי, מיקי לוי בבקשה. כי כל הסיעה רשומה בבקשות רשות דיבור, אז תגידו מי רוצה מהסיעה לדבר, יקבל חמש דקות. אני, חמש דקות. אתה, חמש דקות, בסדר גמור.

אדוני היושב בראש, בג"ץ הדחת בן גביר. בית המשפט העליון קובע שעד סוף החודש הבא המדינה,

תצטרך להגיש את עמדתה, אם להדיח את השר בן גביר מתפקידו. למעשה היועצת המשפטית העבירה לראש הממשלה התייחסות שבה היא מפרטת את מעשיו של השר בן גביר. במכתבה היא לא קובעת שיש להדיח אותו, היא רק מפרטת מה הוא עשה. אבל הנרטיב של ראש הממשלה וחברי הממשלה: לא חשוב, אפשר להאשים את היועמ"שית, היא חזות צרותיו של ראש הממשלה והממשלה הזו. קל מאוד להאשים את היועמ"שית. היועמ"שית ייצגה את הממשלה בבג"ץ מינוי בן גביר, בג"ץ 8910/22, ועמדה לצידו של ראש הממשלה והממשלה, וטענה כי על אף שהמינוי מעורר קושי ניכר בגלל עברו הבעייתי הפלילי של בן גביר, בית המשפט העליון דחה את העתירה לאי-מינויו של בן גביר וקיבל את עמדת היועמ"שית בהמשך לדבריו של השר כי שינה דרכו. להד"ם. עבריין נשאר עבריין. תשאלו אותי, אני בעל מקצוע. כך מוסר כי השר בן גביר מאז המינוי שלו מתערב התערבות בוטה, פסולה, חוזרת ונשנית בעצמאותה של המשטרה ובהפעלת הכוח המשטרתי. רוחו, לצערי, שורה על הקצינים. ואני אומר לחבריי הקצינים במשפחת השוטרים שלי: השר הוא אינו המפקד שלכם. המפכ"ל הוא המפקד שלכם, אבל הוא לא יכול לעבוד בניגוד לחוק. אתם חייבים לעבוד על פי החוק, בשביל זה אתם נמצאים במשטרת ישראל. בן גביר מתערב התערבות בוטה, פסולה וחוזרת ונשנית, כך אומרת היועצת המשפטית לממשלה, בעצמאותה של המשטרה, בהפעלת הכוח המשטרתי. בן גביר התבטא בדרך שיש בה להרתיע שופטים, יצר דה-לגיטימציה לחקירות אנשי המשטרה על ידי מח"ש. בן גביר התערב בפעולות המשטרה, כך מדגישה היועצת המשפטית לממשלה, בניגוד להחלטות המשטרה. זוהי התערבות פסולה. דהיינו, גם כשהתקבלו החלטות הוא מתערב ומשנה אותן על פי תפיסת עולמו ובניגוד לחוק. השר שילב את כוחו במינוי המפקדים, אשר חשים כי הם חייבים לו, כי הוא קובע את גורלם ועתידם, איבדו עצמאות, ובכך הכריע את עצמאות המשטרה. עוד שורה של דוגמאות לעבירות שמבצע השר מפרטת היועמ"שית לממשלה. היועמ"שית לממשלה השאירה לפתחו של ראש הממשלה את ההחלטה לגבי המשך כהונתו של בן גביר וגיבוש התשובה לבג"ץ. אבל מה חשובות העובדות

חשובות הראיות ומה חשובה האמת? הפכו את היועצת המשפטית לאויב, כמי שמתנגדת להמשך כהונתו של בן גביר. חבורה של שקרנים. היא בכלל לא כתבה את זה, היא השאירה לפתחו של ראש הממשלה לענות תשובה לבג"ץ כפי שהוא רואה לנכון. אבל העובדות לא משנות לקובעי הנרטיב. אני מניח כי בית המשפט העליון יתייחס למכתבה של היועמ"שית, למרות שאין בו המלצה להפסקת כהונתו של בן גביר אלא מערכת עובדות וראיות לתפקוד הלקוי ולשליטה שיש לו במשטרה, בניגוד לחוק, שולל למעשה את עצמאות המשטרה. אני מאוד מקווה שבית המשפט העליון ייתן בהקדם את פסיקתו לגבי העתירה שהגשנו, חבר הכנסת סגלוביץ'

וגורמים נוספים כמו התנועה לאיכות השלטון, לגבי הניסיון של בן גביר לשנות את פקודת המשטרה. אני מאוד מקווה שזה יהיה בקרוב, כי העובדות בשטח פשוט מפריעות לתפקוד המשטרה כמשטרה חופשית ועצמאית.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רם בן ברק,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מוותר על רשות הדיבור, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, מוותר. חבר הכנסת גלעד קריב, גם לך יש חמש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדי השר, היום תוך כדי גלילה בטוויטר קפצה לנגד עיניי כרזה מסוג הכרזות שלצערנו אנחנו רואים כבר 411 ימים. פניו של בחור צעיר הביטו אליי עם הכיתוב Bring him home. אל תתבלבלו, אלה לא היו עיניו הטובות של מתן צנגאוקר, לא של טל שוהם או של זיו או גלי ברמן, התאומים שנחטפו מכפר עזה, אלא פניו של אלי פלדשטיין. Bring him home. תאמרו לי, השתגעתם? לרכוב על גב החטופים לטובת קמפיין לשחרור אדם שלכאורה פעל לקבור את העסקה לשחרור החטופים וחשוד בשורה של עבירות חמורות? הגדיל לעשות אומן התקיעה בשופר, העיתונאי מוטי קסטל, איש ערוץ 14, כאשר צייץ על יוזמה שמתחילה לרוץ ברשתות: תמונה עם הכיתוב "כולנו פלדשטיין". ואני שואל אתכם, אנשי הליכוד, אבדה לכם הבושה? אבדה לכם הבושה? ניחא לעסוק בתנאי המעצר של אלי פלדשטיין, אבל להפוך אותו לגיבור המחנה שלכם? להסית נגד השב"כ, המשטרה והיועצת המשפטית לממשלה בעניינו? להציג אותו כאסיר ציון, למרות החשדות הרציניים שבגינם הוא נחקר? - - - רק לפני שבוע ראינו התגייסות חסרת תקדים לקואליציה. חבר הכנסת סעדה, תודה. השר וסרלאוף, לימור סון הר מלך, שמחה רוטמן, גלית דיסטל, אריאל קלנר, אליהו רביבו, הם הגיעו. - - - לא לכיכר החטופים, לא למעגל שובתי הרעב ממש כאן, מחוץ לכנסת, לא לקיבוץ ניר עוז ולא לנהריה - - - - - - - אלא כדי ללוות את מי? את הגברת שפי פז בכניסתה לכלא נווה תרצה. שפי פז, שפרצה לגן ילדים והטילה אימה על תלמידה ועל הסגל. - - - שפי פז, שסירבה לעבודות שירות - - חבר הכנסת קלנר,

- - כי החרטה היחידה שלה היא - - - - - - חברי וחברות הקואליציה, אלה הגיבורים שלכם? אלי פלדשטיין ושפי פז? חבר הכנסת שקלים, אתה מוזמן לשבת, תודה. מחנה שגיבוריו היו ז'בוטינסקי וטרומפלדור ועכשיו מעלים על נס - - - - - חבר הכנסת קלנר, קריאת הביניים שלך נקלטה.

- - כל עבריינית או חשוד תורן, כל עוד העבירות שלו מסתדרות עם שלמות הקואליציה. כמה מהר נדבקתם מהחברה שלכם חברת הכנסת סון הר מלך - - - - - חבר הכנסת שקלים, תחזור,

למקום ותשב. לא צריך פה, עם אלה. שב, בבקשה.

- - שעסוקה בהגנה נמרצת על רוצח משפחת דוואבשה. ובכלל, תאמרו לי - - - - - היא איימה להוציא חברת כנסת להורג.

אני עוצר לך את הזמן. - - מה עוד מבקש - - - המחנה הלאומי? חבר הכנסת שקלים, חבר הכנסת שקלים, או שתשב במקום או שאני אוציא אותך. אתם תוקפים יומם ולילה את צה"ל. הרי אתם תוקפים יומם ולילה את צה"ל ואת השב"כ. הרי אתם פותחים את השערים בפני המון מוסת שפורץ לבסיס צבאי ומכה חיילים. - - - הרי אתם מקדמים כולכם ביחד חוקי השתמטות נפשעים. זה המחנה הלאומי? מה לאומי בכם? אתם המחנה הלאומי? אבל העיקר, היועצת המשפטית לממשלה. הרי כפי שכבר שמענו הערב, נוח לכם לא לעבוד, לא לעשות כלום, ואז להטיל את האחריות על היועצים ועל הפקידים המשפטיים. - - - נוח לכם לא לקבל החלטות, לקבל החלטות רעות ופופוליסטיות, ולזרוק את זה על היועצים המשפטיים. חבר הכנסת קלנר, אתה בקריאה ראשונה.

אתם הרי יודעים מי אמר את זה עליכם, חברי הליכוד, אחד שקוראים לו בצלאל סמוטריץ'. כך הוא אמר, כפי שציטט הערב נאור שירי. כך הוא אמר עליכם, חברי הכנסת מהליכוד: אתם לא מחנה לאומי, אתם ממשלה וקואליציה שמעלות על נס עבריינים. - - - אחד מהם מיניתם לשר לביטחון לאומי. ממשלה עבריינית, חסרת עקבות וחסרת בושה, ובעיקר ממשלה וקואליציה חסרות פטריוטיות, נאמנות למדינת ישראל ונאמנות לאזרחיה. אתם קואליציה אנטי-ציונית, קואליציה אנטי-לאומית, קואליציה אנטי-דמוקרטית. אתם קואליציה מכונת הרעל ותו לא. - - - תודה רבה. זהו, מספיק, מספיק, הוא סיים.

חבר הכנסת שקלים - - - - - אמר שאתם שכחתם מה זה להיות יהודים. - - אושר, אושר אתה בקריאה ראשונה. קיבלת. שב עכשיו במקום. תודה. סיימנו. תודה. אני הולך לפי הרשימה: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וחמד עמאר, אתם רוצים לדבר? יש לכם רשות דיבור. אם כך, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, את גם רשומה כבעלת רשות דיבור אחרונה. אם כך, אין לנו הצבעות על הסתייגויות כי לא הוגשו הסתייגויות. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250), התשפ"ה 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 1 4 נתקבלו. בעד, 34, נגד, שניים. אני קובע כי ההצעה התקבלה בקריאה שנייה. כעת אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250), התשפ"ה 2024. הצבעה. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250), התשפ"ה 2024, נתקבל. בעד, 34, נגד, שניים. אני קובע כי חוק הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון 250), התשפ"ה 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים. חברי הכנסת, אנחנו נעבור לנושא הבא, את רוצה לברך?

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני חייבת להגיד כמה מילים על הצעת החוק הזאת: כל הצעת החוק הזאת נולדה משאילתה לשר בן צור, שהיה לו אומץ לענות אמת, שיש דבר כזה שאנחנו משלמים קצבאות ביטוח לאומי למחבלים. זה לא היה פשוט, אבל אני חייבת לשבח את השר בן צור ואת הצוות שלו, שבאמת היו צריכים לעשות מחקר אמיתי שם, בביטוח לאומי, כדי לגלות את המידע. אחר כך קיבלתי נתונים מרשויות הביטחון, ונדהמנו לגלות שיש מחבלים שיושבים בכלא ומקבלים קצבאות מביטוח לאומי, ואז התחיל הליך החקיקה. והאמת שפה אני חייבת להגיד תודה ליו"ר הקואליציה. כשהגשתי את הצעת החוק הזאת ביקשתי פטור מחובת הנחה, כי זה הזוי, זה הזוי שאנחנו משלמים קצבאות לתושב עזה כשבמקביל הוא מחבל, או ביו"ש אותו דבר. אנחנו גילינו את זה. אז יו"ר הקואליציה התגייס וקיבלתי פטור, הממשלה אישרה וההליך יצא לדרך. אני חייבת להגיד תודה לחבר הכנסת אייכלר, שנרתם למשימה וגם את ניהלת את הדיון, שזה בעצם שאילתה,

דיון בוועדה, באמת הליך פרלמנטרי לפי הספר. ואז חבר הכנסת אייכלר גם נרתם לאירוע, כשכבר הגענו להליך החקיקה. קיבלתי רוח גבית גם ממנו, מבחינת הדיונים, גם מהצוות של הוועדה, גם מהייעוץ המשפטי של הוועדה. זה אירוע מסובך כי אנחנו יושבים פה על כמה חקיקות, גם של חוק המאבק בטרור וגם של החקיקה ביו"ש. זה היה לא פשוט לחבר הכול ביחד, וזו התוצאה. בעצם שמנו סוף לביזיון שיש מחבלים שיושבים בכלא, עשו פיגועים וממשיכים לקבל קצבאות מביטוח לאומי. אין דבר כזה, זה לא נתפס. אני כמובן חייבת להודות לצוות שלי. זה אולי נראה חוק פשוט אבל הוא כל כך מורכב במהות שלו, שאנחנו השקענו בו, יחד עם היועצת המשפטית של הוועדה, שעות על גבי שעות כדי לגבש ולחבר את כל החלקים. ואני חייבת לשבח את הצוות שלי, את יונתן,

את אירנה,

מאחורי החוק הזה יש המון המון שעות ומחשבה ועבודה משותפת של כל הצוותים. ועוד דבר אחרון, ברשותך, עוד שנייה: כשאני עשיתי את החוק הזה לא הייתה לי מטרה להכניס אצבע לעין למערכת המשפט ולהגיד: זה מה שאני רוצה, ככה יהיה ותקפצו לי.

אני כל הזמן הייתי במחשבה שהמטרה שלי היא שהחוק הזה יעבוד, שהוא לא ייפסל, שהוא יהיה מידתי,

שאנחנו נעמוד בכל המבחנים הרלוונטיים. וזה ההבדל. זה ההבדל, לאן בסוף אנחנו רוצים להגיע: שהדבר הזה, החוק יעבוד לטובת הציבור והוא יעמוד בסטנדרט של חברה דמוקרטית והמסגרת החוקתית שלנו, או שאנחנו מחפשים לריב. אני, בכל החקיקות שלי, תמיד הסתכלתי על טובת העניין, כי כל החקיקות שהעברתי, אני בטוחה שהן עמדו בכל הסטנדרטים, יעמדו בכל המבחנים ובסוף ישרתו את מדינת ישראל. וכך מצופה מכל חברי הכנסת. המטרה היא לא לריב עם מערכת המשפט, עם בג"ץ, ולהגיד: הינה, ככה אנחנו רוצים. כן, המטרה, גם דרך הוויכוחים ולא תמיד מסכימים להגיע לשביל הזהב, ששם נוכל להתקיים. ואני מאחלת לכולנו שזו תהיה הדרך שלנו.

תודה רבה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, וגם ברכות על הצעת החוק שהתקבלה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 67 והוראת שעה), התשפ"ה 2024, לקריאה ראשונה. מי שיציג את החוק, השר מאיר פרוש, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם ולבקשכם לאשר בקריאה ראשונה את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 67 והוראת שעה), התשפ"ה 2024. עניינה של הצעת החוק שבפניכם הוא בשלושה:

הארכת הוראת השעה בעניין השחרור המינהלי המורחב הקבועה בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 57 והוראות שעה), התשפ"ב 2021, בכשנה נוספת, עד ליום 31 בדצמבר 2025,

לקבוע כי תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר יוסיף לעמוד על 14,500 מקומות כליאה לתקופה של חצי שנה עד ליום 30 ביוני 2025, והכי חשוב, במסגרת הצעת החוק מוצע להפוך את הוראת השעה לעניין החרגת מחבלים מהסדר השחרור המינהלי להוראת קבע. אני ארחיב בבקשה, ברשותכם, חבריי, כפי שהמסמך הוכן, ואני מקריא את זה בשם השר בן גביר: 1. הארכת הוראת השעה בעניין מנגנון השחרור המינהלי המורחב, כי עם פרוץ המלחמה חלה עלייה משמעותית בהיקפי הכלואים המוחזקים במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר. על מנת לאפשר לשירות בתי הסוהר להמשיך ולקלוט עצורים נוספים מגורמי הביטחון יש חשיבות בהמשך קידום פעולות וצעדים שיש בהם כדי לסייע בהתמודדות עם היקפי הכלואים המוחזקים במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

במסגרת הצעת החוק מוצע להאריך את הוראת השעה בעניין השחרור המינהלי המורחב בכשנה נוספת, עד ליום 31 בדצמבר 2025. 2. קביעת תקן כליאה, כי בהתאם להמלצת גורמי המקצוע של שירות בתי הסוהר, מוצע להותיר את תקן הכליאה על 14,500 מקומות כליאה לתקופה של כחצי שנה, עד ליום 30 ביוני 2025. 3. הבשורה הכי חשובה בהצעת החוק היא הפיכת הוראת השעה לעניין החרגת מחבלים שהורשעו בעבירות ביטחון מהסדר השחרור המינהלי להוראת קבע. מחבלים לא צריכים לקבל אף שחרור מוקדם, והדבר חייב להיות מוסדר בחוק קבע ולא בהוראות שעה מתחדשות. אנחנו מתקנים פה עוול גדול שמצטרף לרפורמה הגדולה, לא המשפטית, אני מתכוון. כנראה גם לא נתבקשתי לומר את זה, בתנאים של המחבלים בבתי הכלא, המינימום שנדרש על פי דין ותו לא. לאור האמור, אבקש מחברי הכנסת לאשר את החוק המוצע בקריאה ראשונה, ולהעבירו לוועדה לביטחון לאומי לשם הכנתו לקריאה שנייה ושלישית. ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני מבקש להוסיף משפט לגבי חוק שהתקבל פה לפני כחצי שעה לגבי נער שעבר עבירת ביטחון, שהוריו לא יוכלו לקבל מהביטוח הלאומי את הזכויות שהוא היה מקבל כשהוא נמצא בבית. אני מבין שבית המשפט העליון, בשעתו, כאשר ניסו לחוקק חוק כזה, בית המשפט העליון גם טען שלא ראוי שדבר כזה יהיה. אני פשוט לא יודע באיזו מדינה אני נמצא ובאיזו שנה אני נמצא. אני נמצא בתשפ"ה, באותה מדינה שהייתה לפני שנתיים. עכשיו, במדינה של היום אין כל בעיה. במדינה של היום כולם הולכים לשרת ולהגן. אתה לא מתבייש?

קריב. תודה. חבר הכנסת קריב, תודה. אתה לא מתבייש? במדינה של היום לא משתמטים מהצבא. חבר הכנסת קריב, יש לי הצעה בשבילך: הדיון אישי ייפתח עוד מעט, יהיו לך שלוש דקות,

המדינה של היום לא - - - המדינה של היום לא מפקירה את ביטחון המדינה. תודה. חבר הכנסת קריב, אני תמיד מציע: יש דיון אישי בהצגת החוק. תעלה שלוש דקות, תוכל לדבר. לשמוע אותו? אותו - - בסדר. אבל אתה מפריע עכשיו לשר. - - ששולח את הנכדים שלו להשתמט - - תודה.

אז מה, אפשר לקבל הסבר? תעזוב אותו, הוא צועק. גם כשהוא רביי רפורמי הוא צועק על דבר שאפשר לשמוע אותו. אני יכול לקבל הסבר מדוע אחד שיושב ולומד לא זכאי לתמיכה, בעוד שמחבל,

עד הרגע, עד שיקבלו את החוק הזה, כן יקבל? מדוע אימא שיש לה ילד במעון לא תקבל סבסוד, בעוד שמחבל עד לרגע זה קיבל?

באיזו מדינה אנחנו נמצאים? זו השנאה לחרדים שיש. אני לא רואה שום הסבר אחר. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. אנחנו כעת נעבור לדיון אישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה.

עד שחברת הכנסת מזרסקי תעלה,

אני רוצה להגיד לך שהדיונים בוועדת החוץ והביטחון בנושא של חוק הגיוס או התיקון לחוק הגיוס פתוחים לדיון, פתוחים לציבור, ויש גם שרים שרוצים להגיע לדיוני הוועדה. מי כמוך יודע כאן בבית הזה שאתה כשר יכול להגיע ולהשמיע את הדברים שלך גם בוועדה. כשאני הייתי בזמנך חבר ועדת החוץ והביטחון אמרו לנו: יש חברי כנסת - - - לא,

רק תיקנתי משהו. כשאני הייתי חבר אמרו לי: שמע,

אתה מקומך כאן,

יש להם איפה לדבר: בממשלה. הינה, תתפלא. בדיונים הפתוחים - - - אני לא חושב להגיע לדבר גם בממשלה וגם אצלך בוועדה. אז אני אומר לך כאחד שיושב בוועדת החוץ והביטחון, לדיונים הפתוחים אתה יכול - - - אל תבקש,

אני מציע לך כהצעה - - ההצעה לא מתקבלת. - - שאתה יכול להשמיע את הדברים שלך במהלך הדיונים, שהם כולם פתוחים לציבור.

מה רע לי שגם אתה תשמע אותי? לא, לא אמרתי רע. אני רק אמרתי שזו הצעה, זה דיון לא חסוי, דיון פתוח.

לא. אני לא מקבל את ההצעה. בבקשה, חברת הכנסת מזרסקי,

תודה. תן לי קצת לשווק את הוועדה. שלוש

תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, בימים האלה אנחנו כבר התחלנו לדון על תקציב המדינה, תקציב שמגלם פגיעה עמוקה באזרחי מדינת ישראל. דור שלם של ישראלים הולך למצוא את עצמו חסר

את הממשלה נראה שזה לא

המטרה של שר האוצר היא לקצץ, לקצץ אצל כולם. אבל מי שהולך לסבול הכי הרבה מהקיצוצים האלה זה דווקא אותם אזרחים שגם אין להם. הזנחת האנשים החלשים בחברה היא הפקרה. אלה לא ערכי הציונות וגם לא ערכי היהדות. איפה הכבוד להורים שלנו, לסבים ולסבתות שלנו? זו התעלמות מכוונת מהצורך האנושי הבסיסי ביותר ביהדות, לדאוג לחלשים בחברה, אלה שלא משמיעים את קולם. לפני שהממשלה מושיטה יד לכיסם של הקשישים העניים, האנשים השקופים, כדאי שתתחיל לחתוך במנגנונים המיותרים ובהסכמים הקואליציוניים שנועדו לקנות לה שקט פוליטי. במקום זה אנחנו עדים להקמה של עוד ועוד משרדים מיותרים ועוד ג'ובים פוליטיים. הממשלה הזו מוכיחה שהיא לא דואגת לצמצום פערים. זו ממשלה שממשיכה להעמיק את הקרע החברתי, תוך שהיא הופכת את נושאי הנטל לשק החבטות שלה. מה עוד צריך לקרות כדי שהממשלה תתעורר? אפשר לקחת את הביטוח הסיעודי כדוגמה לאוזלת היד של הממשלה הזאת. למה חולים סיעודיים הופכים להיות מופקרים? למה שקשישים יישארו ללא ביטוח סיעודי? למה שיותר מ-2.5 מיליון ישראלים ימצאו את עצמם בעוד חודש ללא שום כיסוי ביטוחי סיעודי? אדוני היושב-ראש, אסור לנו לתת יד למה שקורה כאן. מגיע לציבור הישראלי צדק חברתי אמיתי וממשלה שמחויבת להחזיר את הערכים שלה לשולחן ולסדר-היום.

תודה רבה לחברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. חבר הכנסת אושר שקלים, דווקא הגעת עד לפודיום בשביל לדבר ועכשיו אתה מוותר על זכות הדיבור שלך, שלוש דקות, אז אל תפריע אחר כך, כי אני אזכיר לך שוויתרת על שלוש דקות בדיון האישי, חברת הכנסת שרון ניר,

חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת נאור שירי. שירי, אתה רוצה לדבר?

בבקשה, שלוש דקות. בטח, אנחנו מחכים לזה - - - שלוש דקות, דיון אישי. מי שלא רוצה, יוותר. לא, לא מוותרים. לא מוותרים. הוא לא לוקח דוגמה מחבר הכנסת שקלים. שלוש דקות, בבקשה. מחבר הכנסת שקלים? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, זה מצחיק אותי שדיברו על גיוס עם שר המסורת והשר לירושלים במשרד ראש הממשלה.

להזכיר לכם או לחלוק איתכם את החוויה האישית שלי כשחוק הגיוס עבר, אחרי ועדת שקד, ב-2014,

דיברתי בדיוק עם שלי, חברת הכנסת טל מירון, סליחה. טלי זה בסדר. זה היה שונה, נכון?

אם אתה זוכר, חבר הכנסת מיקי לוי, מישהו אזק את עצמו לדוכן.

מי? מי זה - - - מי, מי זה, מה שנקרא. ואז אמרתי, למי שלא היה או יודע, זה השר פרוש אזק את עצמו. לדעתי בגלל זה הפרידו את העסק פה. אז לדבר איתו על גיוס זה משהו באמת מופרך. מי אמר לו: אם יהיה לך זמן, אז אולי תגיע ותשמע ותראה? אדוני היושב-ראש, הזמנת אותו לישיבה של ועדת החוץ והביטחון, אבל הזמנת את אחד השרים העסוקים ביותר בממשלת ישראל המנופחת ביותר בהיסטוריה. אני לא בטוח שעם כל נושא המורשת יהיה לו מספיק זמן להגיע לדיוני חוץ וביטחון, בטח ובטח בנושא שולי כל כך, עניין גיוס והזכות לשרת בצבא ההגנה לישראל. אבל מצד שני, אדוני השר, כנראה לא תוכל לאזוק את עצמך לכשיעבור חוק גיוס. אני רוצה להאמין שוועדת החוץ והביטחון תעשה חוק גיוס צודק ל-כו-לם במדינת ישראל. בדקה האחרונה אני רוצה לדבר על ישיבת סיעה של איתמר בן גביר, שאמר שהיועצת המשפטית לממשלה, טלי לא פה, אז צריך להגיד את זה כל כך הרבה פעמים ומהר, רוקמת מזימה נגדו ופותחת לו תיקים. אני רק רוצה להזכיר לאיתמר בן גביר שבדיון - - - מה לעשות? תכף תשמעי. היה לי משהו אחר להגיד.

- - - אני רק מבקש עוד 20 שניות, על ההפרעה של לימור סון הר מלך, כי אמרתי "איתמר בן גביר", וחנמאל יושב לכם עכשיו על המליאה, ואם אמרתי "איתמר בן גביר" ואתם לא קפצתם להגן עליו, בלי שום קשר למשהו, אז כנראה שאתם תצאו מקבוצת הווטסאפ. אבל בלי שום קשר לזה - - - - - - - איתמר בן גביר ואנשי לשכתו חילקו נשק כפקידי רישוי בניגוד לחוק במדינת ישראל, משל היה סוכריית טופו טופי, סליחה,

כי אכלתי את זה בצוהריים. ככה חולק נשק במדינת ישראל.

גבירותיי ורבותיי, יש לי עוד הרבה סעיפים, כמובן: על התערבות בעבודת המשטרה, מינוי לקצין את הצל, מינה אותו לקצין,

קצין משטרה,

להלן, משטרת בן גביר. לכן, אדוני בן גביר, נפתחת נגדך חקירה. לכן ראש אגף רישוי עזב שבוע אחרי הדיון בוועדה לביקורת המדינה. לא רוקמים נגדך מזימה. אתה עבריין מורשע, מורשע, שצריך גם להישפט על זה שאתה נוסע בלי חגורה, זה שהנהג שלך עובר באדום, אלף ואחת דברים. 78 הרשעות, 78 הרשעות בתעבורה, רק על זה צריך לפתוח נגדך חקירה. זו לא מזימה, זו עובדה. עבריין מורשע שמנהל משטרה. - - - תודה רבה לחבר הכנסת נאור שירי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אתה רוצה לדבר?

אני נוכחת ומוותרת. אה, נוכחת ומוותרת.

אז חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר נוכחת, מוותרת, ועכשיו חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. יש חברי כנסת שחושבים גם מה יירשם בפרוטוקול כאשר הם מוותרים על זכות הדיבור. זה חשוב. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בראש ובראשונה אני משתתף בצער המשפחה על חייל נוסף שנפל היום. חייל נוסף שנפל מצטרף לשרשרת ארוכה של חיילים שנלחמים עבור כולנו. הממשלה הזאת נוהגת לדבר כל הזמן על חיילינו הגיבורים,

הם צודקים, חיילינו גיבורים. חברי הכנסת של הקואליציה פחדנים. גיבורים אין שם. 15 חברי כנסת בקואליציה לא שירתו, כי לא רצו לשרת, או שבכמה מקרים הצבא לא רצה אותם, אבל 15

הם מתגאים בזה שהם לא משרתים, ואתם איתם ועושים כל מאמץ לקנות קואליציה בכסף. באים לפה, על הדוכן, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול, מדבר על לוחמינו הגיבורים וילדינו. על ילדים של מי הוא מדבר? שלנו - - - שלנו. האם כל חברי הקואליציה הם ב"שלנו" הזה? התשובה היא חד-משמעית לא. 15 לא שירתו. יושב פה מולי השר לירושלים - - ומסורת. - - ומסורת, ששירת, לא שירות מלא, אבל שירת. אבל יש כאלה שלא שירתו, ולא מפריע להם כהוא זה לשבת בקבינט, להתעקש על לשבת בקבינט, שיוכלו להחליט את מי לשלוח להיות חייל גיבור, ואתם מגבים את זה ואתם קונים את זה בכסף. אז לוחמינו אכן גיבורים, אבל אתם קואליציה של פחדנים, כי אפילו את האמת הברורה אתם לא מסוגלים להגיד, שלפני לוחמינו הגיבורים חשובה לכם קואליציית הפחדנים. זו מציאות החיים, מה אפשר לעשות.

היום היה דיון בוועדת החוץ והביטחון. חברים יקרים, מדינת ישראל במלחמה. כל יום אתם מספרים לנו את הסיפור הזה. אנחנו לא צריכים שתספרו, אנחנו יודעים. האם אתם מתנהגים כאילו אתם במלחמה? אני מזמין אתכם לטייל בוועדות הכנסת פה. אין קשר בין חלק גדול מהוועדות לבין המציאות שבה אנחנו נמצאים. זאת המציאות. חלק מהרבנים קוראים בקול גדול, במפגיע, לא לשרת. זאת מצווה לא לשרת.

אני קצת מכיר את החוק הפלילי, ואני לא חושב שזה יהיה נכון, אבל אתם יודעים שמצווה כזאת היא עבירה פלילית על החוק? אומר את זה הרב הירש שלכם. קמתם ואמרתם: לא יקום ולא יהיה? שמה שהוא אומר הוא דבר נורא? שלא יכול להיות כדבר הזה?

ממה אתם מפחדים, חברי הכנסת הגיבורים?

אתם חבורת פחדנים לעם של גיבורים. אתם לא ראויים לעם הזה. עניין של זמן שהדבר הזה גם יוכרע, אבל עד אז, תמשיכו לא להסתכל במראה, כי מה שתראו שם מול עיניכם, אינם גיבורים. פחדנים גדולים. תודה לחבר הכנסת יואב סגלוביץ'. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה.

כנסת נכבדה, אני רוצה לפתוח פה מעל בימת הכנסת בפינה חדשה, פינת החידה לאזרח. שימו לב: איזה חוק עבר לדעתכם אמש, בשעת לילה מאוחרת, במליאה בקריאה ראשונה שנוגע לרשויות מקומיות עם יותר מ-100,000 תושבים? להלן האפשרויות: א. חוק הקובע מימון של מרכזי יום לקשיש לכל בני ובנות ה-80 ומעלה, מרכזים מאוד מאוד חשובים לאנשים במצב סיעודי, שאגב, הם בגירעונות.

חוק הקובע פטור מארנונה למשפחות שאחד מבני הזוג גויס השנה ליותר מ-100 ימי מילואים.

אתם אומרים שלא.

שימו לב, אולי חוק שמחייב מימון תקנים נוספים במערך בריאות הנפש והחוסן הקהילתי ברשות.

אוקיי, אז תקבלו את האפשרות הרביעית: חוק שמאפשר מינוי סגן ראש עיר נוסף. כן - - - ג'ובים. אחרי שנתיים שבהן הממשלה הזו מכהנת, יש למישהו ספק בנוגע לכך שבזמן המלחמה, בעיצומו של משבר כלכלי, ערב העלאת מיסי מדינה ומיסי ארנונה, מה שהממשלה הזו, מה שהקואליציה הזו בחרה לקדם באישון ליל זה עוד תפקידים וכיבודים? כי זה מה שעם ישראל כרגע צריך, לסדר עוד טייטלים ולשכות לאנשי שלומם, בזמן שהציבור עמוק עמוק בתוך מלחמה קשה. יש אלף, אלף מטרות יותר ראויות להתעסק בהן בעת הזאת, אלף סיבות למה הדבר האחרון שחסר כרגע ברשויות זה טייטלים ותארים, שאליהם גם נלווים לא מעט בזבוזים ומשאבים. אבל אם יש משהו שהממשלה הזאת הוכיחה זה שהשיקולים הקואליציוניים גוברים אצלה תמיד על הכול. שימור הקואליציה יותר חשוב מחיי החטופים, יותר חשוב מגיוס המשתמטים, יותר חשוב מהשקעה במנועי צמיחה, יותר חשוב מהכול. ואם זה מצליח להם ברמה הארצית, הם אמרו, אז למה לא לעשות את זה גם ברמה המוניציפלית? הרי מה כבר יכול לקרות מהתעסקות בטפל ביותר בעיצומה של שעת חירום ביטחונית ובזמן משבר כלכלי חריף? זה מזכיר לי את הסיפור על בן אדם שנופל מבניין גבוה של 30 קומות, ובדרך שואלים אותו: תגיד, מה שלומך? אז הוא אומר: בינתיים הכול בסדר.

תודה לכם. תתביישו. תודה לחברת הכנסת מירב כהן. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי רוצה לדבר,

שלוש דקות, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לעשות הכרזה: אני מכריזה בזאת על מצווה חדשה. יש תרי"ג מצוות, אבל אני מוסיפה מצווה חדשה, מצווה להיות עריק. לא תרי"ג, תרי"ד. לא אני אמרתי, לא אני אמרתי. אלה דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב משה הלל הירש.

מצווה נוספת. אני רוצה לצטט מדבריו של חגי, אביו של סמ"ר במילואים אלישע יהונתן לובר, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה. כך הוא כותב: "מצוות העריקות. שמעת, יהונתן?" יהונתן זה הבן המת. "יש מצווה חדשה בתורה, 'מצווה להיות עריק'. איך פספסת את המצווה הזאת כשהסתערת על האויב? איך לא ידעת, כשהגנת בגופך על נשים, ילדים וזקנים, שאתה עובר על מצווה?

חשבת שאתה מקיים מלחמת מצווה. חשבת שאתה עושה רצון השם.

יש מצווה אחרת גדולה יותר, שלמה יותר, מפורשת כנראה בספר כלשהו שפספסת. מצוות העריקות. מצווה שמתן שכרה בצידה, שמאפשרת לך לחיות, ולהוריך לא להתאבל ולכאוב, ולאשתך לא להיות אלמנה מתגעגעת, ולילדיך לא להיות יתומים ללא אב. המצווה להיות עריק. לא התייעצת עם גדולי תורה 'נכונים'. שמעת לדוד המלך, לאברהם אבינו, ליהושע.

מצווה להיות עריק. אז חבל שאתה לא מתהדר בכותרת 'ליטאי'. חבל שאתה לא נולדת לאלו שכן מקיימים מצווה, מצוות העריקות. חיית בטעות. מת בטעות. אבל הטעות הזו מקנה לך מקום של כבוד על כנפי השכינה. ובזכות הטעות הזו הליטאים יכולים ללמוד בלי הפרעה. ובגלל שטעית ילדים יכולים להגיע לגיל בר-מצווה, ונשים יכולות ללדת בבטחה, ואברכים להתפלל בקול ענות חלושה. הרשה לי, כבוד הרב, לעוץ לך עצה. הכאב שהסבת לי ולרבים אחרים גדול מנשוא. אם זו לא אונאת דברים, אני כנראה לא מבין כלום בהלכה. ולכן, אנא, דבר על חשיבות לימוד התורה. על הצורך בבחורים שילמדו בלי הפסקה, ואל תקטין 'על הדרך' את המצווה הגדולה שעליה מסרו נפשם רבים כל כך, שלמים כל כך, תלמידי חכמים כל כך. כל כך יראי שמיים ואוהבי ה'.

ליבנו פצוע, ומתוך שדמעתנו מצויה, אונאתנו קרובה וצערנו בוקע שמיים ומגיע עד כיסא הכבוד". תודה רבה לחברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

שלוש דקות גם לרשותך, בבקשה.

כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, היום ציינו בכנסת את יום הילד, הבין-לאומי, ואני חייבת להזכיר את בנה של ספאא קוט עואד, שנרצחה אתמול מנפילת טיל. בנה עבדאללה בן העשר נשאר יתום, בלי אם ועם אבא פצוע קשה. אתמול כשעלינו לכאן לדוכן, וגם היום, חברי הכנסת, התרענו על התגובות הקשות שהיו ברשתות. ואני מאוד מכבדת את חבריי, גם הח"כים שעלו לכאן וגינו את אותן תגובות. אבל כנראה שלא ממש הובנו טוב בדבר הזה. אנחנו התרענו על שני דברים:

זה התגובות הקשות מאנשים, ועדיין, כמה שזה קשה, אבל בסופו של יום אפשר להכיל, לא להכיל, כאילו להגיד: אלה אנשים, עשבים שוטים, לא יודעת מה. אבל כשאנחנו רואים תגובה של מישהי במדים רשמיים של מד"א שכותבת, בלי שום בושה, בלי שום פחד להסתיר את הזהות שלה, כותבת דברים שאני מתביישת להגיד,

פוגעת בכבוד המחנכת אפילו כשהיא מתה, לכן היום אני פניתי במכתב רשמי למפכ"ל המשטרה להזכיר לו את התפקיד שלו. אנחנו רוצים לראות, ואני מצפה שגם אתם תהיו שותפים לפנייה הזאת האם הוא יעשה את מה שצריך לעשות עם גזענית ומסיתה כמו נועה במדים הרשמיים שלה כמתנדבת במד"א. האם אתם יכולים לתאר לעצמכם מה היה קורה, חס וחלילה, אם המקרה היה הפוך, ומישהו מהחברה הערבית, אזרח פשוט, אפילו ילד קטן או סטודנט, כפי שראינו בתחילת המלחמה, היה מגיב תגובה שבעיניי היא אפילו, לא ערכית, אני מדברת על ערכים קודם כול ולא מדברים על גזענות. מה היה נעשה? אנחנו ראינו מה נעשה. ראינו בפועל, במציאות, מה עשו לאותם סטודנטים, שלא עשו כלום יחסית למה שנעשה. ראינו שבסוף באמת הם היו חפים מפשע, וגם עובדות בבתי חולים, על פסוק קוראן שהיה כתוב בדף הפייסבוק שלהן מזמן, השעו אותן מהעבודה וטרטרו אותן. למה ללכת כל כך רחוק? נחזור לאותו יישוב, טמרה, לאינתיסאר חיג'אזי, שעושה הפעלות לילדים, דברים טובים, דברים חיוניים, ראינו איך השר בעצמו יצא והתגאה שנתן הוראה לעצור אותה באישון לילה עם פלנלית על העיניים שלה.

רק דקה, השאירו אותה כל הלילה ברכב (אומרת בערבית: ) כי לא היה איפה לשים אותה בלילה. שיהיה טיפול שווה כדי שיהיה אמון במערכת הזאת. תודה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. טוב, עליזה, שומעת? אני מבקש רק לשים לב, יש משבר בקואליציה שלא סיפרו לך עליו. אני רוצה שנייה לדווח לכם ראשונים. תמונת המצב היא כזאת: לפני כחודש העלה חבר הכנסת ניסים ואטורי הצעת חוק,

שמציעה שחבר כנסת שהורשע בהשתתפות בארגון טרור לא יוכל לרוץ לכנסת. הצעת חוק אמיתית. אפילו נשמעת די הגיונית, נכון, אדוני היושב-ראש?

מורשע בטרור. אלא שמה התגלה? שהצעת החוק הזו, כרגע יש אדם אחד בכנסת שבגללה לא יוכל לרוץ, השר בן גביר. אצו-רצו אנשי הקואליציה, מהר מהר ואטורי הוריד את ההצעה.

אני במקומך, לימור סון הר מלך, הייתי חושש גם כן כי, שימי לב למילים הבאות, חברת הכנסת הר מלך: "שכל ישר, מוסר בסיסי, חוק ומשפט" אתה מזהה את זה, אופיר כץ? "מורים כולם כאחד: מי שמעלה על ראש שמחתו מחבלים רוצחים ודומיהם, מקומו לא יכירנו בכנסת ישראל". אלה דברי ההסבר להצעת החוק שלך שעברה כבר בקריאה טרומית, הרחבת העילות למניעת השתתפות בבחירות. ב-23 בספטמבר, חברת הכנסת לימור סון הר מלך מביעה תמיכה - - הוא לא רוצח. - - ברוצח דוואבשה - - תקשיב, הודאה תחת עינויים היא הודאה לא קבילה. - - קוראת לעמירם בן אוליאל קדוש. היא הודאה לא קבילה. אין לך דוגמאות של חברי כנסת מהצד הזה? יש. אתה נופל רק עליהם? רק עליהם אתה נופל?

אני קראתי למשפחה של רוצח "צדיק קדוש"? סליחה? הוא אדם חף מפשע. הוא לא חף מפשע. בית המשפט יקבע מי חף מפשע ולא את, לימור סון הר מלך. בית המשפט הרשיע את עמירם בן אוליאל בפיגוע טרור, ברצח משפחה, מה לעשות שהם ערבים? למרות שהם ערבים, הוא עשה מעשה טרור. לפי החוק של אופיר כץ, אדם שהביע תמיכה במחבל לא יוכל לרוץ לכנסת. אם ככה, אני מבין שפעם אחת נסים ואטורי, פעם שנייה אופיר כץ, עושים מאמץ עילאי, יש שיגידו מוצדק, לפסול רשימה בכנסת ישראל מלרוץ לכנסת הבאה. מה אני אגיד לכם, שווה חשיבה.

תודה רבה לחבר הכנסת משה טור פז. חבר הכנסת מיקי לוי.

כבר הגיע תורי? אני מרגיש שאני צריך לשכנע את האנשים לדבר בדיון האישי. לא חייבים, אפשר להמשיך. שלוש דקות, בבקשה.

נעלתי את הרשימה, אז מי שלא נרשם זהו, כבר לא יוכל לדבר. לפחות בזה אני עושה את המקסימום. שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב בראש, חברי כנסת, 410 ימים למלחמה, 101 חטופים בשבי מפלצות החמאס במנהרות עזה. אתמול עמד ראש הממשלה על הדוכן הזה, ואמר: אתם באים אליי בטענות, אני שעושה כל כך הרבה מאמצים כדי להביא את החטופים הביתה. אותי אתם מאשימים? תאשימו את החמאס. וראה זה פלא, לא עברו יותר מ-24 שעות, ואני מדגיש: על פי התקשורת, מה שהודלף מתוך הישיבה עצמה, צוות המשא ומתן ביקש מראש הממשלה נתניהו מנדט רחב יותר לניהול המשא ומתן לשחרור החטופים. מה אתם חושבים קרה? נתניהו ושר הביטחון כץ סרבו. הצוות אומר: אנחנו מדברים עם עצמנו, אנחנו חייבים שטח רחב יותר, כי איננו מסוגלים להביא אותם הביתה, את כל התמונות שנמצאות כאן ביציע. הצוות בקש אפשרות לקבל תמרון רחב יותר על מנת להחזיר את אחינו השבויים בידי מפלצות החמאס. 410 ימים, החורף קרב, חלקם אינם בין החיים. והאחריות היא של הממשלה הזו ושל ראש הממשלה. אין באמת משא ומתן, הכול מתמוסס, כך הודלף מהדיון הלילי שהתקיים הלילה. הצוות אומר: אני לא מסוגל לקיים משא ומתן, הכול נעצר. ראש המוסד, אל תגידו לי שאתם לא מאמינים לו והאלוף אלון ביקשו מרחב נוסף על מנת להתקדם. מייד יצאה לשכתו של ראש הממשלה, והאשימה, עוד הדלפה, עוד שקר של גורמים אינטרסנטיים. כך הגיבה לשכתו של ראש הממשלה. מה נצפה? אדוני ראש הממשלה, שמענו את הבדיחות של רק לחץ צבאי ישיב את החטופים הביתה, שטויות במיץ עגבניות. 410 ימים. שיחשוב כל אחד מיושבי הבית הזה, אם היה מדובר בבנו,

או באחים הקטנים החמודים הג'ינג'ים האלה, משפחת ביבס, אחד בן תשעה חודשים, כבר שנה ותשעה חודשים, ואחד בן ארבע, כשנחטפו. היום הוא בן חמש. המהלך הזה מחזק את הידיעה כי אינך מעוניין בשחרור החטופים,

בהארכת המלחמה להישרדות שלך. אני אחראי למה שאני אומר: ההיסטוריה תשפוט את כולכם. תודה, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. איפה שר? הוא יצא לשתי דקות באישור שלי, זה בסדר. הוא חוזר מייד. אני רוצה לדבר מול השר. אם אתה רוצה להתחלף עם מישהו מהחברים שלך, אני אתן לך אם אתה רוצה, אם זה קריטי לך. למשל שלי טל מירון אולי רוצה לדבר. אבל תכף הוא ישוב. תשאל אותם, אולי רוצים להחליף אותך.

לא, אין לי בעיה. תודה. אדוני היושב בראש,

זו קרן שהוקמה קרן העושר זה קרן שהמדינה הקימה, שאמורה לצבור אליה את כל הרווחים ממשאבי הגז שאנחנו מכלים. אחרי עשור של ציפייה, סוף-סוף הקרן הגיעה למיליארד שקלים, והחל ממיליארד מתחילים להקצות 3.5% - - כמה כסף יש בה? גנבו את הכול.

תודה, חברת הכנסת הרכבי. לקרן יש מטרות. באיזו ממשלה?

נכון.

יוראי להב הרצנו (יש עתיד): הכנסת ביקשה לתת לממשלה מרווח של שיקול דעת כדי להחליט לאיזה מטרות חברתיות וכלכליות להעביר את אותם כספים, אבל היא קבעה בין היתר שסכומים מסוימים חייבים ללכת לעידוד תעסוקה בנגב ולאנרגיות מתחדשות, ולמו"פ של אנרגיות מתחדשות. מה עשתה ועדת קרן העושר בראשות חברת הכנסת לימור סון הר מלך?

החליטה להעביר - - - אתה פשוט שקרן.

לימור סון הר מלך, חברת - - - כל מילה שנייה שלך. לא כל מילה שנייה, כל שלישית. נכון, אתה צודק, כל מילה שנייה.

ויותר מדויק: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הביא הצעה בפעם הראשונה שחולקו כספים, 110 מיליוני שקלים,

כמו שהיא הגיעה כך יצאה, דרך הוועדה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך.

ומה הם עשו? הם העבירו אפס לעידוד תעסוקה בנגב, אפס לאנרגיות מתחדשות - - שקר. - - אפס למחקר ופיתוח. בזזו את תקציב הקופה, 110 מיליון שקלים, בזזו את תושבי הנגב. לא, לא, לא. בזזו את תושבי הנגב, לא נתנו שקל - - רגע,

חברת הכנסת לימור, בואי נסכם, לימור סון הר מלך, את לא יכולה להפריע כל שנייה. אני מציע לך, את רוצה להירשם לשלוש דקות? אני אתן לך זכות. אני ארשום אותך, למרות שכרגע נעלתי את הרשימה, אבל אני מבקש לא להפריע כל שנייה לחבר הכנסת הרצנו, כי זה לא יעבוד.

אני ארשום אותך לשלוש דקות. תיגשי למזכירה, תירשמי לשלוש דקות בדיון האישי, ואז תוכלי להשיב, אבל לא להפריע לו,

ואז תהיה לך זכות להשיב מה שאת רוצה. אני עצרתי לך את השעון, אם שמת לב. אני דואג לזכותך להשמיע את דבריך. חבר הכנסת שטרן, אני לא יודע אם פספסת, אבל קרן העושר, שחילקה לראשונה לפני שנתיים 110 מיליון שקלים, שהיו אמורים ללכת לפי חוק לעידוד תעסוקה בנגב, לאנרגיות מתחדשות, נבזזה על ידי שר האוצר וחברת הכנסת לימור סון הר מלך. אפס לאותם יעדים. השמועות: הפכו את זה לקופה קטנה של כספים קואליציוניים של שר האוצר,

לסגנית שר האוצר, למטרות חברתיות, שאף אחד לא מזלזל בחשיבות שלהם, אבל הקופה הקטנה שלך. 3.5% מכספי הקרן הם 190 מיליוני שקלים. 190 מיליוני שקלים שאמורים ללכת לעידוד תעסוקה בנגב, לאנרגיות מתחדשות, ולמחקר ופיתוח, עכשיו שוב הולכים להיבזז ולא להגיע ליעדים שקבע המחוקק. לאן זה הולך, זה אמור

אני במקרה ישבתי בוועדה - - - אתה צודק, חבר הכנסת אזולאי. - - - אני פותח את זה, זה מולי. ינון אזולאי, סעיף 38 בחוק לקרן אזרחי ישראל קובע שהכספים הללו אמורים ללכת למטרות חברתיות וכלכליות, אך הממשלה צריכה לנקוב מה הסכומים שעוברים לעידוד תעסוקה בנגב, לאנרגיות מתחדשות ולמחקר ופיתוח.

בשביל זה קיימת ועדה.

הביא שר האוצר, זה בדיוק מה שאני אומר. הוועדה בראשות לימור סון הר מלך קיבלה את ההצעה שבה יש אפס לעידוד תעסוקה בנגב, אפס לאנרגיות מתחדשות, אפס למחקר ופיתוח, תוך ביזוי לשון המחוקק. אגב, מי שחוקק את החוק הזה היה משה גפני. משה גפני. ולכן אני אומר, גם עכשיו, בתקציב 2025 שאמור להגיע, הקרן תחלק 190 מיליוני שקלים שאמורים ללכת לנגב. מה אתם הולכים לעשות?

לבזוז את הכספים של תושבי הנגב פעם נוספת.

לא משנה כמה פעמים תגידי שאני שקרן - - אתה שקרן, זו עובדה. - - האמת היא ברורה, הנתונים הם ברורים - - יש עובדה. אתה פשוט משקר פעם אחר פעם. - - ואתם בוזזים את קופת המדינה לטובת הצרכים הסקטוריאליים שלכם, לטובת החברים שלכם.

תתביישו לכם.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. רגע, אבל אני יכולה לענות לו?

דיבר אליי, אני יכולה. לימור, את רשומה כדוברת. אדוני היושב בראש, עמיתיי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה,

מה אתה עושה לקואליציה שלך? מה אתה עושה להם? אמרנו לך, הזהרנו אותך, הזהרנו אותם. הם הרי כבר ייזכרו לדיראון עולם כקואליציית החורבן, כממשלת החורבן,

הם לא יוכלו להתחמק מזה. זה לא קשור ליחד ננצח. יחד ננצח. יש בקואליציה הזאת הרבה חברים שמבינים את היחד הזה. יחד ננצח, איתם. בהקשרים האלה אין שמאל ואין ימין, יש משרתים ויש משתמטים. היית צריך להיות היום בוועדת החוץ והביטחון, לשמוע

אישה, במקרה מלוד, מהגרעין התורני, או לא מהגרעין התורני, הבעל רופא, אומר דברי תורה כשיש לו זמן. ותשמע אותה, מה היא אומרת על איך אתה מנסה לגרור אותם לחוקי השתמטות. זה לא ילך. חבר הכנסת בוסקילה, אתה עוד לא היית פה. אני מניח שאולי אם היית יודע למה מביאים אותך, לא היית בא. זאת קואליציה שיש בה 15 שלא עשו יום אחד צבא. תוציא מהקואליציה הזאת, שמנהלת את המלחמה ואותנו, את 15 המשתמטים האלה, ותחשוב איך הם יכולים להגיד לנו, לילדים שלנו, לחתנים שלנו, לנכדים שלנו, איזו סמכות מוסרית בסיסית יש להם להגיד: ראש הממשלה הולך לפרוזדור נצרים. לפני שבוע יצאו משם שני חתנים שלי אחרי כמעט 80 יום, אולי יותר. מה הקואליציה הזאת מבינה מה זה? מה זה הנשים שלהם, מה זה הילדים שלהם, הנכדים שלנו? מה זה, כאילו? עמד פה איזה עמיחי אליהו. אני לא קורא לו שר, קשה לי. האמת, קשה לי. אולי אני לא בסדר. קשה לי לקרוא לו שר.

קשה לי, אני יודע. קשה לי.

הוא אמר כאן שאני הוצאתי מרוח צה"ל את ערך הניצחון. קשה לי, מה אתם רוצים? זה מה שעשיתם. הינה, אני אומר לכם גילוי: קשה לי. אתם רוצים שלסילמן אני אקרא שרה כשהיא קיבלה את זה בשוחד? זה נגד כל התלמוד שלנו, כל התורה שלנו. אתה לא יכול לקרוא להם ככה, ולכן מה שאני אומר, זה קשה. ואת ערך הניצחון לא הוצאנו, אבל דוגמה אישית נשארה שם.

אז השתיקה שלכם היא ההפך מדוגמה אישית.

חבר הכנסת ידידיה צבי סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על הכיס שלנו, אזרחי ישראל. אתם יודעים, הסתכלתי קצת על המספרים ועל ההערכות. בזמן שאנחנו מדברים פה על כל כך הרבה עניינים פוליטיים ודילים מלוכלכים וכל הטינופת שמתרחשת בבית הזה ובממשלה הזאת, בינתיים מה שקורה זה שמשפחה בישראל, לאחר כל הגזרות הכלכליות שאנחנו מדברים עליהן כעת, ישלמו 20,000 שקלים נוספים בשנה. 20,000 שקלים. גם ככה יוקר המחיה במדינת ישראל הוא בלתי נתפס, וגם בלתי נסבל. הכול כל כך יקר פה, כל כך קשה להתקיים פה, להתקדם פה, לקנות דירה פה, להיות זוג צעיר פה, לגדל ילדים פה. ועכשיו הכול הולך לעלות: יהיה לנו זינוק במחירי המים, והחשמל, והארנונה, המע"מ עולה ב-1% שלם כבר עבר, אם אתם זוכרים, בכנס הקודם, הדלק הולך להתייקר, מוצרי מזון בסיסיים, ביגוד, כל הדברים האלה הולכים להתייקר. סל הקניות שלנו הולך לזנק ב-2,400 שקלים בשנה. העלאה של ביטוח לאומי ומס בריאות, מיסים וגזרות על מעמד הביניים, שהוא המעמד היצרני, הוא המעמד העובד, הוא זה שהולך לשרת בצבא, וכמובן, במילואים, כל בעלי העסקים הקטנים שהתגייסו למילואים והעסקים שלהם פשוט נמחקו והתפוררו ואין להם לאן לחזור, שחיקה של 4% בשכר נטו לציבור העובד, ויתור על ימי הבראה, שמסתכם בכ-900 שקלים לכל אזרח בציבור העובד, קיצוץ של 275 מיליון שקלים מתקציב משרד הבריאות, שישפיע על הטיפול והשירות שכולנו מקבלים בבתי החולים. ויחד עם כל הגזרות האלה שאני מתארת לכם, לא פגעו בשקל מתוך 1.75 מיליארד ש"ח עלות משרדים מיותרים. אתם שומעים מה אני אומרת לכם? אזרחי ישראל ישלמו הרבה יותר על הכול, אבל המשרדים המיותרים יעמדו בעינם. חס ושלום, לא נסגור את המשרדים המיותרים. לא נצטמצם. לא תגיד הממשלה: אנחנו נותנים את הדוגמה האישית, קודם כול את הדברים המיותרים שלנו נקצץ, כדי שזה לא יושת על האזרחים, שגם ככה עוברים שנה קשה מנשוא בכל היבט שהוא.

אנחנו נשאיר את המשרדים המיותרים,

תידפקו. מהמקפצה, מה אכפת לנו? גם תתגייסו לצבא, גם תשרתו במילואים, גם תשלמו מיסים, גם תיהרגו בצבא - - תודה רבה. - - גם נעודד את המשתמטים להשתמט יותר, אבל גם תשלמו על זה הרבה יותר בכיס.

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, מוותרת. אדוני השר, אתה רוצה לסכם? זה שמית,

תודה רבה, אדוני השר. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 67 והוראת שעה), התשפ"ה 2024, בקריאה ראשונה. ההצבעה תהיה שמית. מזכירות הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שרוצים להצביע.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה,

דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, בעד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו משתתף בהצבעה אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל,

יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו משתתף

ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו משתתף בהצבעה יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת נא לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת. תודה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה משתתפת בהצבעה יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכחת יואב סגלוביץ' אינו משתתף בהצבעה יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה משתתפת בהצבעה אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה משתתפת בהצבעה אריאל קלנר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו משתתף בהצבעה מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חבר כנסת במליאה שרוצה להצביע ועדיין לא הצביע? תמה ההצבעה. נא לסכם, בבקשה. 23 בעד, שניים מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 67 והוראת שעה), התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדה לביטחון לאומי לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 41) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה בישראל), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת מישל בוסקילה, לקריאה ראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת בוסקילה להציג את הצעת החוק.

13 ועדות. נותן עבודה, הבחור. חבר הכנסת בוסקילה, הם מתכוונים לעודד. הם מתכוונים לעודד. כל העקיצות, הכוונה לעודד. בבקשה, עשר דקות לרשותך. נדע להכיל את הכול, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק הכניסה לישראל הוא חוק שנועד להגן על מדינת ישראל, על ביטחונה, על זהותה ועל ערכיה. הוא אינו רק אמצעי משפטי, אלא כלי שמבטא את זכותה וחובתה של מדינה ריבונית לשמור על גבולותיה, לא רק מבחינה פיזית אלא גם מבחינה רעיונית ואידיאולוגית. בעשורים האחרונים מדינת ישראל נאלצת להתמודד עם תופעות המאיימות על קיומה. תנועות וקבוצות שפועלות בעולם פועלות לקעקע את זהותה להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית, אם דרך קריאה לחרמות, הפצת שקרים או אף ניסיונות לפעול מבפנים כדי לפגוע בלגיטימציה שלנו. מי שפועל באופן מוצהר נגד המדינה, לא יוכל ליהנות מאשרת כניסה, ישיבה או עבודה כאן.

האם יעלה על הדעת שיאפשרו למי שמקדם פגיעה בכלכלת ישראל, בלגיטימציה שלה בזירה הבין-לאומית או בביטחונה, להיכנס ולשהות כאן כאילו דבר לא קרה? התשובה היא לא, אדוני היושב-ראש. מדינות רבות בעולם, כולל אלו הנחשבות ליברליות ביותר, מחזיקות בחוקים דומים, חוקים שמטרתם למנוע כניסה של גורמים עוינים. זה לא עניין של ימין או שמאל אלא עניין של אחריות לאומית. אני פונה אליכם, חברי הכנסת, לתמוך בהצעת החוק ולשלוח מסר ברור: מי שמבקש לפגוע במדינת ישראל, לא יוכל להיכנס לכאן ולהשתמש בחופש שלנו נגדנו. תודה רבה לכם. תודה רבה, אדוני. אם כן, נעבור לדיון האישי. רשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חבר הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה, גברתי. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, דמיינו לכם משחק שחמט גדול ואימתני, משחק שחמט אכזרי, שיש לו משמעויות מרחיקות לכת במציאות של כולנו. כל מהלך שמתרחש על הלוח גוזר גורלות, חורץ דין וחיים אמיתיים. במשחק הזה כל הכלים מצופפים את שורותיהם על מנת לשמור ולהגן בגופם על אחד, המלך, כמובן, השליט הנערץ.

בהרמוניה נפלאה, מסתדרים שוב ושוב הכלים על מנת לגונן על השליט שלהם ולמנוע כל סכנה שעלולה לערער את יציבות שלטונו. בחוכמה ותחכום מצליח המלך לתמרן את הכלים שאיתם הוא משחק. הוא משתמש בהם ומסדר אותם כמו חומה בצורה ששומרת עליו מפני הכול. כשכלי אחד חושף אותו לפגיעה, יקריב אותו במהלך הבא. הממלכה לא באמת מעניינת אותו, הכלים שאיתם הוא משחק אינם מעניינים אותו כלל. הם אינם דבר מלבד אמצעי להשגת מטרותיו האישיות, ובדרך הוא אינו בוחל בשום אמצעי.

שרים, חברי כנסת, חברי כנסת נורבגים,

מי שבקואליציה, מזיעים מרוב תכנון ואוטומציה. כבר אין שום קשר או הקשר, מתוכנתים לפזר מסך עשן בטיימינג מדויק. אבל רואים, הכול שקוף, דבר כבר לא נסתר מן העין. אדוני ראש הממשלה, כמה חיילים עוד נאבד בשדה הקרב?

אזרחים יירצחו במערכה הבלתי-נגמרת הזאת? לוחמים וגיבורים נלחמים בחירוף נפש להגן על המדינה בזמן שהממשלה עסוקה בלהגן על העומד בראשה. החטופים והחטופות קמלים במרתפים, ואלפי משפחות עדיין מרוחקות מביתם. הפערים בין ההנהגה הישראלית לעם היושב בציון מעולם לא היו גדולים כל כך. הניתוק והחרפה בנושא הליבה שלכם, השתמטות וההפיכה המשפטית, כל אלה עוד יירשמו לדיראון עולם בדפים עצובים ביותר בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל. בימים הללו, בכל שעה ודקה ושנייה מתנהלת מלחמה על הנרטיב, כי זה מה שחשוב עכשיו, הנרטיב. נתעסק בלשכתב פרוטוקולים, לכאורה, אבל להחזיר חטופים הביתה,

תמו כל הקיצין.

נדרשת הפרדה בין עיקר לטפל. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, איננה נוכחת, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. כשאנחנו רוצים לתאר מציאות קשה, גרועה, חורבן, אנחנו אומרים: סדום, בין שזה כמעשה פרט, בין שזה כמעשה רחב יותר. ואברהם אבינו, כמו שקראנו בפרשת השבוע האחרונה, מנסה להתמודד מול הקדוש ברוך הוא, שהוא רחום וחנון, בניסיון להציל את סדום. הוא אומר: אולי יהיו 50 צדיקים, אז מה, תשמיד את העיר? אומר הקדוש ברוך הוא: לא, יורד ל-45, יורד ל-40, נעצר בעשרה. בעשרה צדיקים, אם יש, מבין גם אברהם אבינו שנגזר על סדום חורבן. ואנחנו יודעים שיש פה מציאות של סדום, מציאות כזאת שיש אנשים ששנתם נטרפת עליהם, שהם עמוסי דאגות, שתלמידי חכמים גדולים יוצאים לחרף את הנפש, ויש כאלה שדואגים רק לחלוב אותם. זה לא חוק סתם. חברת הכנסת סון הר מלך, זה לא מאיפה נותנים שקל למישהו. זה שאם, איך אני אגיד את זה, 15% מהאוכלוסייה לא משרתת, אז הבעל שלך והילדים של השכנים ושל בני הדודים משרתים יותר. זה אחד על חשבון השני בצורה צועקת. לכן, זה שונה מהרבה מאוד חוקים, ולכן, גם בעניין הזה,

אברהם אבינו נעצר ב"אולי יש עשרה צדיקים" ולא המשיך יותר למטה.

שבסוף הקדוש ברוך הוא החריב את סדום, ויכול להיות שהיו שם תשעה צדיקים, אבל היא נחרבה, אולי היו שמונה צדיקים, היא נחרבה. מה הבעיה שלנו? שבקואליציה הזאת אנחנו לא מוצאים אחד או אחת - - - אתה יודע למה נעצר על עשר?

אני לא עוצר את הזמן. בגלל שנוח היה שמונה - - - הדיון התורני זה על חשבון הזמן. בסדר, אפשר, אנחנו יודעים. אבל מה שאני אומר זה יותר מפשוטו של מקרא. תודה רבה. ומה שאני אומר, באמת, זה אולי יימצאו שמונה צדיקים.

חבר הכנסת בוסקילה, אתה רוצה לסכם את הדיון? אה,

אצלי לא רשום. אוקיי, עכשיו אני רואה. חברת הכנסת סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חברת הכנסת יאסין, אינה נוכחת, חברת הכנסת וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. סליחה, חברים, יש עוד רשימת דוברים. אבל הסכמת שזה האחרון, אתה חייב לעמוד במילה שלך. כן, זה אחרון. כן, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, 410 ימים למלחמה, 101 חטופים וחטופות נמקים בשבי החמאס. מדינת ישראל בשבר גדול, מלחמה ושכול שאינם נגמרים. ואני שואלת מה קרה להבטחות המשילות של הממשלה: יוקר המחיה, צמיחה במשק, ביטחון אישי, מלחמה בפשיעה, מלחמה בארגוני הפשע, חיזוק הפריפריה, נשאר כלום ושום דבר מכל ההבטחות. אז מה עושה ממשלת ישראל בעזות מצח? מגדילה את הגירעון, האינפלציה גואה, הצמיחה בצניחה והאי-שוויון בנטל גובר. הממשלה שיכורה מכוח, לוקחת כספים ממעמד הביניים העובד והמשרת ונותנת לפוליטיקאים ולמשרדים מיותרים. הממשלה שיכורה מכוח, במקום לגייס לוחמים שיסייעו למאמץ המלחמתי והעקוב מדם, מממנת ומעודדת את המשתמטים. הממשלה שיכורה מכוח, מחזירה את חוקי ההפיכה המשפטית לקדמת הבמה, ממשיכה בריסוק שומרי הסף, ריסוק האיזונים והבלמים, השחתת השירות הציבורי, פגיעה בהפרדת הרשויות. במקום עסקה לשחרור החטופים בראש סדר העדיפויות, רמיסת הדמוקרטיה והעצמת הריכוזיות השלטונית של נתניהו. הממשלה שיכורה מכוח, מפקירה את אזרחיה, שמונה אזרחים ערבים נרצחו בסוף שבוע אחד, שמונה בני אדם, שמונה משפחות הרוסות. הפשע ברחובות הפך לשגרה, ילדים נפגעים מכדורים תועים, דם נשפך ברחובות, ומפכ"ל המשטרה מתהדר שנתוני הפשיעה במצב מצוין. הוא קובע: זה מדעי. אז אדוני המפכ"ל, עם כל הכבוד, מדע זה לא, אפילו לא מידע סטטיסטי. אז הינה לכם סטטיסטיקה ונתונים: 216 אזרחים ערבים נרצחו השנה, 70% מהנשים שחוו אלימות במשפחה פוחדות להתלונן, עלייה בכמות תיקי הפשיעה שנפתחו, 13% בפענוח מקרי רצח בלבד. והשר בן גביר מנהל קמפיינים, גורף לייקים, אסתרא בלגינא קיש קיש קריא. אין בעל בית, המשטרה מוחלשת, ניצבים עתירי ניסיון פשוט נוטשים, והציבור, שאיבד את האמון, נאלץ להתחמש. האלימות בחברה הערבית מלמדת על הכלל, משבר מנהיגות, משבר משילות, משבר של סדרי עדיפויות. אפשר להמשיך וללהג על המחסור בשוטרים, המחסור בכלי האכיפה והמחסור במקומות כליאה, אבל זו אינה גזרת גורל - - תודה רבה. - - פשוט כישלון מהדהד - - תודה רבה. - - של השר לביטחון לאומי ושל מי שמינה אותו לתפקיד.

חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. בבקשה, גברתי. אתה קשוח בזמנים, אני שמתי לב שאתה קשוח בזמנים מאוד. כנסת נכבדה, רציתי לשאול, אני לא מבינה כל כך למה ראש הממשלה התחיל עכשיו בקמפיין של פיטורי היועמ"שית. אלעזר, תקשיב גם אתה. אני לא כל כך מבינה למה ראש הממשלה התחיל בקמפיין של פיטורי היועמ"שית. הרי הוא יודע שהוא בהסדר ניגוד עניינים, והוא יודע שהוא לא יכול לפטר את מי שעומדת בראש מערך התביעה נגדו. הוא הרי התחייב בפני בג"ץ כשאישרו לו לכהן כראש ממשלה עם כתבי אישום, שהוא לא יעסוק בעולם המשפט, אז ברור שהוא לא יכול להזיז את מי שעומדת בראש מערך התביעה נגדו. ואני אומרת שאולי הוא עושה את זה כי הוא פשוט לא רוצה שידברו על נושאים אחרים. הוא לא רוצה שידברו על החטופים, הוא לא רוצה שידברו על החללים. אולי הוא לא רוצה שידברו על ההסדר המתגבש בלבנון, שחלק גדול מהבייס שלא רואה בו הסדר כניעה. אולי זה הסיפור, כי אחרת לא ברור למה בדף המסרים של המכונה שלו זה הוחדר כל כך חזק. אנחנו צריכים לעצור ולחשוב כי לבן אדם הציני הזה אין גבולות. אז למרות שאסור לו לעסוק בנושא הזה, הוא הכניס למהלך את התהליך של לפטר את היועמ"שית. אני לא יודעת אם אתם מכירים, בשנת 2000 בעצם עברה החלטת ממשלה שאומרת שאי-אפשר באבחה אחת לפטר את היועמ"שית, שר המשפטים צריך לפנות בכתב לוועדה שמינתה את היועמ"שית, להציג טיעונים למה בעצם יש פה חילוקי דעות מהותיים וממושכים, והוא צריך לקבל את ההמלצה של הוועדה הזו, וכמובן כל החלטה תהיה נתונה לביקורת של בג"ץ. מזכיר הממשלה נתן הוראה לכל השרים להתחיל לבנות תיק ליועצת המשפטית. הם התבקשו להתחיל לכתוב מה הבעיות איתה. ואם השתתפתם אתמול בדיון הביזיוני בוועדת החוקה, ראינו איך סימנו את היועצת המשפטית כמטרה. דיון על הפחתת מספר הרציחות בחברה הערבית, שהגיעו באמת לשיא מטורף כי יש לנו שר לכישלון לאומי, דיון שבו מטילים את כל האשמה על היועצת המשפטית לממשלה. חבר הכנסת סעדה אומר: בקדנציה שלך. לא פונה לשר לביטחון לאומי, לא פונה למפכ"ל. התחילו לבנות לה תיק כדי להפחיד אותה.

אני לא יודעת אם הדבר הזה באמת יקרה, אני לא יודעת מה אותה ועדה תמליץ, אני לא יודעת מה בג"ץ יקבע. אבל ברור שמה שבג"ץ יקבע צריך לכבד. ואם הממשלה הזו תעז שלא לכבד, היא תוביל את כולנו למשבר חוקתי מטורף. תודה רבה. אז אולי זה הזמן להזכיר, ראש ממשלה עם כתבי אישום, רעיון לא כל כך טוב.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה.

לפי הוראת היו"ר, אפשר למחוא כפיים בסוף דיון. חברים, חברים.

עזוב את הקרקס עכשיו, בבקשה. קרקס? יו"ר הכנסת. היושב-ראש עשה קרקס. היושב-ראש עשה קרקס. אדוני היושב-בראש, חבריי חברי הכנסת. רק בנאומים של ראש הממשלה ושל יושב-ראש האופוזיציה. אוי, נו, באמת. נו, באמת. אה, נכון, לא לכולם, איזו הפתעה. ליו"ר האופוזיציה, שלי. חברים, חברים. חברי הכנסת, חבר הכנסת.

ממש חבורת ליצנים.

יש תפקידים שבהם אתה יכול להציל חיים, ויש פה שרים שיכולים להציל חיים אם הם יפעלו בדבקות, ברצינות, במקצועיות, באכפתיות. על פי צו מצפונם. והממשלה הזאת, לצערי הרב, ערך הצלת החיים לא נמצא אצלם. אני אגיד לכם כמה נתונים. הנושא של תאונות דרכים קטלניות זה ממש לא נושא פה, לא אצל שרת התחבורה ולא אצל השר לביטחון לאומי, אבל הנתונים הם כאלה ששנת 2024 היא השנה הקשה ביותר והקטלנית ביותר זה 15 שנה, 15 שנה הלכנו אחורה. נכון ל-28 באוקטובר, 361 אנשים קיפחו את חייהם בתאונות הדרכים. היה על זה דיון בממשלה? שמעתם את ראש הממשלה מדבר על זה? שמעתם את השר לביטחון לאומי, את שרת התחבורה? בעצם לא יודע אם שרת התחבורה, שרת התיירות. היועמ"שית אשמה. שמעתם? לא שמעתם. זה מתחבר לדברים נוספים, שקשורים למאבק בפשיעה. כשנאבקים בפשיעה מצילים חיים. אז מה קורה במדינת ישראל? קפיצה בפשיעה, מטורפת, בחברה היהודית ובחברה הערבית. תוסיפו לזה 101 חטופים 410 ימים. המשותף לכולם הוא שיש בידכם להציל חיים, ואתם לא עושים את זה. כי לא אכפת לכם, כי זה לא הנושא. ואני שואל פה, אני לא יודע איפה השר שיושב פה, אבל בהנחה שיש פה שר, מתי בפעם האחרונה היה דיון על תאונות הדרכים בממשלה הזו? מתי התכנסו? מתי ראו מה קורה עם התקציבים? אז אני אגיד לכם מה קורה.

גם בתאונות הדרכים של הדו-גלגלי וגם בתאונות הדרכים של הולכי רגל, והדגש על תאונות הדרכים והולכי רגל, זו עלייה מטורפת. 15 שנה אחורה זרקתם את כולנו.

חוסר אכפתיות, חוסר מקצועיות; אין נשמה, אין לב. יש רק דבר אחד: שלטון. שלטון נכון, טוב ונאור צריך להציל חיים, ולא דיברנו עוד על הטרור ולא על 7 באוקטובר. בשגרת העבודה שלכם אתם נכשלים, בשגרת העבודה שלכם אינכם מצילים חיים, ומי שלא מציל חיים, לא ראוי לשבת יום אחד על הכיסא.

תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה.

ארוך, אז אני אתקצר אותו.

שאתם כל כך עסוקים, שלא קראתם הבוקר את המודיע,

מאמר בהמודיע הבוקר שנקרא "קיימת גם אפשרות שלישית". "בעקבות המשך ההתנכלות ללומדי תורה שתורתם אמנותם" ואני מדלג כדי שנספיק אותו, "המספרים נזרקים בחלל - - - 7,000 צווי גיוס, כולל גם לתלמידי ישיבות שתורתם אמנותם, משוגרים בימים אלה על ידי שלטונות הצבא. ירושה שהשאיר שר הביטחון המוצא לשר הביטחון הנכנס, והיא יוצאת אל הפועל לקול מצהלות האופוזיציה ותומכיה. יש הסברים על ה'אין ברירה', יש דיבורים על החוק שעוד יחוקק, מדברים על 'חטיבה חדשה' ועוד כיוצא בהנה. העובדות, לפי שעה, מדברות ומכאיבות בעד עצמן. לא שיהיה בהן כדי לעקור בחור אחד מעולמה של תורה,

אני מדלג. "ייתכן בהחלט שיש ממש בהערכתם. השמאל הישראלי, אכן הרחיק לכת. אומנם נכון" שימו לב, "שכאשר השמאל שלט, הוא עמד בדיבורו יותר מאשר עמיתיו בימין, ואומנם נכון, שאם השמאל יחתום על הסכם קואליציוני דוגמת זה שהימין חתם בעניין חוק הגיוס, הוא יעמוד מאחורי הדברים מבלי לתעתע, כמו שאלה הרודפים אותנו לפתע-פתאום נוהגים, אבל עדיין, עמדותיו הכלליות, ובפרט בענייני דת, מאוד קיצוניות, והקיצוניות שלו מרחיקת לכת עד מאוד ותקשה לחבור עימו". מציע הכותב אפשרות שלישית, שהציבור החרדי יחליט להיבדל, "לא לחבור לימין ולא לשמאל - - - איש אינו סבור שהאופציה הזאת היא אופציה מנצחת,

היא ברירת מחדל העשויה להתבקש - - - אין טעם ואין מצב שהציבור החרדי ייתן ידו לאלה שמבקשים לפגוע ביקר ובקדוש לו מכול - - - ייתכן במצב כזה, שהשמאל והימין יחברו לקואליציה משותפת, אולי יגיעו ימים" שימו לב, "בהם יגור 'פרוגרסיבי' עם 'משיחי הזוי' אך מה בכך". "המציאות סוגרת על הציבור החרדי מבחינה פוליטית. הוא נוכח לדעת שאין לו בני ברית שמסוגלים להטיל מרות על חברי מפלגותיהם. הוא נתקל ברודפים ובמשמיצים שלא ציפה להם. הוא הצליח לחשב מסלול עתידי, ואולי להעדיף מראש לא להשתתף במשחק, והוא יצטרך לעמוד בכך, גם אם לפתע מקהלת צבועים הרודפת אותו היום, תטיף לו מוסר על שהוא 'משחק לידי השמאל' - - - הדברים האלה אינם נאמרים כאיום. הם פשוט נגזרת של אין ברירה".

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי,

אדוני היושב בראש, הינה נולד לו עוד חוק מושחת, חוק פלדשטיין. חבר הכנסת רוטמן יוזם הצעת חוק שלפיה חייל, עובד בגופי הביטחון, שימסור ידיעה לראש הממשלה או לקבינט, יקבל חסינות מהעמדה לדין. אתם מבינים, מושחתים? אתם מגינים בחוקים על עבריינים, חוקים שייכנסו לספר החוקים של מדינת ישראל במטרה להגן על עבריינים. אין לכם אלוהים, פשוט אין. אין לכם בושה. זה מתחיל מראש הממשלה, שעומד לדין, ומגיע עד למטה, חברי כנסת שמלווים עבריינית לכלא, חברי כנסת שמביאים חוקים כדי להגן על עבריינים בלי להבין שלאיש הזה הייתה מטרה פלילית בעצם גנבת המסמך. אתם מביאים חוק להגנה על עבריינים. אין לכם בושה? הם לא יביאו, לא יביאו. יש שר עבריין בממשלה. אין לכם בושה? חוקים להגן על עבריינים? חוקים שייכנסו לספר החוקים של מדינת ישראל? איך תסתכלו על עצמכם בראי כשתרימו את היד לחוק מושחת כזה? לחוק בלתי חוקי כזה? אבל אצלכם הכול אפשר. הכול אפשר. אין דין, אין דיין. מספיק היה להיות אתמול בוועדת חוקה כדי להבין את מטרת הזמנתה של היועצת המשפטית לוועדת חוקה. בכלל לא דנו במהות. הביאו אותה, סימנו מטרה, ואחר כך התחילו לירות. אבל האופוזיציה הייתה קצת יותר חכמה, וחבריה שאלו שאלות לא פשוטות, וככה התבזבז הזמן, וצמצמנו את הפגיעה המכוונת שלכם ביועצת המשפטית לממשלה. ואני אומר לה, ליועצת המשפטית לממשלה: אל תבואי יותר. אל תבואי יותר לכנסת, כי מטרת חברי הכנסת מהקואליציה לפגוע בך, ומטרת ראש הממשלה לפטר אותך. ואני אומר לכם, אם אתם תעזו לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, ערב גלנט הראשון יהיה כאין וכאפס. הרחובות יישטפו. תודה רבה. אל תסדקו ותרוצצו את החוק במדינת ישראל.

חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, אתה דיברת על החקיקה המטורללת. שכחת הצעת חוק אחת. אתמול הונחה על שולחן הכנסת, אני לא בטוח אם זה בפרוצדורה, אם היא הוגשה,

הצעת חוק שלא תהיה שום חקירה פלילית או אזרחית כנגד חבר כנסת מכהן אלא אם כן 90 חברי כנסת מאשרים. שמעת על הצעת החוק הזאת? בקרוב יגיע לשולחנך, אדוני יושב-ראש הקואליציה.

רגע, את הורסת לי את החידון. למה רק 90? או של עמית הלוי או של בוארון. למה רק 90. אמרתי, למה אתם חושבים בקטן? זה כמו שעמית הלוי אומר היום: from the river to the sea, which river? Which sea? למה הוא לא חושב על הפרת והחידקל? למה רק על עזה מולדתו? אז אני כתבתי לו: למה רק 90?

אבל זה בהמשך להצעת החוק שעברה פה בשבוע שעבר.

לא הרסת לי, אתה בונה אותי. המשך להצעת החוק שעברה פה בשבוע שעבר, שהמשטרה תוכל לחדור לכל טלפון של כל אזרח במדינת ישראל, חוץ ממי? חברי הכנסת. המורמים מעם. כאילו השרים וחברי הכנסת, ידם לא נשלחת. בכניסה לכנסת רשום: ממני תראו וכך תעשו. זה המקום שהראשונים שצריכים להיות תחת - - - תראו איזו נציגות עלובה יש לכם. חמישה חברי אופוזיציה - - - לא, אתה. לעצור לי את השעון. לעצור לי את השעון. - - - אנחנו נהנים, אנחנו נהנים. - - - חבר הכנסת רביבו, אתה רוצה לדבר? יש מקום לזה. חבר הכנסת רביבו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. - - - חבר הכנסת רביבו, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה.

חבר הכנסת רביבו, אני קורא אותך לסדר. רגע, רגע, זו פעם שלישית. רגע, אדוני - - - אל תתערב לי. תמשיך לדבר. מה "אל תתערב לי"? אתה קראת אותו לסדר. אתה גם הפעלת לי את השעון. למה אתה מפעיל לי את השעון? זה לא בסדר.

אופיר, אתה שם לב על מה הדריסה? הוא מפעיל את השעון - - אתה יכול להמשיך לדבר.

ביקשתי שיהיה שקט. זה לא בסדר. יש גבול לכל תעלול. אני יודע שיש לכם שתן שעולה ועולה, לא, אתה לא יכול לעשות את זה כל פעם. הוא יכול לדבר על מה שהוא רוצה. משנת 1977 - - - ראית? תסתכל, תסתכל. אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה. לא, אני לא. אני מבקש שקט במליאה. הוא בקריאה שנייה. אני בשנייה ורבע. חבר הכנסת רביבו, אנא. תראו, הוא ממשיך את השעון. אני לא יורד מפה. תוסיף, תוסיף לו דקה.

אבל למה להמשיך? אתה סתם עושה לעצמך נזק. אתה עושה לי נזק, ולעצמך, אגב. תודה. מה? טוב, אוקיי, אני אדבר עוד דקה. תודה רבה על ההתפרצות של חבר הכנסת רביבו, שכמובן, אתה מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, על הצרחות שלך. לא יודע מה ספרת פה, אבל בסדר, לא נורא.

תודה לך. זמנך תם. לא, הזמן לא, הזמן לא עבר.

אני אסביר לך למה הזמן לא עבר. סדרנים, זמנו תם. כשצורחים במליאה, ואני מבקש ממך שתעצור את הזמן - - - אין ויכוח עכשיו.

ברור שיש ויכוח. אני יודע שהכיסא הזה - - חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח.

הכיסא הזה לא הופך אותך למורם מעם פה, ואל תתבלבל. יש פה גם מינימום של כבוד. אני יודע שזה נראה לך מוזר. אדוני היושב-ראש, זה על חשבון הזמן שלו. אני לא מדבר. מה אתה לא מדבר? אתה בשלוש קריאות, היית צריך לצאת החוצה. תוסיף לו שלוש דקות. אני רציתי לדבר, תן לו את שלי. בחוק הבא. תדבר בחוק הבא, רביבו. בוא'נה, תדבר, יש לך דקה, 56 שניות. בסדר גמור. אני יודע שיש לי דקה. תודה רבה. תודה רבה לחבריי מהקואליציה שיש להם עוד כבוד בסיסי למושג חבר כנסת וליכולת שלנו לעלות ולדבר, ואני אנקוב בשמותיכם: ינון אזולאי, אלי רביבו ויו"ר הקואליציה, תודה רבה לך, אופיר כץ. וחבל שאתם מביאים אותנו למצב הזה, אבל בסדר גמור, זו זכותך, אתה גם עושה את זה כל פעם. אבל אלה טיפים, שאתה יכול להתייחס אלינו קצת יותר בנימוס. זה שאנחנו מהאופוזיציה וזה שיש שלוש דקות ושאני מבקש שיהיה שקט, זה לא אומר שאני עושה דווקא, זה לא אומר שאני מושך. זה אומר שאני רק רוצה לדבר, ובבית הזה אתם עדיין תיתנו לנו לדבר, גם אם אני אצטרך להיאבק פה עם סדרנים כשאתה תרצה להוריד אותי, אני עדיין אדבר. ותודה רבה ויום טוב. תודה לך. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. חבר הכנסת הרצנו, בבקשה. תודה, הקואליציה. - - - אני? אה, לא שמעתי מה אמרת. - - - אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת ואטורי, אתה יודע מה סידרה לעצמה השרה מירי רגב בסופשבוע? ואטורי, אתה יודע איפה מירי רגב נמצאת בסופשבוע? ב-weekend שלה. מה עושה מירי רגב בסופשבוע? - - - גם אם אתם טסים - - - מירי רגב סידרה לעצמה סופשבוע מפנק באזרבייג'ן. קריאה: אה, כן? למה היא נוסעת? על מה? למה? פעם תשיעית שהיא נוסעת במהלך המלחמה לחו"ל, הפעם היא נוסעת לוועידת האקלים. סחבק מחבק עצים יודע מה מטרת הוועידה. מה היא עושה שם? מה זה שייך למשרד התחבורה? פוט מסאז'.

כנראה שאת צודקת. אין לה שום קשר, לא לוועידת האקלים - - - - - - - לא לאזרבייג'ן, לא לבאקו. אגב, כשאת רושמת "דיימונד בבאקו", אז יש הרבה מאוד תוצאות. יכול להיות שהיא הלכה לשם,

כדי לרכוש יהלומים. מילואימניקים קורסים, משפחות לא יודעות מה קורה איתן, חיילים שלנו ממשיכים ליפול יום אחר יום, ושרת התחבורה והבטיחות בדרכים שוב בחו"ל. כמה זה עולה לציבור הישראלי, ינון? חבר ועדת הכספים ינון אזולאי, כמה זה עולה למשלם המיסים הישראלי?

יודע, אני לא מתמצא - - - לא יודע.

אני שואל אותך כמה עולה ה-weekend המפנק של שרת התחבורה באזרבייג'ן. אתה מתמצא - - - מיליון וחצי שקל. מיליון וחצי שקל כדי שמירי רגב תוכל לעשות פגישה מחורטטת, תסלחו לי על המילה, מונפצת, ביום שישי. זו פעם ראשונה שטסים לשם? אני מציע להביא את כל החשבון - - - שמונה פעמים נסעה, קשה לה לעשות חשבון של הנסיעות שלה. - - - - - - ארבעה שרים - - - מיליון וחצי שקל יעלה הסופשבוע שעליזה היטיבה לתאר אותו: פוט מסאז' ושופינג ליהלומים בבירת אזרבייג'ן,

מלחמה,

מירי רגב היא גם חברת הקבינט המדיני-ביטחוני. היא אמורה לשבת פה ויחד עם חבריה לקבל החלטות לגבי המלחמה,

- - - מיליון וחצי שקל - - - מיליון וחצי רק הסופשבוע. כולל היהלומים? לא. אז מה - - - - רק ה-weekend. זה יהלומים סינתטיים. הכול סינתטי. עכשיו, ינון, מילא היא הייתה עושה משהו למען האקלים, אבל מבקר המדינה פרסם דוח על תפקוד משרד התחבורה סביב הפחתת הפליטות. שם הוא מצא את תפקוד משרד התחבורה כלא קיים או לקוי מאוד.

אני ממליץ למירי רגב ולכל שורת הבכירים שנוסעים איתה לשבוע של תענוג באזרבייג'ן - - תודה רבה. - - להישאר בארץ ולעבוד למען הפחתת פליטות, ופחות למען בזבוז כספי הציבור של אזרחי ישראל, שאולי היום יותר מתמיד צריכים להשקיע אותם במילואימניקים, בחיילים שלנו - - תודה רבה,

בצורכי המלחמה, בצורכי הכלכלה שמתפרקת.

תודה רבה. קצת בושה. חבר הכנסת סוכות,

חבר הכנסת פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת קריב, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אני רוצה להמשיך את דבריך. אתה יודע, דיברנו על זה בשבוע שעבר.

ועידת האקלים זה דבר חשוב, אני כל כך מעריכה ומכבדת את העבודה שלך בנושא איכות הסביבה. חבל שהשרה שלנו לאיכות הסביבה לא כל כך מכבדת את עבודתה כמו שאתה מכבד אותה, אבל אני דיברתי על זה עוד לפני שהם טסו, שמדובר בארבעה שרים שבזמן מלחמה חשבו שצריך לטוס לוועידת האקלים,

רחמנא ליצלן, יצטמצמו ויגידו: השרה לאיכות הסביבה תטוס כי זה תחום עיסוקה, השאר יוותרו כי זה עולה לציבור המון המון כסף. רק הקמת הביתן - - - היו צריכים לקחת את שר המינהלות שיעזור להם במינהלות. שר המינהלות, בהחלט.

אנחנו צריכים אותו פה למינהלות של הכנסת, גם זה עוד לא, אבל השאוויש,

רק תפנה אליו בכינוי הנכון. מדובר בשאוויש.

אז מה שרציתי להגיד לגבי ועידת האקלים: רק הקמת הביתן, יוראי, חשוב לי, רק הקמת הביתן עלתה 7 מיליון שקלים, בלי עלויות האבטחה, הלינה וכל הדברים שכרוכים מעבר לזה.

ואני רק רוצה לציין: האם ידעתם שהשרה סילמן טסה לוועידה, חזרה ארצה, ויום למוחרת חזרה לוועידה? האם ידעתם שבשבת, שזה היה היום שבו בוועידה היה יום החדשנות וכו', התערוכה הישראלית נסגרה כי זה שבת? זו החדשנות. היא חזרה, וטסה בחזרה.

יש סיבה? לשים 7 מיליון שקלים - - - בדיוק, אז אני רק אומרת - - - לא לפתוח. לפתוח זה obvious.

לא הייתה כאן קודם הצעת חוק שנקראה התייעלות כלכלית? נאור, לא הייתה כאן הצעת חוק שנקראה התייעלות כלכלית?

נראה לי שאפשר להתייעל קצת בצורה שבה הממשלה מבזבזת את כספי הציבור ויורקת לנו בפרצוף.

תהיה יו"ר אגודת הידידות של באקו - - - קח איתך את כל - - - - - - רביבו, דופקים אותך, משאירים אותך בארץ. - - - חבר הכנסת רביבו, אני במקומך הייתי נעלבת, למה לא לקחו אותך לאזרבייג'ן. אחלה שופינג, אחלה שופינג. - - - אני במקומך הייתי נעלבת. גם פספס את הפוט מסאז', גם לא הלך לשופינג של היהלומים.

קוראים לזה התנחלות עלי באקו. עלי באקו, בהחלט. אז אני רק רציתי לחדד לאזרחי ישראל, בהמשך לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו, שיורקים לנו בפרצוף, ואני לא רוצה להגיד מה עושים לנו מהמקפצה כי את הכספים האלה שהם מבזבזים לאזרחי ישראל אולי היה אפשר לתת למילואימניקים שלנו, שהעסקים שלהם קורסים? - - - אולי לנשות המילואים? אולי לאלמנות צה"ל, שבכו לנו בוועדה בשבוע שעבר שהן לא מצליחות להתקיים? אלמנות צה"ל. 311 אלמנות חדשות במלחמה שחברת הכנסת לשעבר שולי מועלם נלחמת עבורן - - - תודה רבה. בושה וחרפה עליכם.

חברת הכנסת אטבריאן, אינה נוכחת. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. אלי, עכשיו כשתעשו הסכם עם חיזבאללה, תסגרו את כל נושא הגז, טוב, נשמה? ואללה, הבאת לי רעיון. ואללה. זו הבטחת בחירות שלכם. בוא נגיש הצעת חוק ביחד. בוא נגיש הצעת חוק. מה קשור הצעת חוק? תודה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת,

פשוט הזכרתם פה את שר המינהלות, אז זה רק רציתי להגיד לשר המינהלות שלפני שהוא מעז לצייץ, שיבקש מחברי הסיעה שלו לא לבקש מאיתנו ולהתחנן לקיזוזים.

תודה. עכשיו, לצערי הרב, אלמוג כהן לא פה, ואני אדע גם להגיד לו את זה אישית, אלמוג כהן פרסם לפני לא יודעת מתי את אלה הדברים. הוא פנה לשר המשפטים יריב לוין בדרישה להכריז על ארגון אחים לנשק כבלתי חוקי. למה? "הארגון פועל כמיליציה אלימה" שקראה לסרבנות. "בין מעשיו: חסימות כבישים, שרפת צמיגים, דחיפת פח אשפה". מישהו זוכר עוד איזה פלג שעשה את אותם דברים, שקרא לסרבנות, לא להתגייס, ששרף צמיגים ושדחף פחי אשפה? אתם רוצים להגיד לי מי אלה היו? יש לי ניסיון גדול איתם. אני בטוחה. מעניין שאותם הוא לא רוצה להוציא מחוץ לחוק. את מי הוא רוצה להוציא מחוץ לחוק?

ארגון שלם ששירת בצבא, שנלחם, שהגיע שעות ספורות לאחר הטבח הזה לעוטף עזה וחילץ אנשים מהבתים וחילק מזון בשדרות ועזר בכל מקום שהוא יכול. עם כל הכבוד לאלמוג, שנלחם ב-7 באוקטובר, והוא באמת גיבור, ואמרתי לו את זה, הוא לא רמבו שהציל את מדינת ישראל לבד. השתן עלה לכולם לראש פה. הוא רוצה להוציא אותם מהחוק. על מה ולמה? מיהו בכלל? הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק.

על מה הוא צודק? סליחה, מה זה "מי אתה"?

ניסים ואטורי - - - מי אתה שתרצה להוציא מהחוק אנשים שהם מלח הארץ?

חבר הכנסת ואטורי,

אדוני היושב-ראש, מה זה הדיבור הזה? חבר הכנסת ואטורי, אני קורא אותך לסדר. מי, מי שמך להוציא אותם מהחוק - - - - - - מי את בכלל?

ואטורי, אין צורך להגיב. ואחר כך אתם שואלים למה אנחנו משתוללים, כשאתם איבדתם את הצפון פה. איבדתם את הצפון. "מי אתה" - - - "מי אתה", זה מה שמפריע לך? עכשיו הוא יודע. אני

תאמר לי מי אתה שאתה תגיד לארגון כזה שאתה תוציא אותם מהחוק?

היית פעם במרכז לוגיסטיקה שלהם במלחמה?

חבר הכנסת ולדימיר בליאק. סליחה. היו"ר אישר.

מה זה? היו"ר אישר אתמול בסוף נאום. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת בוסקילה, אתה רוצה לסכם? כבר סיכם.

נעבור להצבעה על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 41) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה בישראל), התשפ"ה 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 41) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה בישראל), התשפ"ה 2024, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 19 בעד, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 41) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה בישראל), התשפ"ה 2024,

ותחזור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתה לקריאה השנייה

לחוק העונשין שכותרתו "התנהגות פסולה במקום ציבורי". היא אומצה בשיטתנו מהמשפט האנגלי ומופיעה בנוסח דומה כבר בפקודת החוק הפלילי. עם חקיקת חוק העונשין, התשל"ז 1977, הוטמעה העבירה בדין הישראלי, לצד מספר עבירות פליליות נוספות שהוטמעו באופן כמעט אוטומטי לאחר תיקוני נוסח קלים בלבד. הזמנים השתנו, דיני העונשין הישראליים התפתחו והתבססו, וכעת הבשילה העת לביטול העבירה. עבירת השוטטות זכתה לביקורת במשך השנים, בין היתר בשל העמימות שביסודה. יסודות העבירה הקבועים בסעיף הם רחבים ומעלים שאלות כמו מי נכנס בהגדרה של משוטט ומהם הזמן והנסיבות המעידות על מטרה אסורה או פסולה. עמימות זו אינה עולה בקנה אחד עם עקרון החוקיות, ומביאה להפללה של קשת רחבה של התנהגויות באופן שמקשה על האזרח לצפות מראש מה אסור ומה מותר. העמימות מהווה גם פתח לפרופיילינג בעייתי. אוכלוסיות מוחלשות, בין אם על בסיס רמה סוציו-אקונומית ובין אם על בסיס גזע, מוצאות את עצמן חשופות ביתר שאת לאכיפת סעיף זה על ידי הרשויות. אבקש להזכיר כי בעבר כבר ביטלה הכנסת עבירות רחבות ועמומות, כגון עבירת התקלה הציבורית בשנת 2008 מטעמים דומים. במהלך הדיונים הביאה המשטרה בפני הוועדה נתונים בדבר השימוש בסעיף 216(א)(5), שאותו אנו מבקשים לבטל היום. המספרים הנמוכים של תיקי האישום וההרשעות בסעיף, הן כעבירה יחידה והן כעבירה נלווית, מעידים על השימוש המועט שנעשה בו בשנים האחרונות.

מספרים אלו אינם מעידים על כלל התופעות הבעייתיות שנובעות מקיומה של העבירה, כגון המקרים שבהם היה חיכוך בין שוטר לאזרח בחשד לעבירת השוטטות גם כאשר לא נפתח תיק פלילי בגין אותו מפגש בעייתי. זאת אינה הפעם הראשונה שבה מוצע לבטל את עבירת השוטטות ואני שמח על כך שהצעתו של חבר הכנסת סולומון מבשילה כעת לכדי חקיקה. אני קורא לכם לתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שאישרה הוועדה. ואני רוצה לברך אותך, חבר הכנסת משה סלומון. כמו שאמרתי, זו חקיקה שהרבה שנים ניסו להעביר אותה, ואני מבין גם שזה החוק הראשון שלך, שאתה מעביר היום, אז שיהיה באמת בהצלחה. חוק חשוב. וזו ההזדמנות גם להודות ליו"ר ועדת שרים לחקיקה יריב לוין, שהרבה שרי משפטים לפניו התנגדו, והוא הלך על החוק הזה, וביחד אתם מעבירים את זה. יישר כוח גדול. תודה רבה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצות יש עתיד וישראל ביתנו.

כן, יופי, אז אם כן נלך לפי הסדר.

אינו נוכח, מאיר כהן, אינו נוכח, קארין אלהרר, אינה נוכחת. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. אני רוצה לגעת בנקודה שהיא מאוד מאוד כואבת, לא נעים לומר אותה, אבל זו האמת המכוערת, וצריך לשים את הדברים על השולחן. אני חושבת שכל ישראלי צריך לשאול את עצמו בעת הזו איך יכול להיות שממשלת ישראל רצה להסדר בלבנון מול חיזבאללה, שזה גוף טרור מסוכן, חזק, שיורה עלינו ברגעים אלה, שהרג לנו אנשים, שרחוק מלאבד את היכולות שלו, אנחנו רצים להסדרה מולו, ואנחנו לא רצים להסדרה בעזה. איפה שיש לנו חטופים וחטופות, איפה שזה הכי דחוף, איפה שהצבא אומר שכבר אין אפקטיביות לתמרון. איפה שהממשלה בעצמה אומרת שאנחנו כבר בשלב כיסוח הדשא. אז איך יכול להיות שבלבנון אנחנו רצים להסדר, ובעזה, איפה שזה הכי דחוף, אנחנו לא רצים להסדר? לא נעים לומר את האמת, אבל התשובה היא פוליטיקה. פוליטיקה על גבם של אנשים שנמצאים במנהרות החמאס, לא פחות מזה. השותפים הפוליטיים בממשלה הזאת מאיימים בפירוק הקואליציה אם יהיה הסדר בעזה. הם לא מתביישים להגיד את זה, ייאמר לזכותם.

שר האוצר אומר: בשנה הבאה בגוש קטיף. הוא לא אומר בשנה הבאה עם החטופים והחטופות בבית. השר לכישלון לאומי, בן גביר, אומר: אני לא אסכים לשום עסקה, בשום תנאי. בשום עסקה אני לא רוצה אותם. אני לא מביא אותם. אני לא עושה עסקה. וראש הממשלה שלנו נסחט על ידם. וכך אנחנו נגררים למצב טראגי, שלמרות שעם ישראל רוצה עסקה ורוצה את החטופים והחטופות בבית, למרות המחירים הכרוכים, אנחנו לא מקבלים את זה, כי פוליטיקאים מתוך הקואליציה סוחטים את ראש הממשלה. חשוב לי לומר מעל הבמה הזאת, חובה לעשות עסקה. אני מאמינה בעסקה, כן, למרות המחירים.

כי מדינת ישראל חזקה מספיק. יש עוד דרכים להבטיח שחמאס לא ישתקם מהמכה שנתנו לו. למשל, לא נעביר לו יותר כספים, כפי שעשה ראש הממשלה נתניהו במשך שנים רבות. למשל, לא נאפשר את שיקום הרצועה כל עוד חמאס פועל שם. למשל, נייצר לו אלטרנטיבה. מדינת ישראל מספיק חזקה כדי לעמוד במחיר של עסקה, אבל היא לא מספיק חזקה כדי לעמוד במחיר של היעדר עסקה. אנחנו לא נעמוד במחיר של הידיעה הברורה שאנחנו הפקרנו את האחים והאחיות שלנו למותם. אנחנו פשוט לא נשתקם מזה. זה לא שרק ניר עוז לא השתקמו. זה לא רק שהיישובים בעוטף עזה לא השתקמו. זה לא רק שכל מי שגר בסמיכות לגבול יגיד לעצמו, איך אני חי פה? אם יקרה פה משהו אף אחד לא ידאג לי. זה לא שרק הפריפריה לא תשתקם. לחזון הציוני לא תהיה תקומה. החלום הציוני יפוג אם אנחנו לא נביא אותם. והבאנו הרבה הישגים צבאיים במלחמה הזאת: חיסול סנוואר, חיסול נסראללה, הישגים מדהימים. אבל אין ניצחון ואין שמחה, כל עוד האחים והאחיות שלנו לא פה בבית. ואני רוצה לומר עוד משהו לחברי הכנסת שיושבים כאן, שימו לב ליחס שהמשכן הזה נותן למשפחות החטופים והחטופות. ישבתי בלא מעט ועדות שנתקלתי בהן בהתנהלות מזעזעת, מבזה, כלפי משפחות של חטופים, שלא מרשים להן להיכנס לדיון. אנחנו נפלנו על הראש במשכן הזה? איך לא נותנים למשפחה של חטוף להיכנס לדיון? איך אומרים לבן משפחה שהיקיר שלו בעזה ברגעים אלה תקצר? תודה רבה. איך אומרים להם מה מותר להם להשמיע

לפחות את זה מגיע להם, יחס ראוי ומכבד.

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

אנחנו, בבניין הזה, נותנים ציונים ליהודים יותר טובים ופחות טובים, לפי כמה שהם דבקים בתורה, כביכול, כאילו הם חזרו מפגישה עם ריבונו של עולם. ברשותכם, יצא לאחרונה ספר שבו אספו מאמרים של הרב עמיטל, "לעולם יהא אדם". אני רוצה להקריא לכם מה אומר הרב עמיטל על הקיבוצים: התפארנו בליבנו, גאוות היישוב באותם ימים הייתה הקיבוצים. מה היו הקיבוצים? עמל, צדק, שוויון לכול. חשבנו שכך תיראה המדינה, ואומנם כאבנו את אלה שהתרחקו מהתורה. אבל ידענו גם ידענו מה שאומר רבי מאיר שמחה מדווינסק בעל ה"משך חוכמה", שציבור נמדד לפי המידות, לפי צדק,

כאבנו שהתרחקו מהתורה, אבל היינו בטוחים במידות ברמה המוסרית. מה קרה לנו עכשיו? כאילו דבקים בתורה והתרחקו מהמוסר. אין מוסר של השתמטות. אין מוסר שמישהו אחר יסכן את נפשו ואני אשתרע על כיסאות מסביב לכורסאות הממשלה. ואני רק אנצל את מה שנקרא, ויגידו שזה לגיטימי, הכוח הפוליטי. זה לא לגיטימי בגלל שגם ההצעה שהביאו עכשיו, איך לשנות חוקים לטובת נאשמים שכבר נאשמים, בדיעבד אי-אפשר לנצל את הרוב בשביל זה. כמו שאי-אפשר לנצל את הרוב בשביל להגיד: אני אקח ממך את מה שיש לך ועבדת בשבילו, ואני אקח את זה לילדים שלי. הילדים שלך יסתכנו כדי לשמור עליי, בגלל שצריך אותי להרכב הקואליציה. אז ראש הממשלה, כדי להישאר ראש ממשלה, הוא לא מקריב, חס וחלילה, בידיעה, חיילים בשדה הקרב, אבל הוא קובע מי יקריב את החיים שלו בשדה הקרב כדי שהוא יישאר ראש ממשלה. ומי לא יקריב? תגידו, זה נראה לכם הגיוני? אפשר לצפות את זה במה שרוצים. בסוף זה מה שאומר ראש הממשלה.

בכאב גדול, גם חברי הקואליציה, שהולכים כמונו, כמעט כל יום, לבתי אבלים, פוגשים את הזעקה, פוגשים נשות רבנים כאן, בוועדות הכנסת, אימהות שכולות,

זה קשה לשמוע,

תוציא אותם, תוציא אותם, זה לא נעים, זה קשה. רביבו, קוראים לך. לך, לך. אני רציתי להישאר.

קשה לשמוע את זה.

אני רוצה להקשיב לך. אני רוצה להקשיב לך. הוא צודק, קשה לשמוע.

הוא רוצה לשמוע אותי,

יש דברים שהם לא יכולים לשמוע,

זהו, יצאו כולם? השר פרוש, אתה גם יכול לצאת.

רק תומכת

הוא שאנחנו נעשה את ההפרדה בין דם לדם.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. וכן, גם אתם אשמים.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

תודה רבה, אדוני היושב בראש. אדוני ראש הממשלה, למרות שאתה לא יושב פה, וחברי סיעתך ברחו החוצה כמו שפנים, אני מניח שאתם שומעים אותי. אדוני ראש הממשלה, חבריי חברי הכנסת מהקואליציה, אנחנו בהחלט מבינים את התרגילים שלכם או של הממשלה, תלוי איך שואלים, להביא חוקים ממשלתיים במסווה של חוקים פרטיים, או להביא חוקים פרטיים במסווה של חוקים ממשלתיים. תבחרו איך שאתם רוצים. ומה המטרה? לעקוף את העיניים של היועצת המשפטית לממשלה, שאתם יודעים שהיא תפסול את החוקים המושחתים שאתם מביאים לכאן, כמו חוק המתנות שבא כחוק פרטי. מותר לחברי הכנסת, לשרים, לאישי ציבור, לקבל מתנות באלפים, בעשרות אלפים. חוק מושחת. אני אומר לכם את זה כאיש משטרה, אסור היה לקבל כוס קפה כשהייתי בתפקידי. אתם יכולים לבדוק כמה מתנות החזרתי בתפקידי הקודם למחסן הכנסת. גם מתנות שניתנו לרעייתי, כמו איזה צעיף. כששלחתי את העוזרים שלי, אמרו: תעשו טובה, אל תעשו צחוק, זו חתיכת בד. רק בודקים באינטרנט וזה צעיף לאישה עשוי על ידי אומן, ששווה 500 אירו. אז לא יכולנו לקבל אותו, החזרנו אותו למחסן הכנסת. ועוד איזה כד מוזהב שקיבלתי מיושבת-ראש הבית ננסי פלוסי כשבאה לבקר כאן. הכול הוחזר, זה לא שלנו. אבל חוקים מושחתים כמו חוק המתנות, זה בסדר. כמו החוק המושחת הזה שהרוגלות לא יופעלו על אישי ציבור. אישי ציבור לא מקבלים שוחד, לא שולחים ידם לקופה הציבורית. אז אזרחי מדינת ישראל, משפחות פשע, שזה בסדר, אי-אפשר להפעיל עליהם את הרוגלות באישור בית המשפט, ואני מברך על כך. זה עוד כלי למשטרה. אלא שהוציאו מהעניין את אישי הציבור כאילו הם זכים כבדולח. אז כל מיני חוקים מושחתים שהממשלה הזו לא רוצה ללכלך בהם את ידיה, והחוק המוגש בימים אלה בסיועו של ראש הממשלה, חוק של אחת מחברות הכנסת שאתה,

תומך בו מתוך פחד. חוק פרטי למינוי ועדת חקירה מיוחדת, עם שני חברי כנסת מהקואליציה, שני חברי כנסת מהאופוזיציה, ואזרחים שנפגעו מהעוטף ועוד איזה אישי ציבור, ועדת חקירה מיוחדת במקום ועדת חקירה ממלכתית שמכונסת לתוך חוק. מה זה הקשקוש הזה? אתה, אדוני ראש הממשלה, פשוט פוחד, פוחד מהאמת הפשוטה. בישראל ישנו חוק מינוי ועדות חקירה ממלכתיות. אני מודיע לך שאנחנו לא נשתף פעולה עם הצגת האבסורד שלך. אנחנו לא נמנה חברים לוועדת חקירה מיוחדת. הטענה המטומטמת הזו, לא סומכים על שופטי בג"ץ? שופטי בג"ץ מנעו את הנבצרות שלך. אז כשטוב לך, מאמינים לשופטי בג"ץ, כשלא טוב לך, לא מאמינים לשופטי בג"ץ. כאחרון העבריינים. אתה פוחד להגיד שני משפטים, בכל משפט שלוש מילים: אני מקבל אחריות, ועדת חקירה ממלכתית. אתה פשוט פוחד. אם לא היית פוחד היית מאפשר את זה. שנה וחודש אחרי האסון הנורא לא שמענו ממך את המילים האלה.

תודה רבה. חבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת,

אני מסתכל פה על חבריי בקואליציה שיצאו החוצה. הסתכלתי על האנשים, ומה שעניין אותי: איך התקבלה ההחלטה מי יישאר פה היום. אני שואל גם אותך, אדוני היושב-ראש, איך התקבלה ההחלטה? לפי מה? לפי גיל, מצב משפחתי, ותק בכנסת, התנהגות טובה, התנהגות רעה? בסוף ישב מישהו ואמר: תשמעו,

אתם נשארים פה. מעניין מה היה שם. כי אני ראיתי פה חלק לא מרוצים. רביבו, נראה לי לא בא לו בטוב כל האירוע הזה. לא בא לו בטוב. ודווקא הוא נראה לי בן אדם שעובד. אלה שבעונש.

יושב, לפחות מכבד אותנו, חבר הכנסת מישל בוסקילה, שבאמת עשה הרבה דברים. הוא הגיע לכנסת אומנם לא מזמן, אבל הוא לא נולד בכנסת. הוא עשה כמה דברים גם כאיש עסקים, גם כפעיל באשקלון. למה מכל האנשים השאירו אותו פה היום? מה היה? ניסיתי לדמיין - - - היה לו להעביר חוק. - - - אוקיי. ולמרות הכול אני ראיתי איך מעבירים פה חוקים והולכים הביתה. תאמין לי, ראיתי את זה. וראיתי שמעבירים פה חוקים גם בלי להיות פה. גם את זה ראיתי. השאירו, לא משנה. התנדבת, בוא נגיד ככה. אתה פה אז התנדבת. אני חשבתי לעצמי עוד משהו: האם יש מצב

ואז אמרתי: לא נראה לי. אני ראיתי חלק מהפרצופים פה. יש כאלה שככה-ככה. לא כולם מגיעים לוועדות, ודווקא יש כאלה שהנוכחות שלהם בוועדות היא פחותה והם ישנים בבית עכשיו. מי קיבל את ההחלטה? מדוע אני שואל את השאלות האלו? כי הופתעתי היום. הייתה ועדה היום אצל אופיר כץ, ועדה מדהימה באמת שמשנה את חוקי הבחירות ואת הזכות להיבחר באצטלה של אלף ואחד סיפורי מעשיות. אבל היה דבר מעניין, כי היו משפחות חטופים, והם אמרו לאופיר כץ: תקשיב, המקום היחיד שלא הגענו לדבר כמשפחות חטופים זה בסיעת הליכוד. אמר להם אופיר כץ, שהרגע נכנס: אני אדאג שתגיעו לסיעת הליכוד, פשוט לא היו בזמן האחרון ישיבות סיעה. כל מי שיושב שם מנסה לחשוב מה זה בזמן האחרון. היו מתחילת המלחמה, לפי דבריו, שלוש ישיבות סיעה. שלוש. תקשיב, למה אני אומר שלוש? הרי בסוף כשמחליטים מי נשאר פה, אני מניח שיש דיון.

אני מקווה שבסיעה הזאת, שמתיימרת להיות דמוקרטית, עם פתיחות וחופש ופריימריז וכל הסיפורים ששמענו על דמוקרטיה ליברלית, ליכוד, נשמע לא הגיוני, בכל הסיפור הזה לא הייתה ישיבת סיעה.

כשמתקבלות החלטות הם לא באירוע. הם באים, אומרים להם: נגד, בעד, נגד, בעד.

יותר מכול, אפילו לא מאפשרים להם את הזכות להגיד מי לא רוצה להיות פה היום. ואז רביבו קופץ כנשוך נחש. ואז הוציאו אותם. ואז הוציאו אותם גם. אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, הסיעה הזאת זה דבר משונה. היא משונה כי קודם כול אופיר כץ, ואני שמח שהוא עשה את זה אולי סוף-סוף יפגשו את משפחות החטופים בסיעת הליכוד. יושב-ראש הסיעה ידאג לזה. אני מניח שבאותו יום יושב-ראש הליכוד לא יהיה, ראש הממשלה שלנו לא יהיה. הוא הרי נפגש עם מאות כל הזמן, הוא אמר אתמול. היום שמענו בוועדה אחרת, שקר. חס וחלילה, לא רוצה להגיד מילים קשות על ראש הממשלה. נגיד שצריך לברור היטב את דבריו ולמצוא שם דבר אמת מדי פעם. אבל לא אני אמרתי שלא היו ישיבות סיעה, אמר את זה

אז אני עכשיו שואל אותך, חבר הכנסת בוסקילה: אתה לא מרגיש שדפקו אותך? אחרי שאמרתי את זה, מאחר שאתה לא בליכוד, שמעתי את השר אלקין. אני מכיר את השר מיקי זוהר עם האמירה האלמותית שלו על שלוש הכ"פים:

כבוד וכוח. עכשיו יש גם שר של שלוש המ"מים: שר המים, שר המינהלות ושר המשתמטים. שיהיה להם בהצלחה. תודה רבה. חבר הכנסת הרצנו, בבקשה. למה לא הצעת לחבר הכנסת רול או לבועז טופורובסקי? אינו נוכח. בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי לאופוזיציה, חבר הכנסת בוסקילה, היחיד מחברי הקואליציה שנמצא באולם. אוה, הינה נכנס עוד אחד. אנחנו דנים עכשיו בביטול עבירת השוטטות. עבירת השוטטות,

חבריי חברי הכנסת, היא הליכה באפס מעשה וללא תכלית, אם היא נעשית בנסיבות מחשידות. היא מהווה בישראל עבירה פלילית.

מזל שוועידת האקלים מתקיימת באזרבייג'ן, כי אם היא הייתה מתקיימת בירושלים היה אפשר להגיש כתב אישום נגד עידית סילמן על שוטטות. ומדוע? כי השרה להגנת הסביבה היא מופת לחוסר מעש וללא תכלית, והיא אכן נעשית בנסיבות מחשידות. אני בהחלט משוכנע שכל הבכירים שנטשו את משרדה לא הבינו מה היא עושה שם. לא הבינו עד כדי כך שהם פשוט נטשו בזה אחר זה. 11 בכירים של המשרד להגנת הסביבה, החל מהמנכ"ל שהיא עצמה השאירה ועד ליועצת המשפטית למשרד, פרשו ממנו, חלקם במחאה גלויה, חלקם במחאה סמויה. באמת באמת עידית סילמן היא הגרועה בשרות להגנת הסביבה בתולדות מדינת ישראל. ובוא ניתן רשימה חלקית של הדברים שהיא הצליחה להשיג - - היא יודעת לקחת שוחד, זה לא כולם יודעים. זה שהיא פוליטיקאית מושחתת שפירקה ממשלה והביאה לנו את ממשלת החורבן, ונתנה ונשאה בשוחד על מנת לעשות את זה, כולם יודעים. אני לא משוכנע, חבר הכנסת שטרן, שכולם יודעים שבתקופת כהונתה, פחות משנתיים, היא עשתה כל כך הרבה נזק להגנת הסביבה ולמשבר האקלים, יותר מכל השרים שקדמו לה. אז בואו נעבור על הרשימה: היא חוררה את חוק אוויר נקי, את החוק שמגן על היכולת שלנו לנשום אוויר נקי. בישראל מתים כל שנה 2,500 אנשים, 2,500 אנשים, מזיהום אוויר. היא עשתה פוליטיזציה של ועדות התכנון, היא הכניסה את הנציגים של בן גביר ושל סמוטריץ' פחות מקצועי, יותר עסקני, פחות שימור, יותר פיתוח. היא אפשרה לבנות מיזמים מזהמים על רצועת החוק הנדירה של מדינת ישראל. היא בזזה או אפשרה את הביזה של קרן העושר. 110 מיליוני שקלים שהיו אמורים ללכת לאנרגיות מתחדשות, למחקר ופיתוח, לעידוד תעסוקה בנגב, הלכו ליעדים אחרים תחת המשמרת שלה. שמעתי שהיא שלחה מכתב במחאה על בזיזת קרן העושר. היא ביטלה את המס על הכלים החד-פעמיים למרות שהוא הוכח כיעיל מאוד במניעת השימוש בכלים חד-פעמיים. היא ביטלה או משרד ראש הממשלה ביטל בזמן המשמרת שלה את המדיניות של אפס תוספת סיכון למפרץ אילת, אפשר להזרים טונות, טונות של נפט ותזקיקים לתוך המפרץ תוך סיכון בריאות הציבור, כלכלת העיר. אסון שרק ממתין לקרות תחת המשמרת שלה. היא ביטלה את עילת הסבירות, וכששאלתי אותה כאן, במליאה, זה הרי אחד הכלים הכי משמעותיים להגנת הסביבה, את, מה את אומרת עליו? בעזרת השם, יהיה בסדר. זאת התשובה של המשוטטת עידית סילמן, שבנסיבות מחשידות, תחת שוחד, הגיעה למשרד שלה ושם, במקום להגן על הסביבה, פועלת להחריב אותו. עבורנו ועבור הדורות הבאים

סליחה, אני מתנצל. זאת לא השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, זאת השרה להגנת הסביבה שמוליק סילמן. אני באמת מצטער. את צודקת, חברת הכנסת הרכבי. עוד פרט טריוויה שאתם מוכרחים לדעת: חוק האקלים שהיא הגישה הוא פח אשפה, תסלחו על המילים. הוא ישראבלוף. הוא מחורר יותר מגבינה שווייצרית. בכל סעיף שיש בו יש שסתום שמרוקן אותו מתוכן, סתם, כדי להגיע לוועידת האקלים ולהגיד כאילו שיש לנו חוק אקלים. אבל אין חוק אקלים, הוא לא חוקק. ובזמן שהיא הייתה באזרבייג'ן היא נתנה תשובה במסיבת העיתונאים כשהיא נשאלה על הצעת חוק האקלים,

שהוא לא מספיק טוב. היא הגישה הצעת חוק, לא הגיעה לאף דיון בוועדה. התכנסנו בראשות ועדת הפנים, יעקב אשר קיים תשעה דיונים על חוק האקלים, עשרות שעות של דיונים. חברת הכנסת הרכבי ואני ישבנו שם, לא זזנו מהכיסא דקה כי זה חוק שיקבע את עתידה של המדינה, עידית סילמן לא הגיעה פעם אחת. פעם אחת - - תודה רבה.

היא הגישה חוק, היא ברחה לאזרבייג'ן, משם התראיינה ואמרה שהחוק לא טוב - - תודה רבה. - - והיא ממשיכה לשוטט בנסיבות מחשידות ללא תכלית ובצורה פשוט בלתי רגילה.

חברת הכנסת הרכבי, בבקשה. היא לא דבי, זאת מטי. חברת הכנסת, בבקשה. תודה רבה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מאחר שיש לנו 20 דקות שמחולקות לטקטים של חמש דקות אז אני אעשה נאום בהמשכים, ברשותכם. לפני שבוע נאמה אילנה דיין בטקס קבלת תואר דוקטורט לשם כבוד במכון ויצמן. אני לא יודעת אם למישהו יצא לשמוע את הנאום, נאום מכונן, בועט, ערכי ומרגש. מפאת קוצר הזמן, כי את הנאום ייקח לי 40 דקות לקרוא, אני קוראת ממנו חלקים, וממש דברים בשם אומרם: לא ידענו שאפשר ככה לכאוב. לא ידענו שאפשר ככה להיחטף, להיאנס. לא ידענו שאפשר ככה להפקיר. לא ידענו שאפשר ככה למות. מה שקרה לנו בשבת ההיא חרג כל כך מגבולות הדמיון שכבר שנה וחודש אנחנו מחפשים את המילים. המילים שאומר כאן הן דעתי שאינה מחייבת את עמיתיי. אבל שמחתי שניתנה לי הזכות לדבר הערב בשמם של מקבלי התואר לשם כבוד, לא בגלל שיש לי את המילים המדויקות, אבל את השאלות אולי אצליח לנסח. השאלות שדחוף שנשאל את כולן עכשיו. מתוך אהבת המקצוע שבחרתי והיה לי לשליחות, מתוך אהבת המולדת הפשוטה, מתוך החיבור העמוק שלי לארץ הזאת ולאנשיה, את השאלות אנחנו חייבים לשאול, גם כדי לנסות לקבל תשובות אבל בעיקר כדי לוודא שאנחנו לא מפסיקים לשאול. כי אין תקומה למקום שבו גם השאלות מתות, כי את מה שנשבר כאן חייבים לתקן, וכדי לתקן צריך לדעת, וכדי לדעת צריך לשאול. לכן מעשה השאלה הוא המעשה הפטריוטי בימים האלה, ולא מיותר לומר את זה. עשה את זה אבא של הדר כהן, תצפיתנית שנפלה בנחל עוז, לפני כחודש בטקס הזיכרון הלאומי, כשעמד על הבמה ואמר בקול סדוק: דם הבנות שלנו זועק אלינו מן האדמה. לא נשכח ולא נתעייף. בשארית הכוחות נדאג שהאחראים יקבלו עליהם אחריות. ראיתי אותו עם דמעות בעיניים והבנתי, מכל חטאי האחראים לאסון, מכל כשלי המנהיגים ששרדו את האסון, אין הסבר לחטא הסירוב להקים ועדת חקירה ממלכתית, שפשוט תשאל ותבדוק את הנורא באסונות שניחתו עלינו. כי איך אפשר להחליף שר ביטחון במהלך מלחמה אבל להקים ועדת חקירה ממלכתית, הכלי האחד שהחוק מסדיר והציבור מפציר שיקום כדי לשאול שאלות ולקבל תשובות, אי-אפשר, גם במלאת שנה וחודש למחדל הכי גדול שהיה כאן? בדקתי, ועדת אגרנט קמה ב-21 בנובמבר 1973, חודש וחצי אחרי שפרצה מלחמת יום הכיפורים, שאותה מונתה לחקור, ועדת כהן קמה ב-1 בנובמבר 1982, חודש וחצי אחרי הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה, ועדת אור קמה ב-8 בנובמבר 2000, חודש ושבוע אחרי שפרצו המהומות בגליל שאותן מונתה לבדוק, ועדת שמגר קמה ב-8 בנובמבר 1995, ארבעה ימים אחרי רצח רבין, שאותו מונתה לחקור, נכון, ועדת בכור קמה 47 שנים אחרי רצח ארלוזורוב, וועדת החקירה על חטיפת ילדי תימן קמה כמעט 45 שנים אחרי שנחטפו ילדי תימן. אבל הוועדה האחת לא באמת גילתה מי רצח את ארלוזורוב, והשנייה לא באמת פיענחה את החידה כואבת על הילדים שנעלמו מחיק אימותיהם. הסירוב להקים ועדת חקירה שתבדוק איך קרה אסון 7 באוקטובר מקטין בכל יום שעובר את הסיכוי לברר את העובדות, לחשוף את האמת, ולהחזיר לציבור את האמון באנשים שמקבלים כאן החלטות של חיים ומוות. אני אמשיך בטקט הבא. תודה רבה. חברת הכנסת מזרסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש.

היום יצאתי מהוועדה המיוחדת לחיזוק הנגב והגליל בלב כבד ותחושת דחיפות. קריית שמונה, אחת הערים המשמעותיות ביותר בצפון, עמוד התווך של האזור כולו, העיר הצפונית ביותר במדינה, נמצאת במצוקה נוראית. העיר האהובה הזו עומדת בפני אתגרים קשים מאז פרוץ מלחמת 7 באוקטובר.

הסבל וההזנחה שפוקדים את תושבי העיר פשוט לא יכולים להימשך. תמונת המצב שהוצגה בפנינו בוועדה מבהירה דבר אחד בלבד: להפקרת הצפון יש מחיר, מחיר יקר מנשוא. הנתונים שהוצגו צריכים להדאיג כל אחת ואחד בבית הזה. הנזק הכלכלי של העיר לשנת 2024 מוערך בכ-2.5 מיליארד שקלים. העיר הזו חוותה כ-300 פגיעות ישרות ו-2,000 פגיעות עקיפות במבנים ברחבי העיר. יותר ממחצית מהעסקים בקריית שמונה הועברו כבר למקום אחר, מחוץ לעיר. כשמסתכלים רק על הנתונים של העסקים הקטנים מגיעים למעל 70% מהעסקים. עסקים רבים בכלל לא שרדו, ונסגרו בסופו של דבר. חנויות שהיו מלאות בחיים הפכו לשוממות וריקות. לא רק פניה של העיר השתנו בעקבות המלחמה, חיי התושבים השתנו ללא היכר. מספר התושבים בקריית שמונה הולך ומצטמצם. יותר ויותר תושבים מקבלים החלטה קשה, נאלצים לקבל החלטה קשה, לעזוב את הבית שלהם בשל חוסר ביטחון, ביטחון כלכלי וביטחון בטחוני. התושבים שנשארו שם בגלל שהם מרותקים למקום העבודה, העובדים החיוניים, נאלצים עכשיו להתמודד עם חרדות, מתח ופחדים, שמלווים אותם יום ולילה. למצב הזה יש כמובן גם השלכות על העתיד, על העתיד של ילדינו. אתם יודעים שבתי הספר, גנים, עומדים ריקים מתלמידים. הפערים הלימודיים גדלים ונהיים בלתי הפיכים, גם אם הילדים עכשיו לומדים ביישובים אחרים, כשהם מפונים, לומדים במוסדות לימוד וחינוך ששופצו זמנית שם.

בקרב התלמידים הניגשים לבגרות השנה נרשמת מגמה של חוסר מוכנות. מי יכול להתמודד ולהתכונן לבחינה כשהוא תחת הפצצה או שהבית שלו נשרף?

הם חיים בחרדה מתמדת, בלי תשובות על העתיד לילדים שלהם, בלי הבנה בכלל לאן הסיפור הזה הולך. הנתונים הקשים מדברים בעד עצמם. אסור לנו להתמהמה. כדי לייצר תקווה צריך קודם כול לפעול. עלינו להתייצב לצד העירייה ולסייע לה בכל בקשה שלה על מנת להציל את העיר. לעזור, לעזור להם בכל מה שהם מבקשים, כדי להחזיר אותם למסלול הצמיחה. אבל זו לא רק קריית שמונה. הצפון כולו הפך לחבל ארץ חבול ומופקר. הנזקים האדירים, נזקים נוראיים בכל התשתיות, גם פיזיות וגם חברתיות, מחייבים את הממשלה להשקיע משאבים רבים כדי להחזיר את האזור למסלול הצמיחה שהיה לפני פרוץ המלחמה. אתם יודעים, אני היום אמרתי שהיחס של הממשלה לקריית שמונה שווה ליחס של הממשלה לכל אזרחיה, לכלל אזרחיה. כמה זמן עוד יעבור עד שנעבור משלב החזון לשלב המימוש, משלב הדיבורים לשלב המעשים? חייהם של אנשים רבים מוטלים כעת על הכף. הייתי מצפה מכל המעורבים,

ראשי מינהלות, חברי הכנסת, לעבוד טוב יותר, יעיל יותר ומהר יותר למען תושבי הצפון. אסור לנו לתת לצפון להמשיך להיות מופקר. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אני לא יודעת אם יצא לכם לראות, אה, יש לי חמש דקות.

אם יצא לכם לראות, יצא איזשהו קמפיין עם התמונה של אלי פלדשטיין, אני לא יודעת אם אני אומרת את השם שלו נכון, תחת: Bring him home. הוא מושווה לחטוף בעזה.

אפשר בכלל לתאר מה מרגישות משפחות החטופים כשהן רואות קמפיין כזה? אפשר לתאר מה הן אומרות לעצמן? כאילו לא מספיק שאתמול עלו לכאן חלק מחברי הקואליציה, והדבר היחיד שהם דיברו עליו זה זה, מול משפחות החטופים, עכשיו הן רואות קמפיין שלם שלא מתייחס לאחד החטופים שלהם. באמת, אני דווקא רוצה לפנות לקואליציה. אני לא טוענת שאתם אחראים,

אני פשוט חושבת שדווקא אתם אלה שצריכים לעלות לכאן ולגנות את הדבר הנורא הזה. אין מקום להשוואה, אין מקום לכלום. אנחנו לא יודעים מה קרה, ואם אני לא יודעת גם אתם לא יודעים. וכרגע אנחנו מדברים על מישהו שסיכן את ביטחון מדינת ישראל, וכולם נזעקים להגן עליו, וכולם נזעקים לזעוק את זעקתו על התנאים שלו, על החקירות שלו, כולם כבר מאשימים את כולם. פשוט התנהלות שאי-אפשר לתאר אותה. הדבר השני שרציתי לדבר עליו הוא תרבות השקרים. עולים לפה שרים, חברי כנסת, מפיצים פייק, וזה כאילו עובר. הם באים לכאן ומשקרים, ואז עוברים לערוץ הליטוף ומשקרים. ואני תוהה, יש אנשים שצופים בזה, וצופים אולי רק בערוץ 14, והם חושבים שזאת המציאות. וזו איזושהי מציאות אלטרנטיבית. אנשים חיים במציאות אלטרנטיבית, ויום אחד זה יתפוצץ להם בפרצוף, והם יגידו: איך לא ידענו? עכשיו, עולה לכאן אתמול השר הידוע כדוקטור רעל,

עולה לכאן ומנסה לעקוץ אותנו ואת לפיד, וטוען שבן גביר מקבל יותר מנדטים מאיתנו בסקרים. אממה, בואו ננפץ את זה, ב-100 הסקרים האחרונים בחודשים האחרונים יש עתיד מכפילה, זאת אומרת כפול מהמנדטים של שר הכלום ושום דבר. לדוגמה, סקר של מעריב מלפני ארבעה ימים: יש עתיד,

שזה כמעט פי שניים מעוצמה יהודית, שמגרדת את השמונה. גם בסקר של ערוץ 14 יש עתיד מובילה על עוצמה יהודית. למעשה, בממוצע של החודשים האחרונים, ממוצע המנדטים של יש עתיד הוא 15, ממוצע המנדטים של עוצמה יהודית הוא 6.33 מנדטים. לכן הבעיה היא לא רק השקר. הבעיה היא הזלזול באינטליגנציה של הציבור. הרי מי שעולה לכאן ומשקר סומך שאף אחד לא יבדוק את העובדות, אבל התפקיד שלנו הוא לעלות לכאן ולנפץ את השקרים אחד אחרי השני. כבוד השר, אם יש לך בעיה במתמטיקה, את זה אפשר ללמוד, אבל קושי עם האמת, לזה, לצערי, אין פתרון פשוט. יש לי זמן לעוד שקר? יש לי זמן לעוד שקר. השקר הנוסף: צייצו להם לדעת כל חברי הקואליציה כמעט ששפי פז נכנסה לכלא כי היא ציירה גרפיטי. זה מה שאמרו. היא ציירה גרפיטי, ומה פתאום, וזו אכיפה בררנית. ציבורים שמבעירים את איילון, שופכים צבע על הכביש, הם בלי ענישה, שפי פז נכנסת על גרפיטי. השר לביטחון לאומי הגיב: "בית המשפט עושה איפה ואיפה: מחמיר בענישה כאשר מדובר בפעילי ימין ומקל בענישה כאשר מדובר בפעילי שמאל". מישהו יודע אם המתפרצים לבסיס צה"ל הועמדו לדין, היו בחקירה? כלום, אה? אז איפה ואיפה אנחנו כבר מנפצים. יופי. עכשיו לעובדות: שפי פז נכנסה לכלא על השגת גבול, כניסה לגן ילדים ולמרפאה המטפלת בעובדים זרים, פיזור נעצים. במסגרת עסקת טיעון - - - - - יסמין

- - הוצעו לה עבודות שירות, סירבה לעשות עבודות שירות או להביע חרטה ונכנסה ל-45 יום בכלא.

אני אמשיך את השקרים, אני רוצה רק להזכיר לשפי ולחסידיה שמי שלא עצר את העובדים הזרים הוא בנימין נתניהו.

חבר הכנסת טור פז, בבקשה. היא אמרה על חברת הכנסת גבי לסקי שצריך להעמיד אותה לפני כיתת יורים. לא נתתי לה להיכנס לכנסת במשך חודש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היה היה, תקשיב טוב, חבר הכנסת ששון ששי גואטה, אמור לי מי שותפיך ואומר לך מי אתה. הליברלי בליכוד. היה פעם חבר כנסת, קראו לו גם רב, למרות שהוא לא זכאי לשם הזה, שטען שצריך להפריד בין יהודים וערבים בחוף הים. מזכיר לך איזה תורת גזע, נכון? הוא דרש לשלול זכויות מערבים לבחור ולהיבחר. הוא אמר שירושלים, אתה שומע, אופיר כץ? הוא אמר שירושלים היא עיר שבה חיים יהודים בלבד. היו לתורה שלו שלוש רגליים: גזענות, דחיית חילוניות ונקמה בגויים. הוא אמר שדמוקרטיה היא תפיסה זרה, לא יהודית, ואין התורה סובלת שטות זו. אתה שומע, ששי? הוא אמר שהחובה לכבד ולציית, אתה שומע, גואטה?

החובה לכבד ולציית לממשלה תלויה במידה שהיא מכבדת ומצייתת לתורה. ויש רק דעה אחת בתורה ומי שחולק על הדעה הזאת, תקשיב טוב, יוראי להב הרצנו, מי שחולק על הדעה האחת הזאת, גם אם זה רוב של עם ישראל, זו דעה סוטה. הוא אמר, אתה שומע, יוראי? שלהט"בים אין להם מקום, לא בירושלים ולא במדינת ישראל, ושמקימי המדינה, ששי, היו לא עלינו שמאלנים רשעים שלעולם לא ישלמו על מעשיהם. גדולה הנקמה שהיא מחיה את השם, כל אלה אמירות של אותו כהנא, שיש פה חברי כנסת שאתמול, י"ח בחשוון, עלו לקברו, שהיו באזכרה שלו. ואמר יו"ר הסיעה שלכם, פוגל, את המילים הבאות: ההבדל הוא לא בדעות, הוא לא במידות. השינוי הוא אולי בסגנון.

זו תורתו של הגזען מאיר כהנא, שיש עדיין אנשים שהולכים בדרך שלו, אנשים שעדיין לא התנערו ממנו.

אלה שותפיך ישראל, זו תורת הגזע שחלחלה גם למקום הזה. איזו, איזו עצבות. תודה רבה. חבר הכנסת שירי, בבקשה. לא הבנתי למה נזכרת עכשיו כהנא? היום זה היארצייט שלו,

חבר הכנסת שירי, אינו נוכח. חברת הכנסת מירון,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אהלן ששי, מה העניינים? תשמעו - - - רגע - - - אבל הייתי פה. כן, קראו לך ולא, הוא יכול לעלות, אדוני היושב-ראש? בוא. אני עולה עוד פעם, אין בעיה.

- - - אין בעיה, אני עולה בכל מקרה. - - - טוב, בקיצור. תהיה רגוע, ששי, הכול בסדר. אז תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רציתי לדבר,

על מה שקרה פה - - - - - - זה שולחן הממשלה. הבעיה היא, אני אסביר לך,

שיש כל כך הרבה שרים שזה לא נכנס בשולחן. צריך עוד שורה.

חברי כנסת לא יכולים לשבת בכיסאות של שרים. מה לעשות שיש 57 שרים בממשלה, אז אין מקום בשולחן הממשלה. אני מכבד - - - אני מציעה להביא הצעת חקיקה גם בנושא הזה. הם אוהבים להביא פה הצעות חקיקה על כל דבר. בקיצור, אני רציתי לדבר על מה שקרה פה אתמול עם משפחות החטופים.

מי שמגיע לוועדות בכנסת, במיוחד בימי שני, פוגש את משפחות החטופים שמקפידות להגיע לכל הוועדות. בדרך כלל פותחים את הישיבות עם דברי משפחות החטופים. אני, כמובן, בקשר איתם. כיו"רית השדולה למען החטופים, אני פוגשת אותם כל הזמן ומדברת איתם ללא הרף. אתמול הייתה פה, בין יתר המשפחות, משפחת אנגרסט, שמתן בנה הוא חייל חטוף.

בן ה-16, הגיע עם אבא שלו לפה והוא ביקש לשבת בוועדות ולדבר. בוועדות שאני הייתי בהן הוא דיבר, ויותר מזה, הוא השמיע את ההקלטה של אח שלו.

תקשיבו, אני מדברת על החטופים, אז חשוב לי שתקשיבו. אח של מתן השמיע לנו הקלטה של אח שלו בשבי. למעשה צה"ל תפס את הסרטון של אח שלו באמצעים שהוא תפס בתוך עזה לפני שחמאס ערך אותו. בדרך כלל החמאס עורך את הסרטונים ומפיץ. כל מה שהוא רצה זה להשמיע את קולו של אחיו בוועדה, 20 שניות מתוך הסרטון. אני צפיתי בסרטון הארוך.

20 שניות שבהן אח שלו מבקש שלא נשכח אותו, שנחזיר אותו. בוועדות שאני ישבתי נתנו להשמיע את ההקלטה הזאת, הכול עבר בשלום. אבל בוועדת החוקה, שאני נוהגת לקרוא לה ועדת חוקה ואטלולא, לא הסכים יושב-ראש הוועדה, לא הסכים שאחיו של מתן אנגרסט ישמיע את ההקלטה, להשמיע אותה, אפילו לא להראות את הסרטון. 20 שניות. יושב שם ילד בן 16 שמגיע להילחם על אח שלו בוועדות ויו"ר הוועדה לא נותן לו להשמיע את ההקלטה. אני באופן אישי התביישתי ברגע הזה.

אני מרכינה ראש בפני משפחות החטופים, אני מרגישה שכל רגע שהם לא פה, אנחנו לא עושים מספיק, אז על אחת כמה וכמה, חברי הקואליציה, הממשלה, ראש הממשלה. לאחר מכן היה פה במליאה דיון 40 חתימות בנוכחות ראש הממשלה. ביציע ישבו משפחות החטופים. כשאני נאמתי מול ראש הממשלה לגבי החטופים, התייחסתי למשפחות ביציע,

לאימהות בלבן, שהן חלק ממשמרות 101, שזו מחאה שקטה של נשים בלבן שיושבות בקרבת סמלי השלטון, בקרבת הכנסת, למען השבת החטופים. בשלב מסוים כשראש הממשלה עלה לנאום פה בתגובה, אח של איציק אלגרט, שחטוף בעזה, דני אלגרט, התעלף ביציע. אני הזדעזעתי באותו רגע. אתם יודעים, יושב-ראש הכנסת ישב פה וביקש לפנות את המשפחות, והייתה כאן סיטואציה פשוט,

מזעזעת, מזעזעת בעיניי. לצפות במה שקורה ביציע, ודני מעולף שם. וראש הממשלה עומד פה ורואה את זה, ושותק. ושותק. מה אני מצפה מהמנהיג של עם ישראל, כשהוא עומד פה ורואה את המשפחות האלה, שצריך להשפיל מבט ולהרכין ראש מול המשפחות הקדושות האלה? אני מצפה שכאקט מנהיגותי הוא יפנה ליו"ר הכנסת ויגיד לו: אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מבקש ממך, אל תפנה אותם.

שישבו פה, שיגידו מה שהם רוצים. מגיע להם להגיד מה שהם רוצים. אף אחד מאיתנו לא ראוי לשפוט אותם. זה בית העם, זה שלהם. זכותם, זה הבית שלהם. אנחנו זמניים פה. כל אחד ואחד מאיתנו זמני פה.

רגע, אני אסיים במשפט אחד. אבל במקום זה היה פה מופע מביש ביציע של איך לסלק את משפחות החטופים מפה. בושה וחרפה. תודה רבה. קבוצת ישראל ביתנו,אינם נוכחים, אז ההסתייגות שלהם הוסרה, אבל קודם, מזכיר הכנסת, יש לנו עוד הסתייגויות.

יש עוד חמש דקות לכל אחד.

אחוז. חברי כנסת, אנחנו נעבור להנמקה של ההסתייגות לחלופין. הסתייגות מס' 2 היא לא שלהם. הסתייגות מס'

זה שלהם. כן, הסתייגות מס' 6. אם כן, קבוצת יש עתיד. חבר הכנסת יאיר לפיד,

אינו נוכח. כן, כן, מנמקים. מי שרוצה לנמק, לא חייבים. חברת הכנסת מירב כהן. יש גם חבר'ה בדרך. יש חבר'ה שבדרך לפה, הם כבר בדרך. לכן שווה שתקרא את כל השמות, הם ייכנסו בהפתעה. בבקשה, גברתי. ששש, חברת הכנסת רוצה לדבר. בבקשה, עכשיו. כנסת נכבדה, בימים אלו אני שומעת כל הזמן שמדברים על סוגיית הנבצרות. עכשיו, אני חייבת לומר שבעיניי פוליטיקאים לא צריכים לעסוק בשאלה הזו של כן נבצרות, לא נבצרות, זו לא סוגיה פוליטית, זו סוגיה משפטית. מהטעם הזה בדיוק התנגדתי להליך שהיה פה להדחתו של עופר כסיף, כי זה בעצם להחליט שבדרך שאיננה קשורה לבחירות חברי כנסת מדיחים חברי כנסת, ומאותה סיבה בדיוק גם התנגדתי להצעת החוק של אופיר כץ שאמר: אנחנו נדיח אנשים מהכנסת, חברי כנסת, סיעות ברשויות מוניציפאליות וכן הלאה.

כיוון שאני חושבת שאסור שנבחרי ציבור יפסלו זה את זה. אנחנו צריכים להיזהר מאוד מכלים שמאפשרים סגירת חשבונות פוליטיים, אז מבחינתי חבר הכנסת עופר כסיף - - אבל תצטטי את האמת, מה את ממציאה שטויות,

- - מבחינתי גם עופר כסיף - - החוק אומר תומכי טרור. - - וגם בנימין נתניהו - - החוק אומר שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. - - שניהם מקולקלים ערכית. שניהם מסוכנים למדינת ישראל, גם כסיף וגם נתניהו. אבל אני אתמודד עם זה בכך שאני אנסה לשכנע את הציבור לא להצביע להם, כי אני חושבת שהם רעים למדינת ישראל.

אם הם עשו משהו פלילי, ראש הממשלה עשה משהו פלילי או עופר כסיף בגד במדינת ישראל ועשה משהו פלילי, בשביל זה יש בתי משפט, זו דמוקרטיה. בשביל זה יש בתי משפט.

היועצת המשפטית לממשלה אמרה: אני בכלל לא מתעסקת בנבצרות. זה בכלל לא על שולחני, אני בכלל לא מתעסקת בנבצרות. העניין הוא שיש לנו ראש ממשלה פרנואיד והוא מתעסק מהבוקר עד הערב בשאלה האם יוציאו אותו לנבצרות, כי הוא כנראה מרגיש שיש לו משהו להסתיר. עכשיו אומרים לו: אנחנו בכלל לא מתעסקים כרגע בנבצרות. הלוואי, הלוואי וראש הממשלה היה פרנואיד לגבי האיומים שעלולים לבוא אלינו מעזה, מחמאס, כפי שהוא פרנואיד לעצמו ולהמשך הקדנציה שלו. אם הוא היה כל כך חושש מהאויבים שלנו כפי שהוא חושש להמשך הקדנציה שלו, אולי אסונות כמו טבח 7 באוקטובר לא היו קורים לנו. אני רוצה להקריא עוד משהו שכתבתי מעומק ליבי. גם אם בבוקר השבת השחורה קפצת עצמאית לחלץ ניצולים מהעוטף או מהמסיבה, גם אם אתה סדירניק שטוחן רצוף 400 יום בצפון, באיו"ש וברצועה, גם אם את קצינה ב-8200, משרתת בקרבי, אחות שכולה או אימא של חיילת חטופה, גם אם הקמת חמ"ל אזרחי שדאג לעשות את מה שהמדינה לא עשתה, גם אם אתה עושה מילואים בגיל 50 כי,

אתה פטריוט ויש מלחמה, ואפילו אם אתה גנרל או אשת אקדמיה עם רקורד של עשרות שנות שירות למען המדינה, ועל אחת כמה וכמה אם את חברת כנסת, זה לא משנה. הערכים שלך, ההקרבה, הכול טוב ויפה, אבל בעירבון מוגבל. כי יש דברים שרק אם נאמר אותם, יהפכו אותנו מיידית למטרה. את בעד עסקת חטופים? את מסוכנת, את פועלת בשירות החמאס. את מתנגדת למימון אורח חיים של אי-עבודה? את אנטישמית, את נגד יהדות, את שונאת אדם. אתה מתנגד להשתמטות מגזרית ואתה בעד ועדת חקירה ממלכתית? אתה גיס חמישי, אתה פוסט-ציוני,

אתה מסוכן. זו המציאות היום-יומית של מי שמעז לומר ביקורת במדינת ישראל. לא משנה מאיזו מפלגה, לא משנה עם איזו דרגה, לא משנה כמה ניסיון יש לך,

לא רלוונטי אם אתה מהמושב, מהעיר או מתנחלת, ברגע שתביא ביקורת ותגיד שאפשר להתנהל אחרת, בצורה יותר הגונה, בצורה יותר ישרה, אתה ישר הופך להיות מטרה של מכונת הרעל. כי הממשלה הזו, הממשלה שהותירה פה אדמה חרוכה אחריה, מוכנה להקריב את כולנו בשביל עוד יום אחד בשלטון. אבל גם כשהייאוש דופק חזק בדלת, נבחר כל בוקר וכל ערב לפתוח חלון לתקווה. אנחנו נתנתק ממכונת הרעל, אנחנו ננתק אותה מהחשמל, אנחנו נתעקש על עתיד טוב יותר, אנחנו נתווה את הדרך ואנחנו נתקן. תודה רבה. חבר הכנסת שטרן, בבקשה.

ליבי, ליבי. למה אתם צוחקים? אני לא רוצה להגיד מקינות תשעה באב, למרות שעילת הסבירות, היא שניבאה את החורבן, עברה פה בערב תשעה באב. אבל אני כן רוצה להתחנן, לבקש מכל הח"כים שיצאו קודם, של הציונות הדתית ושל הליכוד, שיחזרו. אני מוכן להגיד להם. תגיד להם, חבר הכנסת בוארון, אני יותר לא אגיד שהם היו ח"כים וקואליציה שהביאה את החורבן. אני גם לא אגיד שאני פוגש אותם אצל משפחות שכולות, שאומרות: זאת לא הציונות הדתית שבה גדלנו, שעושה הפרדה בין דם לדם, ונותנת יד להשתמטות של 15 ח"כים לפחות,

כדי שתחזיק קואליציה, למרות שהמשמעות היא שיותר ילדים של חברים בקואליציה ושל משפחותיהם משרתים בצבא, עושים יותר חודשי שירות בצבא החובה, עושים יותר ימי מילואים. זה התרגום, כדי שלממשלה יהיה כוח איך ציבורים שלמים לא ישרתו. הרי זה סוג של אוקסימורון ערכי, שבתוך הפעולה שלך יש את התשובה ההפוכה. תגיד להם שיחזרו. אני לא אגיד את זה יותר. אני לא אגיד. אני יודע שהוציאו אותם. - - - ביקשו מהם לצאת בגלל שהיה להם לא נעים לשמוע, אולי מישהו יראה את זה בטלוויזיה. תגיד להם שאני לא אדבר על האמיתות. חבר הכנסת שטרן, הפרשנות שלך פשוט לא נכונה.

נכון.

הציונות הדתית לא רוצה לקרוע קרע בעם ישראל, ולכן התהליך צריך לקרות בצורה מדודה ומתונה. אתה לא רואה את הקרע? חבר הכנסת בוארון, מספיק עם האגדות האלה. אני מסכים מאוד עם מה שאמרת. אתה יודע שאני אפילו לא צריך להגיד לך את זה. אני יודע שהציונות הדתית כתנועה, לא כמפלגה - - כתנועה,

- - כתנועה, מובילה נושאים של הקרבה וחירוף נפש. ודווקא בגלל זה - - - תזכרו את החיבוק הזה כשאתם מדברים על אלימות המתנחלים.

אבל כשאתם מדברים על אלימות המתנחלים, עם החברים שלך,

תשמע רגע, אני לא שומע. אתה יודע אולי - - - כשאתם מדברים,

זה חשוב. כשאתם מדברים - - - לא, תבוא קרוב. אני רוצה לגלות לך משהו. כשאתם מדברים על אלימות המתנחלים,

תשמע, אני הייתי חי"רניק. אנשים חושבים שאם אתה טנקיסט או תותחן, יש לך בעיות הכי קשות באוזניים. הסיפור האמיתי הוא שאם אתה צנחן או גולנצ'יק, או כל יחידה של חי"ר, ואתה יורה ככה עם הרובה כל הזמן, אני לא שומע כשאתה אומר מרחוק. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אולי ננצל את הקרבה שלך, אמרו פה שראש הממשלה לא עושה ישיבות סיעת ליכוד. לא יודע אם אתה יודע, ישיבת החוץ והביטחון, דיון סגור, זו ישיבה של סיעת הליכוד. כולם באים, אומרים לראש הממשלה: אתה הכי גדול, אתה הכי ענק, וראש הממשלה נותן להם לחשוב שזה דיון סגור, מסווג, ואחרי זה הוא מקריא את הכול כאן, על דוכן הכנסת, את כל מה שהוא אמר שם. אני אומר את זה בגלל שראש הממשלה אומר שם, וגם דיבר פה על כמה הוא חכם, כמה הוא גיבור מול האמריקאים, מול ביידן.

אני רוצה לשאול את ראש - - - חברת הכנסת מירב כהן אמרה שנעשו מהלכים מצוינים במלחמה. שיש לנו הישגים במלחמה הזאת. שמה נעשו? שנעשו מהלכים טובים מאוד במלחמה הזאת,

גם אני אומר, מה זה נקרא? מי הוביל את המערכה הזאת? הרמטכ"ל. האלופים.

אלה שאתם מוחקים אותם. אלה שאתם מבזים אותם. אלה שהובילו את 7 באוקטובר. אלה שאתם רוצים שבאמצע מלחמה יעזבו את הכול. אתה לא היית פה? אלה שב-7 באוקטובר לא ידעו - - - אתה לא שמעת מה היה אתמול? אני אומר לך,

אני אשאל שאלה קשה. עמד פה ראש הממשלה בנאום שהוא נשא, גם בנאום הסגור בוועדת החוץ והביטחון, ואמר: אני מול האמריקאים. אני אמרתי לא, אני אמרתי כן, אני אמרתי לא. רבע שעה על ביידן.

אני רוצה להגיד לך משהו. הוא אומר: כן, הגבילו אותנו בתחמושת. חבר הכנסת שטרן, תודה רבה. אולי ההגבלות האלה עלו בחיי אדם?

בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. "יש לנו תחושה של בגידה. שוב נבחרי הציבור" - - - חבר הכנסת מיקי לוי, אני מבקש ממך להוציא את המילה "בגידה" מהלקסיקון. אבל אני מצטט מישהו. אל תקפוץ בראש. זה שכולכם אומרים "בוגד" ו"בגידה" ו"בוגד" ו"בגידה" לא מוסיף לכם כבוד. אל תקפוץ. אל תקפוץ בראש. תקשיב. הסכת ושמע. הסכת ושמע. "'יש לנו תחושה של בגידה. שוב נבחרי הציבור עושים קומבינה על חיילי המילואים'. לוחמי חטיבת המילואים אלכסנדרוני" האלוף שטרן, אתה מכיר אותם,

"שברו שיא של שירות מפרוץ המלחמה". הסמח"ט, סגן אלוף אביה בן אלחנן מהציונות הדתית, שאני מצדיע לו, אמר את הדברים האלה: "יש לנו תחושה של בגידה". הוא אמר, אני רק מצטט אותו, מה אתה אומר?

שמח"ט אלכסנדרוני,

"סגן אלוף אביה בן אלחנן זועם על המסחרה הפוליטית", כהגדרתו, "של גיוס החרדים, שכלל לא נושאים בנטל". דבריו עד פה, ציטוט, מילה במילה. חוק המעונות, חבר הכנסת בוארון, הוא חוק קדימון לחוק ההשתמטות. אין מילה אחרת. כאשר האישה עובדת יינתן סבסוד למעונות. מה קורה כאשר שני בני הזוג עובדים ומשרתים במילואים? לא מקבלים.

כהגדרתו של סמח"ט חטיבת אלכסנדרוני, סגן אלוף אביה בן אלחנן. יצאה הודעה, ואכן הוצאו צווים, כ-7,000 צווים - - - מיקי, אתה יכול להסביר מה זה סמח"ט? יש פה כאלה שלא יודעים מה זה. סמח"ט, יש יחידה קטנה, קטנה, קטנה. קוראים לה כיתה. יש יחידה טיפה יותר גדולה, קוראים לה מחלקה. יש יחידה עוד יותר גדולה, קוראים לה פלוגה. יש יחידה עוד יותר גדולה, קוראים לה גדוד. בגדוד יש בערך כ-400 חיילים.

החטיבה, אדוני - - - - - - בתוך החטיבה, אדוני, יש שלושה גדודים, לעיתים גם ארבעה, במתכונת החדשה. זו המתכונת. הסמח"ט הוא סגן מפקד היחידה, המפקד של כל הגדודים האלה שאמרתי.

אחיי החרדים, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? ככה נאמר. הלכתי לנחם את משפחתו של הרב אבי גולדברג. הרב אבי גולדברג, סרן במילואים, אב לשמונה, נפל בקרב. רחל גולדברג העבירה מסר לרב שלמה עמאר, הרב הראשי לירושלים: מי שלא משתתף בנטל, זה לא מוסרי, זה לא יהודי.

הלכתי לנחם את משפחתו של החייל אורי ניסנוביץ, זכרו לברכה. ישבתי עם אבא שלו. משפחה דתית, מאמינה. סיפר לי על בנו, אורי. לאורי היה טלפון כשר. הוא לא אחז טלפונים כמו שלנו. הוא אחז טלפון כמו שכל מי שחרדי מחזיק, כי הוא היה מאמין גדול. אבל הוא התגייס, ושירת שירות משמעותי, ונפל בקרב על הגנת המולדת וקידוש השם. זה קידוש השם. אי-גיוסם של החרדים זה פתרון מוקצה, בזוי, של ממשלה רעה. לפני שעה קלה יערה שפירא הוציאה הודעה: הסכמה של ראשי המפלגות החרדיות סנקציות אישיות על מי שלא יתגייס.

אך בלי קיצוץ תקציבי הישיבות. אחלה פתרון.

תודה רבה. חבר הכנסת סגלוביץ, בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים אנחנו שומעים חברי כנסת, שרים, מדברים על שירות הביטחון הכללי. ולא מדברים עליו, צריך לחזק אותו, איזה גיבורים הם, איך הם מקריבים את נפשם למען כולנו. מדברים בהקשר קצת מוזר ומשונה. פתאום אנחנו שומעים שיש מרתפים לשב"כ.

אני מכיר את שירות הביטחון הכללי מעבודה מולם לאורך לא מעט שנים. האנשים המצוינים ביותר שאפשר למצוא נמצאים שם. עובדים למען הביטחון של כולנו, לא משתמטים מאף משימה. מה לעשות שהם ניהלו חקירה מכוח הדין ומכוח החוק. בשירות הביטחון הכללי, מי שלא יודע, עוסקים בסיכול ריגול, אבטחת אישים, סיכול טרור, פיקוח ואבטחה, ויש עוד הרבה דברים נוספים שהם עושים. הם זרוע מרכזית של המדינה ושומרים על ביטחונה. זה לא מפריע לאנשים כאן, בכנסת הזו, כולל שרים, להשתלח. ומה קרה בימים האחרונים? המעצר של פלדשטיין. ואז אתה שומע את המונח "מרתפי השב"כ", ופתאום אנחנו שומעים אנשים שהמרחק בינם לבין זכויות אדם הוא כרחוק מזרח ממערב, והם נחרדים. אני מזכיר לכם את מה שאתם יודעים ומשקרים לעצמכם ולציבור: פלדשטיין לא נחקר על הדלפה. הוא נחקר על הוצאת מידע מסווג מאוד. ולא סתם שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון האריך את המעצר עד שיוגש כתב אישום, וכנראה נשמע ונראה את כתב האישום הזה בימים הקרובים.

וכל מי שמדבר על הדלפה בהקשר הזה אומר דבר שקר, גם אם הוא ראש ממשלה. כן, אז ראש ממשלה מדי פעם, מסתבר, משקר. עמד כאן אתמול חבר כנסת של הליכוד ואמר שראש השב"כ התקשר לשופט תוך כדי המשפט,

אז אני אומר לכם עוד פעם שיש כאן, בבית הזה, חברי כנסת שיש להם היכרות עם שירות הביטחון הכללי, ומצד מאוד מסוים. חלק מהם היו נחקרים, חלק היו בדוקאים. כן, מהצד הזה מכירים את שירות הביטחון הכללי. ונדבר על הדברים בשמם. איתמר בן גביר אמור לשבת בדיונים מסווגים לשמוע דיונים כאלה. אני מתאר לעצמי איך נראה דיון כזה. זה תמונת המצב. אנחנו שומעים או קוראים היום שיושב-ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן הולך להגיש הצעת חוק, תראו, זה כל כך מופרע,

כי מה הסיפור? שייתנו חסינות למי שמעביר את המידע לראש הממשלה, כלומר אבי האומה, זה שדואג לכולנו. ולא ייתנו לאף אחד משירותי הביטחון והצבא והמשטרה, כי כולנו נגדנו ורק הוא מורם מעם. ב-2 בדצמבר בכתב אישום על שוחד, הוא יעמוד על דוכן העדים בלי אף אחד, לבד, ויצטרך לתת תשובות. אז מה קורה עכשיו מאחורי הקלעים? הוא מנסה, כמי שכפאו שד, אולי מישהו ייתן לו חוות דעת שזה מסוכן להעיד. - - - ימשוך את המלחמה. אני אומר לכם כאן, ראש הממשלה הזה יעלה על דוכן, ולא יעזור מה יגידו כל האנשים שידבררו אותו, בסוף הוא יצטרך לתת תשובות על מה שהוא חשוד שעשה: שוחד, מרמה והפרת אמונים. ועד אז הוא ינסה גם להשיג חוות דעת, כנראה, לפי פרסומים זרים, משירות הביטחון הכללי, שאומר שהוא לא יכול להעיד בגלל סיכון ביטחוני. אני מקווה שאותה חוות דעת שתינתן באמת תהיה מאוד טובה ומסודרת, שתינתן גם חוות דעת מסודרת לכל גני הילדים בירושלים שהם לא יכולים להיות בגני הילדים בגלל סיכון ביטחוני, לכל בתי הספר,

רחמנא ליצלן, לכנסת הזו. הכנסת זה מקום מסוכן. אתמול היה דיון 40 חתימות, וכל זמן שראש הממשלה דיבר הסתכלתי למעלה ואמרתי: מתי זה יגיע. ומה שהגיע מלמעלה,

אוסף שקרים שיתפוצצו לכולנו בפנים. גם לך, חבר הכנסת אזולאי. - - - לא, רק בגלל שנכנסת. ראיתי אותך נכנס. אבל זה נכון. השקרים יתפוצצו לך בפנים. זה בלי כל קשר. לא קשור אליך. - - - שקרים מתפוצצים בפנים כשאתה מאמין למשהו.

אני לא יודע. תודה רבה. חבר הכנסת הרצנו, בבקשה. "אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הינני מודיעה בזאת לכנסת, כדרישת סעיף 40(א)(3) לחוק-יסוד: הממשלה כי הגשתי היום לנשיא המדינה כתב התפטרות מתפקידי כראש הממשלה - - - הבחירות לכנסת התקיימו ב-31 בדצמבר, והעם הלך לקלפי בהמוניו. הכול שיבחו את הציבור על ההיענות ועל האחריות הרבה שבאו לביטוין בעצם ההליכה אל הקלפי. הכנסת התכנסה לישיבה הראשונה ביום 21 בינואר, וכאמור ב-10 במרץ זכתה הממשלה לאמונה, והייתה אמורה למלא את תפקידה עד תום כהונת - - - הכנסת כחוק. אף על פי כן, החלטתי על התפטרותי. "למן הבחירות עקבתי והקשבתי למתרחש בקרב הציבור, והגעתי לכלל מסקנה כי בגופים הציבוריים בישראל, בין במפלגות שנציגיהם משתתפים בממשלה ובין באלה שבאופוזיציה, וכן בחלקי ציבור אחרים, קיימת תסיסה שאין להתעלם ממנה. רבים מאוד גילוייה של התסיסה הזאת, שהיא אולי טבעית, וודאי שהיא לגיטימית - - - מכל מקום, לאחר שהרהרתי, חזרתי והרהרתי, הגעתי לכלל הכרה כי ניטיב לעשות אם תינתן אפשרות לציבור על נציגיו לשוב, לבחון ולהחליט מחדש בדבר כינון ממשלה חדשה ואיתנה. "ישראל היא קהילה דמוקרטית, והליכי שינויים בממשל אינם מערערים את הפעילות התקינה של כל מוסדות הממשלה - - - הממשלה תמשיך כמקודם במאמצים המדיניים המכוונים להביא שלום בין ישראל לערבים. ברצוני לומר באורח חד-משמעי באוזני ממשלות הערבים: צבא ההגנה לישראל ערוך כתמיד למלא את ייעודיו, וממשלת ישראל תמלא את החובות המוטלות עליה במלוא התוקף והסמכות. "חברי הכנסת, ביום ה-1 באפריל קיבלתי מאת יושב-ראש ועדת החקירה" הממלכתית "דוח חלקי. הדוח נמסר גם לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אף נתפרסם ברבים. למוחרת קבלת הדוח פתחה הממשלה בדיון, שעודנו בעיצומו - - - "סעיף 30 בדוח ועדת החקירה הממלכתית דן בנושא של 'האחריות האישית בדרג הממשלתי', ובו נאמר, בין השאר, כי הוועדה לא ראתה מתפקידה להביע דעה על מה שעשוי להשתמע מאחריותם הפרלמנטרית של שרים. הוועדה קבעה כי 'שאלת התפטרותו האפשרית של חבר ממשלה בסוג מקרים זה היא ביסודה שאלה פוליטית מובהקת,

שסבורים אנו כי אין לנו לעסוק בה'. שר המשפטים הביא לפני הממשלה חוות דעת משפטית בנושא האחריות הפרלמנטרית של השרים. חוות הדעת בשלמותה נתפרסמה ברבים, ולא אביא קטעים ומובאות ממנה כעת. לדעתי לא יכול להיות ספק בכך שבישראל שריר וקיים עקרון האחריות המיניסטריאלית של שר לפעולת משרדו, עיקרון שהוא חלק מהתפיסה החוקתית שלנו על יחסי הגומלין בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת. הנושא עומד אפוא על סדר-יומה של הממשלה. "חברי הכנסת, עוד תהיה לי הזדמנות לומר" את הדברים האלה על האחריות כאן, בכנסת, ובציבור. "לא אעשה זאת עכשיו. אני רוצה לסיים את דבריי בקריאה לעם לחיות ולעשות, לא כציבור שניגף, אלא כאומה ומדינה שעתיד בטוח לפניה. נשקפים לנו מאבקים ואתגרים. בכוחנו לעמוד בהם". זה הנאום שנשאה מעל דוכן זה ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר ב-11 באפריל 1974. ראש ממשלה שהקימה ועדת חקירה ממלכתית, ראש ממשלה שלקחה אחריות, ראש הממשלה שהבינה את המוטל עליה והחזירה את המנדט לעם כדי שהוא יבחר את נציגיו, את ההנהגה, שתוביל אותו מהאסון שפקד אותו אז. איפה גולדה ואיפה נתניהו? איפה האחריות שלה ואיפה ההפקרה שלו? איפה המנהיגות שלפעמים נדמה, השר פרוש, שעסוק בענייני הטלפון שלו כרגע? איפה המנהיגות שככל הנראה פרחה, הפקירה, את שולחן הממשלה של כנסת ישראל? תודה רבה. חברת הכנסת הרכבי, בבקשה.

היושב-ראש. אני מבקשת להמשיך בנאום של אילנה דיין במכון ויצמן מלפני שבוע: אם תשאלו למה בעצם להיטפל דווקא לזה, לסירוב להקמת ועדת חקירה ממלכתית על 7 באוקטובר, מכל השערוריות ומופעי האטימות שמסביב, בגלל הסירוב העיקש והציני ובגלל שהסירוב הזה לא מקרי, ובעיקר בגלל שהוא חותר תחת שני עמודי התווך שבלעדיהם לא תהיה לנו כאן חברה בריאה וחופשית. באנגלית קוראים לזה trust and truth האמת והאמון. האמת היא תוצאה של בירור עובדות והסכמה שאלה אכן עובדות, והאמון, באלה שמתווכים לנו את העובדות. לפעמים זה המדען, לפעמים השוטר והחוקר, לפעמים העיתונאי. כאן במכון ויצמן יודעים שאי-אפשר לעשות מחקר מדעי בלי להאמין בקיומן של עובדות שמייצרות אמת שכולנו יכולים להאמין בה ולסמוך על סוכניה.

לא תמיד העובדות נבראות בתנאי מעבדה, ולפעמים המציאות היא בעיני המתבונן, אבל בשנים של עבודה ככתבת למדתי שעל אפם וחמתם של הפוסט-מודרניסטים, בסוף יש עובדות. השעה הייתה 6:29 כשאלפי מחבלים שטפו את העוטף, 6:39, כשפשטו על ניר עוז, 6:56, כשהגיעו לבארי, 9:00, כשהגיע לקיבוץ כוח ראשון של לוחמים, שנפגע ומתפנה, 13:30, כשכוח מאורגן של צה"ל מתחיל להילחם בקיבוץ. 102 איש נרצחו בבארי, ו-30 נחטפו. אלו עובדות, רזות וקשות, אז אל תיתנו לרעשי אין אמת מוחלטת לבלבל אתכם. וחשוב מזה: כשהאמת מושמדת והאמון מתרסק, זה לא קורה במקרה. אי-אפשר להבין מה קרה לנו ב-7 באוקטובר בלי להבין איך האמת והאמון נופצו כאן, גם בחודשים שקדמו לשבת ההיא וגם אחריה. שום ועדת חקירה שתנסה לברר מה קרה בשבת ההיא עצמה, ומה היה בלילה שאחרי ב-8200, ולמה לא היה חייל אחד בניר עוז כשהמחבלים רצחו וחטפו שם רבע מהקיבוץ, ואיך עד אופקים הגיעו, שום ועדת חקירה כזאת לאירועי 7 באוקטובר לא תועיל אם לא נבין מה קרה כאן עד 6 באוקטובר, ומה עדיין קורה. אדוני, אין שר במליאה. לעצור את השעון בבקשה. מזכירת הכנסת, נא להנחות את היושב-ראש. זה לא בסדר. אין שר במליאה. לעצור את השעון. יודעים.

מה זה אתם "יודעים"?

הוא עצר, הוא עצר. אתם מפריעים לחברת הכנסת. שמעתי פעמיים מה שאמרת.

תפסיקו לנהל את העסק כאן. איפה היועץ המשפטי למליאה, בבקשה? אתה מפריע. אתה מפריע. תהיה בשקט וזהו. אתה מפריע, לא הוא מפריע. אתה לא יכול לעשות הכול. אתה לא יכול לעשות הכול.

אז עד שהוא לא עצר אני מבקש ייעוץ משפטי. החברה הישראלית, אני לא יכולה ככה. היו"ר משה רוט: מפריעים לחברת הכנסת לדבר. אני מבקש להפסיק להפריע. תמשיכי, בבקשה. החברה הישראלית הגיעה ל-7 באוקטובר כשהיא שסועה ומפולגת. ליתר דיוק, מישהו עבד בלפלג אותנו, גם באמצעות אותה רפורמה משפטית שמיליוני ישראלים ראו בה מתקפה על הדמוקרטיה שלנו, שיעדיה סומנו אחד-אחד: בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה והשירות הציבורי והתקשורת החופשית, שומרי הסף כולם סומנו, ואיתם גם עמודי התווך של האמת והאמון. זה הולך ביחד, ריסוק האמון בשומרי הסף וריסוק האמת בעזרת כלי אדיר וקטלני שנמצא במרחק נגיעה במסך הנייד של כל אחד מאתנו, הרשתות החברתיות. המקום שבו האמת הלכה לאיבוד, והעובדות הפסידו לטראפיק. כל מה שקיצוני הופך ויראלי, וכל מה שרווי שנאה תופס כמו אש בשדה שקרים. כמעט כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו לכוד בתוך תיבת תהודה שמהדהדת לו את מה שהאלגוריתם זיהה שירצה לשמוע. תבדקו כמה אנשים מאמינים שאהרן ברק הוא הדמון שבגללו בג"ץ אפשר את 7 באוקטובר, למרות שהאיש החכם הזה כבר 18 שנים לא שם, כמה אנשים משוכנעים שהשופט עמית וחבריו אפשרו התקרבות עזתים לגדר, יזמו את אוסלו, דחפו להתנתקות, המיטו אסון על מדינת ישראל. תיבות התהודה האלה מוליכות אמת למחצה, הודפות רעשים שמקיימים ספק בריא. אבל הן עושות עוד משהו: היריב הופך לפלקט חד-ממדי, בעצם, ללוח מטרה לנעוץ בו חיצים מורעלים. הוא האחר, חסר פנים ונטול ממד אנושי.

חברת הכנסת מזרסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, זה לא פייר מה שעושים לך.

שרים יש 38. אתכם מטרטרים, והשרים לא באים. היום גולדקנופ איחר ב-22 דקות. 22 דקות. 22 ח"כים יכלו לנאום נאום בן דקה.

אנשי צבא טוחנים פה צעירוּת, אין מה לעשות. רגע, רגע, מה זה אומר? שאחרים זה לא אנשי צבא, אה? אני רק אומר - - - אני יודע, אני יודע. אנחנו הבנו.

בבקשה, לרשותך חמש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני עומדת כאן היום כדי לדבר על אחת הבעיות הכואבות והבוערות ביותר במדינת ישראל, יוקר המחיה שממשיך להכביד על כל אזרח, כל משפחה, כל עסק קטן. רבים מאזרחי ישראל נאלצים להתמודד עם מציאות כמעט בלתי אפשרית בתקופה האחרונה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, חבריי היקרים, כמה מכם יודעים מה זה קופת גמ"ח? חברת הכנסת פרידמן, יסמין, את מכירה מה זה גמ"ח?

למי שלא יודע, גמ"ח זה ראשי תיבות של גמילת חסדים. קופת גמ"ח היא מוסד פיננסי חוץ בנקאי, קופה ייעודית מסורתית. הקופות האלה מעניקות הלוואות ללא ריבית למי שנזקק לכך. גמ"ח הוא מוסד מסורתי ותיק שהתקיים במשך דורות אצל קהילות יהודיות רבות בעולם, וממשיך להתקיים גם היום, בעיקר אצל הציבור החרדי. הן מיועדות בעיקר לתושבי השכונה או לקהילה קטנה. אני מתוודה שאני אישית לא הכרתי את המושג הזה עד שנחשפתי אליו כשקראתי כתבה בכלכליסט של העיתונאי שאול אמסטרדמסקי לפני כמה ימים. הכתבה עסקה במחקרם של ד"ר אליעזר היון ואהוד פראוור, מרכיב אלוהי בכלכלה חרדית. הכתבה על המחקר שלהם פשוט הדהימה אותי. בכתבה מתוארת כלכלה שלמה שמבוססת על ערבות הדדית עמוקה, סיפורים על עזרה מהקהילה, על תמיכה שמגיעה מההורים, מהחברים, מהמוסדות של הקהילה. זו כלכלה של חסד וערבות שמצליחה להחזיק משפחות גדולות מאוד בתנאים שבלתי נתפסים לרובנו. זו הכלכלה העתיקה שלנו. נכון. התראיינו למחקר בערך 30 אנשים, שממש תיארו שהם חיים בנס. זה מה שחסר לנו, לאזרחים החילונים, כלכלת בעזרת השם. היום, בשנת 2024, להיות אזרח לא חרדי במדינת ישראל משמעו לחיות תחת עול כלכלי שהולך וגדל ללא שום נס וללא חסדי שמיים, ללא שום הקלות. מחירי החשמל והמים מזנקים. הארנונה מטפסת כל שנה. מחירי הדלק שוברים שיאים עם תוספת של 2.39 שקלים לליטר. ולא מדובר כאן רק במספרים, אלא ממש ביום-יום של כל אחד ואחת מאיתנו, בהורים של כל אחד מאיתנו, שכל החשבונות שלהם הולכים וגדלים. היום סל קניות בסיסי למשפחה התייקר עד לכדי 2,400 שקלים. במקום להקל עלינו הממשלה רק מוסיפה עלינו עוד גזירות חדשות. עליית המע"מ ל-18% תייקר כל מוצר בסיסי, הלחם שאנחנו אוכלים, החלב שאנחנו קונים, הבגדים שבהם אנחנו מלבישים את ילדינו. בזמן שהאזרחים נאבקים לסגור את החודש, הממשלה מבזבזת מיליארדים על משרדים מיותרים. 1.75 מיליארד ש"ח, סכום עתק, נשמרים בשביל משחקי כוח, פוליטיקה, בשביל ג'ובים ומשרדים כפולים. אבל זה לא חייב להיות כך. אפשר אחרת. אזרחי ישראל יכולים לחיות מבלי להיאבק כדי לסגור את החודש. במקום להטיל מיסים על הציבור צריך לעבוד על ייעול המערכת, במקום להכביד על מעמד הביניים צריך להקל עליו, במקום לקצץ בשירותים הבסיסים שלנו צריך להשקיע בהם, במקום כלכלה סקטוריאלית צריך להתוות דרך לכלכלה הוגנת. מדינת ישראל צריכה להיות מדינה של תקווה ולא של ייאוש. אנחנו כאן בשביל להיאבק למען עתיד טוב יותר, בשביל מדינה שכל אזרח יוכל לחיות בה בכבוד ובשוויון. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן. חברת הכנסת טטיאנה, אני רק אגיד לך שיש היום קהילות משימתיות שחיות חיים של קהילה,

הן עדיין מקיימות כלכלה קהילתית שמאפשרת ביטחון כלכלי, גם אם אתה לא נמצא בשיא תפארתך בכלכלה. אז אפשר עדיין, גם בעולם החילוני יש את זה. בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אני חייבת לכם עוד מהסבב הקודם, שדיברתי על כל מיני סיפורים והמצאות, דיברתי על שפי פז, שכולם עלו לכאן ואמרו שהיא נכנסה לכלא בגלל גרפיטי, ודיברנו על כך שזה לא היה נכון. אני רק רוצה לספר שיש ארגון שנקרא מערך עוטף עצורים, והוא בדק את הנתונים של מעצרי המפגינים, כי כולם טענו שזו אכיפה בררנית, וגילה שמתוך 1,602 מעצרים שבוצעו נכון לחודש יולי, רק שבעה מהם הבשילו לכתב אישום.

מישהו עולה לכאן וטוען שיש פה אכיפה בררנית, אין לכם איזושהי מחשבה שזה פשוט מעצרי שווא? שעוצרים אנשים שלא אמורים לעצור, ואז אין שום כתב אישום להגיש נגדם? עכשיו, אנחנו נתקלים בזה כל הזמן. למשל, היה מעצר אלים של ד"ר אודי בהרב. העניק טיפול רפואי למפגינה, עצרו אותו. פשוט כדאי שתשימו לב לשר בן-גביר, שנותן הוראה על מעצרי שווא. עכשיו אני רוצה לדבר על הנגב, הנושא האהוב עליי. לקראת ועידה שתתקיים במדרשת בן-גוריון יצא איזשהו סקר שבחן במועצה אזורית רמת נגב תחומים כמו ביטחון אישי, תעסוקה, חינוך ואיכות חיים. ממצאי הדוח גם מתאימים לדוח אחר של הלמ"ס: פלא, באר שבע מובילה בתחושת חוסר הביטחון האישי. זאת אומרת השר בעל הבית, אני בעל הבית, איפה בעל הבית, שהיה כל יום מבקר לי בבאר שבע? לא עזר כלום. שנתיים הוא בתפקיד ועדיין באר שבע מובילה בתחושה של חוסר ביטחון אישי. 46% מתושבי הנגב מדווחים על דאגה לביטחונם האישי בשל המצב בעזה וברחובות. 57% מתושבי הנגב מציינים כי הם נותנים אמון אפסי בממשלה. אין להם שום אמון בממשלה. 39% מתושבי הנגב פסימיים לגבי עתידם במדינה. שוב אני שואלת, איפה השרים? איפה הנגב? איפה הוא בסדר העדיפויות של כולם? שבוע הבא יחול יום הציון הממלכתי לבן-גוריון, האיש שנולד בפולין, מסמל את הציונות, הישראליות והעבריות. סימל תקומה, לא התקומה של ראש הממשלה אתמול, תקומה אמיתית, סימל התיישבות במדינה. אני רוצה להקריא לכם כמה ציטוטים ממה שבן-גוריון כתב: "בצעירותי לא יכולתי לבוא הנה, כי הייתה פה ממשלה טורקית שלא נתנה ליהודים לשבת פה. עכשיו יש ממשלה יהודית, והנגב הוא שלנו. הוא שומם ויש להפריח אותו. זוהי עבודה יותר נעימה מאשר להיות ראש ממשלה". המלצה לראש הממשלה המכהן, אולי תרד להתגורר בנגב ותפרוש מתפקידך. "הלכתי לנגב מפני שהוא נעזב. האדמה נוצרה למען - - - צורכי בני האדם, ואין להניח מקום שומם. אין דבר חשוב ויקר לאדם מאשר להפריח מקום שומם, ואפשר לעשות זאת בכוח הרצון, בעבודה ובאמצעי המדע. לעזור בהפיכת שממה למקום יישוב, לא פחות חשוב לדעתי מאשר להיות ראש ממשלה". את זה אמר דוד בן-גוריון. וזו הזדמנות בשבילי לומר: הנגב מתוקצב שנים על גבי שנים בתחתית הרשימה, וגם עכשיו אנחנו פוגעים בתקציבי הנגב. רק עכשיו יש עוד סעיף בוועדת כספים שעומד לקצץ 20 מיליון שקלים ממשרד הנגב והגליל, שלמעשה לפחות כרגע הולך לרדת מסעיף הצעירים במשרד לפיתוח הנגב. לתשומת ליבכם.

תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה, לרשותך

חמש דקות?

אולי אתה עייף? עשר, אני אקח עשר.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בגלל שקודם הקראתי תורה - - חזרתי לאותה נקודה,

- - שהיא גזענית ומסוכנת, ואי-אפשר להשאיר את בית המדרש או בית הכנסת או כנסת ישראל עומדים ככה, אני רוצה לצטט מתורה שאתה מכיר היטב. מתורתו, מייד תזהה: נכנסנו לפעול בשדה הפוליטי מתוך דאגה לכבודה של תורת ישראל. רואים אנו בחרדה את תורתנו הקדושה מוצגת כאילו דוגלת בעמדה מדינית קיצונית, ומתעלמת ממציאות מורכבת ומבעיות מדיניות, ביטחוניות, גיאו-פוליטיות, חברתיות ומוסריות. ראינו חובה לבסס את דמותה של תורת ישראל ככזו שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. וכדברי הרמב"ם: "גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם". כבר לפני שנים הזהרנו מהשבר שעלול לצמוח מתוך עיוות זה של תורת ישראל. לצערנו, מתברר שהתוצאות עלולות להיות הרסניות מעבר למה שהיינו מסוגלים לדמיין. אני ממשיך. יש סולם ערכים ביהדות, ומי שאינו מבדיל בין קודש לקודש סופו שלא יבדיל בין קודש לחול. בסולם שלושת הערכים שעליהם אנו מדברים, הסדר הוא עם ישראל, תורה וארץ ישראל. הערך של עם ישראל קודם לערך של ארץ ישראל. וכבר עמדו על כך חז"ל: "אמר לי: רבי, שני דברים יש לי בלבבי ואני אוהבן אהבה גמורה - - - תורה וישראל, אבל איני יודע איזה מהם קודם. אמרתי לו: דרכן של בני אדם שאומרים תורה קדומה לכול, שנאמר 'ה' קנני ראשית דרכו', אבל הייתי אומר: ישראל קדושין קודמים, שנאמר 'קֹדש ישראל לה' ראשית תבואתֹה'". זה מתנא דבי אליהו. הערך של עם ישראל מתבטא גם בצורך לרומם את השלום כערך נשגב. אסור שהשלום ייפסל מלהיות ערך נשגב בגלל השימוש שעושים בו חוגים שונים למטרות פוליטיות. ארץ ישראל שייכת לכל יהודי בעולם, ואם חס ושלום נגזר עלינו ממרום לסבול בארץ ישראל מפני חטאינו, אנו סובלים לא מפני חטאי תושבי הארץ בלבד, אלא מפני חטאי כל היהודים בכל מקום שהם. למדינת ישראל יש אחריות כלפי כל היהודים בכל מקום, בין שומרי שבת, בין מחללי שבת, בין שהם חושבים לעלות לארץ ישראל ובין שלא. מדינת ישראל, במידה שהיא מבקשת להיות נאמנה לייעודה, חובה עליה להעביר לעולם היהודי בקביעות מסרים חינוכיים בתחומי האמונה, התורה והמוסר. זהו ייעודנו, זהו תפקידנו. את הדברים שציטטתי עכשיו אמר רבי ומורי, ואני חושב שגם רבך ומורך, הרב יהודה עמיטל, בשיחה במוצאי שבת, פרשת נוח, בעקבות הטבח בסברה ושתילה בתשמ"ג. אנחנו שומעים בבית הזה הרבה דברים בשם התורה, ואני לא כופר בכך שיש בתורה שלנו עקרונות שונים, דרכים שונות. אני חושב שהבחירה מהי התורה שלך, מה אתה לוקח מתוך התורה, מה אתה מביא לבית הזה ומה אתה בוחר ליישם, היא מה שמגדיר איזה מין יהודי אתה. אומר הרב עמיטל באותה שיחה: אנחנו מרבים לדבר, והוא לא אומר את זה בביקורת, על הסכנה הנשקפת לארץ ישראל השלמה, אך כמעט לא נשמע קול של חרדה באשר לסכנה הנשקפת לעם ישראל השלם. ארץ כי תחרב, חלילה, יש לה תקווה בדורות הבאים, אבל עם כי יחרב, האם יש תקווה להחזיר עם? וכן הדברים הלאה. אני אומר כאן: דרכינו היהודיות הן,

מה שמכתיב אותנו, מה שעושה אותנו. גם בבית הזה קולו של הרב יהודה עמיטל לא נשמע דיו.

תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. אתה הקשבת? - - - הרב יהודה עמיטל זצ"ל. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה לשבח אותך. להלל ולשבח.

יש עוקץ, אבל הוא לא אליך. יש אליו דבש. נכון. מותר גם לפרגן.

שלושה שבועות, ביום האבל הממלכתי, חברי קיבוץ ניר עוז הזמינו אותנו, את כל חברי הכנסת ואת כל חברי הממשלה, לבוא ביום ראשון, באותו היום הלאומי, לסיור בניר עוז שמשפחות החטופים וחוזרים מהשבי עורכים, אפשר קצת שקט מאחורה?

חברים, זה מפריע.

זה גם נאום מס' 768 שלי היום, אז אני רגע - - הוא גם הנאום האחרון היום.

ידנו עוד נטויה.

768, 769 יהיה אחר כך.

אז מה שרציתי להגיד: קיבוץ ניר עוז, למי שפחות מכיר על המפה, יש פה כאלה שמכירים יותר טוב ויש כאלה שמכירים פחות טוב,

אפשר לשים ולנסוע לבקר, ביקשו מאיתנו להגיע. אני, כמובן, נסעתי ביום הזה. כמובן, הייתי בניר עוז הרבה מאוד פעמים מאז תחילת המלחמה. זה גם מעניין לראות את הקיבוץ הזה לאורך השנה, את השינויים שחלים בו. אני זוכרת בתחילת המלחמה, ממש בהתחלה, קודם כול, את הריח אף אחד לא יוכל לשכוח לעולם. אבל בהתחלה זה היה נראה כמו אפגניסטן, כמו אזור מלחמה מטורף לחלוטין, ופתאום כשאתה רואה קצת פרחים, קצת ירוק בעיניים פה ושם בפינות חמד, אתה מרגיש שנכנס לך קצת אוויר לריאות. אבל קיבוץ ניר עוז עוד לא חזר. ולמי שלא מכיר, בקיבוץ ניר עוז אחד מכל ארבעה או נרצח או נחטף, שזה נתון באמת בלתי נתפס.

שמחתי לראות את חבר הכנסת ינון אזולאי כשהייתי שם. באמת שמחתי לראות אותו. נתקלתי שם בכמה וכמה חברי כנסת. אני הייתי שם עם חבר הכנסת מאיר כהן, אני צריכה להיזכר כי הייתי שם הרבה פעמים, וראיתי את ינון עושה סיור בעצמו עם נציגים. אני חושבת שגם גלנט היה שם באותו זמן. נכון? גלנט היה באותו בוקר. ושימח אותי שבאתם וקיבלתם את ההזמנה. הייתה לי הזכות לעשות את הסיור עם הדס, גרושתו של עופר קלדרון, החטוף ששני ילדיו, סהר ואחיה, נחטפו לעזה ושוחררו, אבל אביהם עופר עדיין בשבי. גם אילה מצגר הייתה בסיור הזה. והסתובבנו, כמובן, וראינו את כל הבתים ההרוסים, ואחד הבתים, חברים,

חבר הכנסת ששי גואטה, יש לך אנרגיה באמצע הלילה? זה אומנם נאום 768 שלי היום, אבל הוא על ניר עוז וזה מעניין,

בקיצור, אחד הבתים הכי מפורסמים אבל הכי קשים, כשאתה עובר לידם, זה הבית של משפחת ביבס. הבית עצמו סגור, אי-אפשר להיכנס לתוך הבית. אבל בחוץ הצעצועים של הילדים ממש עומדים, זאת אומרת הם לא נגעו בהם, האופניים הקטנים וכל המשחקים של כפיר ואריאל. אפילו הכביסה עדיין בסלסילות כביסה שמונחות מחוץ לבית. אחות של שירי ביבס, שעדיין חטופה, סיפרה שהיא החליטה להשאיר את הדברים ולא לגעת בהם, כי היא מרגישה שהיא לא יכולה לגעת בזה. חשבתי לעצמי על הנושא של חוסר הוודאות, מה זה להיות משפחות של חטופים שהן בחוסר ודאות. יש משפחות שקיבלו ידיעות מודיעיניות, יש משפחות שלא, יש משפחות שיודעות, לצערנו, שהאהובים שלהם כבר לא בחיים, אבל יש כאלה שלא יודעים. הגורל של המשפחה הספציפית הזאת, של ירדן שקיבלנו סרטון שלו, באמת סרטון מזעזע שהחמאס אומרים לו שאשתו וילדיו נהרגו, אבל אין לנו שום ידיעה שמאששת את דבר מותם. לכן, כמובן, התקווה ישנה. חשבתי גם על אחות של שירי וגם על אחות של ירדן, עפרי, שהייתה פה השבוע בכנסת ומשתדלת להשמיע את קולה כמה שיותר. גם היא אימא לתינוק קטן שרק נולד. והיא גם דיברה בכיכר החטופים במוצאי שבת. חשבתי על המשפחות האלה, שחיות בחוסר ודאות, שלא יודעות מה עלה בגורלם.

רציתי למקד את תשומת הלב שלנו באותן משפחות שלא יודעות.

תודה רבה. בעזרת השם, שנצליח לפזר את העננה הזאת. קבוצת ישראל ביתנו אינם נוכחים. אם כן, אנחנו ממשיכים בהסתייגות 7 של יש עתיד. חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי,אינה נוכחת,

אינה נוכחת, חברת הכנסת יסמין פרידמן, מוותרת,

מוותר,

מוותרת. כנ"ל, קבוצת ישראלי ביתנו, שאינם נוכחים.

אנחנו עוברים לסעיף 8. מי מקבוצת יש עתיד רוצה לנמק? מוותרים. מישהו מקבוצת ישראל ביתנו? אינם נוכחים. אם כן, הסתיימו ההנמקות להסתייגויות. מאחר שישראל ביתנו אינם נוכחים באולם ההסתייגויות שלהם מוסרות, וההסתייגויות של יש עתיד, מסירים? מסירים את ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד. לכן אנחנו מצביעים עכשיו.

עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 151), התשפ"ה 2024, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיף 1 נתקבל. 16 בעד, אין מתנגדים, אחד נוכח.

חוק העונשין (תיקון מס' 151), התשפ"ה 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ובעזרת השם תיכנס לספר החוקים. בשעה טובה. תודה רבה.

העובדה כי חברי הכנסת נמדדים לפעמים רק על סמך על החקיקה שעשו, החוקים שיזמו או הצטרפו אליהם, גורמת לעודף חקיקה, שבמקרה הטוב מעמיסה על הכנסת ובמקרה הרע מעמיסה על האזרחים. אני משתדל לחשוב טוב טוב לפני כל חוק שאני מגיש, לבחון האם הוא באמת יתרום מספיק למדינה, מה העלות מול התועלת שלו, האם יש דרך לטפל בבעיה בלי לבצע חקיקה ראשית. החוק הזה, הראשון שלי, הוא חוק מיוחד. אינני מוסיף דבר לספר החוקים של מדינת ישראל.

אני גורע סעיף עבירה בחוק העונשין. סעיף עבירת השוטטות הוא סעיף סל, סעיף שמטרתו לאפשר לשוטר לעכב ואף להגיש כתב אישום באופן עמום ולא מפורש. אין הגדרת מי משוטט, מה זה מקום שאינו מתאים לאדם, ועוד הרבה דברים. החוק הזה יוריד מספר החוקים עבירה מיותרת שיצרה עיוות ופגיעה בעיקר באוכלוסיות המוחלשות בחברה, במיעוטים שנפגעים מפרופיילינג ומדעות קדומות. החוק הזה לא רק משפיע על העתיד אלא משפיע גם על העבר. הרבה מאוד אנשים יזכו עכשיו שיימחקו להם רישומים פליליים של עשרות מהם. שוחחתי בשבועות האחרונים עם עשרות צעירים יוצאי אתיופיה, חבר'ה שאיבדו תקווה להשתלבות מלאה בחברה בגלל עול שהם נושאים במשך שנים רבות, ופתאום ראיתי ניצוץ של תקווה בעיניהם. מה תפקידנו כאן בכנסת, אם לא לטעת תקווה בקרב הצעירים האלה? להשפיע על חיים של האנשים המוחלשים בחברה? כמו שתיארתי בהתחלה, תהליך החקיקה הוא ארוך ושותפים לו אנשים רבים, שאומר עכשיו, ואני מתנצל מראש אם פספסתי מישהו: שר המשפטים יריב לוין, לילך היועצת שלו, ולילך וגנר, ראש אשכול עונשין במשרד המשפטים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, דוד בבלי היועץ שלו, ונציגי משטרת ישראל שהשתתפו בדיונים, ובהם רפ"ק ירון קנטר ממדור הנחיה וחקיקה, שר הפנים משה ארבל, שהגיש את ההצעה בעבר הרחוק, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברי חבר הכנסת שמחה רוטמן - - תודה גם לי.

- - גלי שלום, היועצת שלו, מנהל הוועדה איל קופמן, הייעוץ המשפטי לוועדה ואפרת חקאק, היועצת שהשתתפה רבות בדיון הזה, חבר הכנסת אופיר כץ, על קידום החקיקה והסיוע לאורך כל הדרך, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שהפיקו מסמך מצוין וליוו את כל הדיונים, ללשכתי היקרה, ולחברתי היקרה מיכל, הראל כהן היועץ הפרלמנטרי, ציון יונס היועץ הפוליטי, איתמר שילה, שהתמחה בלשכה שלי וסייע רבות בקידום החוק הזה. וגם לכתב אחד, ובזה אני אסיים: כתב אחד, עקיבא נוביק מהתאגיד, שבסדרת סרטונים שנונה ומושחזת הדגים חוקים מיותרים שראויים לצאת מספר החוקים, וחוק השוטטות שכרגע עבר הוא אחד מהם. אני רוצה להודות לכל מי שהיה שותף. אני רוצה להגיד לכם שאולי זו דרך מצוינת,

מי שישב כאן, זו דרך מצוינת להקל על החקיקה: להוציא חוקים שפוגעים היום, פוגעים ישירות באנשים אחרים. אז תודה רבה. תודה רבה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 159), התשפ"ה 2024,

אני מזמין את השר לירושלים להציג את הצעת החוק,

הרב פרוש, פסוק ראשון ופסוק אחרון. תיקון ליל שבועות.

חבריי, אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, לראשונה לי שאני יושב ברצף כשאתה מנהל את הישיבה. אני גאה להיות בסיעה שאתה גם חבר בה. אז הרבה הצלחה.

אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 159), התשפ"ה 2024. בעקבות מתקפת הטרור של 7 באוקטובר החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, הקבינט המדיני-ביטחוני, על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והוכרז בצה"ל על מבצע חרבות ברזל. כמו כן, הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף בהתאם לסמכות שר הביטחון לפי סעיף 9ג(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, הכרזה שהורחבה לשטח המדינה כולה. הכרזת שר הביטחון אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. במסגרת האירועים האמורים, צה"ל ערך גיוס מילואים רחב לכל המערכים בצה"ל ובמערכת הביטחון. מרחב עוטף עזה ואזורים נוספים במדינת ישראל הוכרזו כשטח צבאי סגור שהכניסה אליהם אסורה, וביישובים רבים בישראל התושבים התבקשו להתפנות מבתיהם נוכח האירועים.

ועל מנת לתת מענה מהיר ויעיל למפונים שפונו מבתיהם, קידם שר הפנים תיקון מס' 150 לחוק התכנון והבנייה, שפורסם ביום 10 בדצמבר 2023, ושבמסגרתו התווסף סעיף 266ו לחוק. סעיף 266ו לחוק מסמיך את שר הפנים, כהוראת שעה למשך שנה, ליתן צו עבור הקמת יחידות דיור ושימושים נלווים למגורים, בפטור מתוכנית ומהיתר, תוך קביעת כללים ותנאים להפעלת סמכות זו, כמפורט בסעיף האמור. במהלך החודשים שחלפו מאז התווסף סעיף 266ו לחוק, פורסמו מכוחו ארבעה צווים להסדרת מתחמי מגורים לתושבים שפונו מיישובי חבל התקומה, כדלקמן: 1. צו ביישוב משמר העמק, על מנת לקלוט את תושבי היישוב נחל עוז המפונים, 2. צו ביישוב רוחמה, על מנת לקלוט את תושבי היישוב כפר עזה המפונים, 3. צו ביישוב רביבים, על מנת לקלוט את תושבי היישוב חולית המפונים, 4. צו ביישוב בארי, על מנת לאפשר את חזרתם הביתה של התושבים המפונים, אולם המלאכה טרם הושלמה. לאחר תקופה ארוכה שבה עסקה המינהלת ביצירת פתרונות הביניים למפונים, בבחינת הבתים שנהרסו ומיפויים, באיטומם ובהריסתם, בעת הזו המינהלת מקדמת יחד עם היישובים את שלבי מתווה השיקום בתחומי חבל התקומה. מינהלת תקומה עומדת כעת בפני שלב נוסף של קידום ומימוש מתווה השיקום ליישובים שהבתים בהם נפגעו ונהרסו במלחמה.

מבקשת מינהלת תקומה לתכנן, ביחד עם היישובים, את האופן בו ייבנו מחדש הבתים שנהרסו ביישובים, מתוך כוונה לייצר שיקום שלא רק מחזיר את המצב לקדמותו אלא מבקש ליצור תכנון מיטיב שייעשה ברגישות גם אל מול החוויות הקשות שחוו תושבי היישובים. לאור האמור, המתווה שנקבע בהוראת השעה טרם מיצה את מטרותיו וקיים צורך בהארכתו כדי שנוכל להמשיך במלאכה החיונית הזו של שיקום היישובים ובניית הבתים החדשים.

מוצע להאריך בשנה נוספת את הוראת השעה שמסמיכה את שר הפנים לתת צווים לפי סעיף 266ו לחוק, זאת על מנת לאפשר בנייה בפטור מתוכנית ומהיתר של מתחמים שישמשו למגורים למי שפונו מביתם, לרבות בתוך יישובי חבל התקומה שמהם פונו התושבים. אני קורא לכל חברי הכנסת מהקואליציה, כי האופוזיציה לא נמצאת פה, לתמוך בהצעת חוק זו, שתאפשר לנו להמשיך לסייע לתושבי עוטף עזה בדרך חזרה.

תודה רבה. ישנה רשימה ארוכה כאן. האם יש מישהו באולם שנרשם ורוצה לדבר? אין אף אחד כאן. אם כן, האם השר ירצה לסכם את מה שלא דיברו? סיכמת. זה סיכום מלא. סיכום מלא. אם כן, חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 159), התשפ"ה 2024, בקריאה הראשונה.

להעביר את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'

התשפ"ה 2024, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 15 בעד,

אני קובע כי הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'

התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה הראשונה, ותעבור לדיון לוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום:

הצענו להוסיף את שירות בית הסוהר לרשימת הרשויות שחל עליהן הסייג לאחריות בחוק הגנת הפרטיות. מכיוון שמצאנו שיש התנגדות לחלק

ועדת הכספים תדון בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2025) (מיסוי רווחים לא מחולקים), התשפ"ה 2024, מ/1808,

חוק ומשפט תדון בהצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון,

התשפ"ג 2023, פ/3787/25, של חבר הכסת חנוך דב מלביצקי. אדוני היושב-ראש, ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד, 1 באפריל 2024, ועדת הכנסת החליטה להעביר את הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, פנייה מוקדמת), התשפ"ד 2024, פ/4270/25, של חבר הכנסת אברהם בצלאל וקבוצת חברי הכנסת לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום לשנות את החלטתה ולהמליץ לכנסת להעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק